חברות וחברי הכנסת,

19 ביוני 2024. הודעה למזכיר הכנסת,

ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הסכם שירותי אוויר דו-צדדי בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של איי סיישל. הודעת שר הבריאות על מסקנות

העלייה באחוזי השמנת היתר והעישון והפערים המתרחבים בבריאות בין המעמד החברתי כלכלי הנמוך לגבוה. תודה. תודה למזכיר הכנסת. הנושא הראשון שעל סדר-היום הוא שאילתה דחופה לשר האוצר

נדמה לי שהדבר הראשון שחייב להיות ברור לכולנו זה שהאיוולת הנוראה הזאת שפעם כונתה מדינה פלסטינית, מדינת טרור בלב-ליבה של ארץ ישראל, היא יורדת מעל השולחן ולתמיד. נדמה לי שב-7 באוקטובר גם אחרוני המוהיקנים שעוד חיו באיזו תפיסה משיחית שיש לנו פרטנר שוחר שלום, התפכחו לסלע המציאות ולהבנה שיש בעזה שני מיליון איש שרוצים לשחוט,

לשרוף ולטבוח כל יהודי באשר הוא. כולנו מתנחלים בעבורם. לקחת את הדבר הזה, להכפיל אותו פי עשרים, לשים אותו בשטח ששולט גיאוגרפית וטופוגרפית על כל מדינת ישראל, אז הבעיה שלנו לא תהיה רק קו התפר, בת חפר וכל היישובים הנהדרים שם, אלא תהיה כפר סבא, נתניה, תל אביב, חדרה ורעננה. אני קורא לאחרונה בכל מיני מקומות על שר אוצר משיחי שמה שמעניין אותו זה לבנות התנחלויות ולפתח את ההתיישבות. אז כן, אני אומר את זה בצורה ברורה: ההתיישבות ביהודה ושומרון היא-היא רצועת הביטחון וחבל המגן, לא רק של יישובי עמק חפר ובכלל קו התפר, אלא של כל מדינת ישראל. כפי שהוכח, כאשר אין התיישבות ואין נוכחות אזרחית, אין לאורך זמן נוכחות צבאית. תראו איך ברחנו מדרום לבנון, איך מדינת חמאסטן המפלצתית התפתחה בעזה, כי גירשנו משם את היהודים. אז כדי לדאוג לביטחון של תושבי יישובי קו התפר ולכל יישוב מרכז הארץ, אני אכן פועל לפתח את ההתיישבות ביהודה ושומרון: לסלול בה כבישים, לפתח בה תשתיות, להקים בה יישובים, להסדיר בה יישובים וחוות, לבנות בה הרבה מאוד, להביא עוד מיליון מתיישבים ליהודה ושומרון. זה קיומי. זה אירוע ביטחוני וקיומי. חבר הכנסת שוסטר, אני מקווה שגם אתם התפכחתם בעניין הזה. הוא חשוב הרבה משאלת מרכיבי הביטחון. לשאלת מרכיבי הביטחון, כפי שציינת, היא תוקצבה על ידי משרד האוצר והועברה למשרד הפנים באותה החלטה. מהבדיקות שערכתי,

זה לא חונה לפתחי, אבל לבקשתך, אחרי שמזכירות הכנסת החליטה שהשאילתה תובא לפתחי, אז בדקתי, יש שם אירוע משפטי של יועץ משפטי שלא בדיוק הבנתי. הוא מחכה לקריטריונים ולחוות דעת. יש איזו שאלה אם זה באחריות המשרד לביטחון

ואם זה חירום אז זה משרד הפנים, אבל צריך חוות דעת משפטית על בסיס חוות דעת ביטחונית של מערכת הביטחון. בתקופה שקדמה למלחמה הזאת ניסינו קצת לאחד סמכות ואחריות במדינת ישראל. המציאות שבה האחריות מוטלת עליי, אני או שהיה עומד כאן חברי השר ארבל במקומי, אנחנו אלה שצריכים, בצדק, לתת מענה, אבל הסמכות לא בידינו אלא בידי כל מיני יועצים משפטיים, אז אולי את השאילתה הבאה שלך אתה יכול לשלוח אליהם.

מבחינתנו התקציב מוקצה,

והועבר למשרד הפנים. משרד הפנים צריך לבצע עכשיו את עבודת המטה המקצועית מול משרד הביטחון וחוות הדעת. אנחנו נתמוך, נסייע. כפי שאמרתי, ראשי הרשויות יהיו אצלי בשבוע הבא ואני בשיח איתם על מענה עוד הרבה הרבה יותר רחב. אני חוזר ואומר: בואו לא ניתן את הדגש. חס וחלילה, חס וחלילה, אם תקום ישות טרור מפלצתית ואם יהיה איום נורא ואיום של כיבוש כפי שהיה בעזה וכפי שאנחנו יודעים שבנו לנו בדרום לבנון, עם כוח רדואן האלה, אם הדבר הזה יהיה ביהודה ושומרון, אז המחשבה שעוד קצת גדר, מצלמה וחמ"ל יפתרו את זה היא מחשבה שגויה מאוד.

שאלת המשך. רק רגע, רבותיי, שאלת המשך לחבר הכנסת שוסטר. לאחר מכן שאלה נוספת לחבר הכנסת נאור שירי,

והשר ישיב במרוכז. מאה אחוז.

אני מברך על האמירה שהתקציב קיים, כי גם בזה היה ספק. דבר שני, אני מבקש שאגף התקציבים, שהוא באחריותך, ייקח על עצמו לוודא שהמשפטנים בהקשר הזה יודעים את העובדות. הרי מה הם טוענים? הטענה שלהם היא שהמשרד לביטחון פנים ומשרד הפנים פועלים על אותם מרכיבי ביטחון.

אחרי בדיקה - - - אבל אם זאת בעיית משפטנים, אז מה אתה רוצה מאגף תקציבים? אגף תקציבים הוא לא משרד הביטחון, ולא נותן חוות דעת ביטחוניות, והוא לא משרד המשפטים. יש עניין למשרד להוציא את התקציב, ואני חושב שזה נכון.

בין היתר, גם אגף התקציבים נבחן על זה, ואני מבקש את הסיוע שלו. אני בטוח שהוא יכול לסייע. אני רתום, אני רתום. צריך לסייע משום שאין חפיפה. בדקתי היטב. המשרד לביטחון לאומי עושה דברים חשובים. יש תקציב קבוע, רק הוא עוסק במרכיבי ביטחון קלאסיים, כמו שמשרד הביטחון עוסק ביישובים אחרים. משרד הפנים עוסק בעיקר במרכזי הפעלה ואלקטרוניקה בתוך היישוב, דברים אחרים. צריך להוציא את הכסף הזה. עוד רגע. שאלה נוספת לחבר הכנסת שירי.

חבר הכנסת שוסטר, אני מצרף גם את קולי לנושא הזה. גם אני שומע מאנשי קו התפר על מוטרדות גבוהה וצרכים שצריכים לקבל מענה. אני שמח שמשרד האוצר נתן את המענה. אני מקווה שהוא יגיע ויחלחל למטה. בבקשה, חבר הכנסת שירי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ב-1 במרץ עבר תקציב המדינה המתוקן. בעת העברת התקציב הגיע ראש אגף התקציבים, יוגב, וציין בפנינו, וגם שלח מכתב לכל ועדת הכספים, גם ליו"ר ועדת הכספים שפה, שחסרים לתקציב המדינה 6 מיליארד שקלים שתוכננו בסעיף ההכנסות.

אני בקושי עם 60 שקלים מינוס, מנסה להתמודד עם זה ולראות איך אנחנו בסוף השנה כמשק בית לא ממש עם המון הוצאות כמו מדינת ישראל, אבל אנחנו מנסים להתמודד עם זה. אני לא יודע - - - אתה הח"כ הזה שציטטו אותו שהוא לא סוגר את החודש?

זאת ח"כית והיא שרה בממשלתך שאמרה ששר לא מסיים את החודש. זה בשאלה הבאה שלה אליך: איך זה יכול להיות, לא משנה, לא ניכנס לזה. זה חורג מתקנון הכנסת. עכשיו בשיא הרצינות: 6 מיליארד שקלים חסרים בקופת האוצר, שנכתבו בסעיפי ההכנסות שעליהן התבסס משרד האוצר, לתקציב המדינה. אנחנו גם יודעים שיש כבר חריגה מיעד הגירעון שהצבתם, אנחנו נגיע לזה בוועדת הכספים ועוד נדון בזה. אפשר להגיד שבמציאות של מדינת ישראל זה לגיטימי. אני באמת עכשיו שואל, 6 מיליארד שקלים, ארבעה חודשים אחרי שעבר תקציב המדינה, עדיין לא הגיעו לאישור ועדת הכספים כדי לממש את יעד הגירעון שאתם עצמכם, אתה שואל על הזקן שלו, אתה יודע למה.

שאלתי, תכף הוא ישיב.

אחרי זה היושב-ראש ישלים לך. 6 מיליארד שקלים מאגף התקציבים, שאתה אמון עליו, צריכים להיכנס לקופת המדינה. אני אשמח לדעת מה קורה עם זה? אני חושב שגם תושבי מדינת ישראל. אומנם 6 מיליארד שקלים זה לא המון כסף אבל הם ישמחו לדעת מה קורה עם הכספים.

זה לא שר האוצר, זה יושב-ראש ועדת הכספים. אז אתה מוזמן לעלות לענות. ראשית, אני אענה שוב לשאלתו של חבר הכנסת שוסטר. חבר הכנסת שוסטר, אנחנו ניכנס בעובי הקורה, ננסה לסייע פה, להעביר את זה כמה שיותר מהר. אני רק ארחיב במסגרת הזאת: הקצבנו 1.3 מיליארד שקלים במשרד הביטחון למרכיבי ביטחון,

גם ליישובים האלה. 200 מיליון שקלים במשרד לביטחון לאומי,

למרכיבי ביטחון.

יש מרכיבים נוספים שלא נמצאים לא כאן ולא כאן והם יותר קשורים למנגנוני ההפעלה המועצתי, החמ"ל עם המצלמות, קצת ציוד גרורי כיבוי, טרקטורונים וכו', שזה מקובל שמשרד הפנים מתקצב.

אתה יודע, צרת רבים, יש אומרים, חצי נחמה, יש אומרים נחמת שוטים. גם ביהודה ושומרון יש 90 מיליון שקלים שתקועים מ-7 באוקטובר, אגב, בדיוק לאותה מטרה, במשרד הפנים. בקיצור, נקווה שנצליח לפתור את הכול. אבל הכול יושב על עניינים של משפטנים, שקצת מתקשים להבין את מה שאתה ואני וכל ראש רשות מבינים בצורה פשוטה.

יש את מה שצה"ל עושה, יש את מה שמשרד הבל"מ עושה ביישובים שהם תחת אחריותו, ויש מרכיבים שהשלטון המקומי מכניס פנימה. למשפטנים נורא קשה להבין את ההבחנות האלה. אני מאוד מקווה שנצליח לפצח את זה ולפתור את זה. לשאלתך, חבר הכנסת נאור שירי, ראשית, רק לדייק בעובדות. צעדי ההתכנסות הפרמננטיים שאני העברתי בממשלה ועברו כאן בכנסת, ונמצאים כרגע,

בוועדת הכספים, אכן, 6 מיליארד שקלים זה בראייה רב שנתית. השנה זה גוזר 400 מיליון שקלים, שעדיין לא עברו בוועדת הכספים.

זה מסתכל גם על 2026 2027. נומרטור תמיד בנוי על שנת התקציב ועוד שלוש שנים, אז זה 6 מיליארד שקלים עד שנת 2027. השנה זה מייצר לנו כרגע פער של 400 מיליון שקלים. אנחנו צריכים לפתור אותו. יושב-ראש ועדת הכספים פה, אז אני אשוב ואפנה אליו ואבקש ממנו לקדם את הצעדים האלה. זה חשוב, לא כי אני לא יודע להתמודד עם 400 מיליון שקל בתוך תקציב של כמעט 580, של המלחמה, שהוגדל, זה חשוב לאמינות שאנחנו משדרים כלפי השווקים, כלפי המשקיעים. כממשלה נהגנו באחריות פיסקלית, יצרנו צעדי התכנסות פרמננטית.

ציינתי קודם, אני בא עכשיו לפה מתוך מרתון דיונים, כבר יום שני במשרד האוצר, על התקציב של 2025 ועל ההמשך. אנחנו באירוע מאתגר מאוד, חייבים לתת מענה לצורכי הביטחון והצרכים האזרחיים, שגדלים מאוד עקב המלחמה. אבל חייבים, חייבים לעשות את הדבר הזה באחריות, באמינות, בריסון פיסקלי. המשק הישראלי חזק, איתן אבל אנחנו שוחקים את הכרית שאיתה נכנסנו. הייתה לנו אכן כרית, היה לנו מרחב גמישות פיסקלי שאיתו נכנסנו למלחמה, ככל שהמלחמה מתמשכת, הוא נשחק. אנחנו חייבים לחזור ולבנות לעצמנו את הכרית הזאת בשנים הבאות, כי משברים באים, הייתה קורונה ויש מלחמה. אנחנו צריכים לנהוג באחריות. אני מאוד מקווה, חבר הכנסת שירי,

פה לא צריכה להיות קואליציה ואופוזיציה, אנחנו נעביר גם את הצעדים האלה. על כל פנים, אני נחוש על זה.

רק חשוב לי לומר: אנחנו לא בחריגה מהגירעון, בניגוד למה שתיארת. אני מעריך שאנחנו נסיים את הגירעון סביב 6.6, כפי שהגדרנו.

שתי עשיריות האחוז לכאן או לכאן, לא נלך לרב. יש לנו כרגע גידול צפוי בהכנסות של 1%,

עכשיו גם אין רבנים אז אין למי ללכת. אני מעריך שאנחנו נסיים טוב. הסיבה שראית גירעון של 7.2, זה מכיוון שהגירעון נמדד תמיד ב-12 - - - מה זה "ראיתי", זה המשרד שלך מטפל - - - תן לי להסביר, אני אסביר. אני גם אתן לך ספוילר, אתה תראה שבחודש או אפילו בחודשיים הקרובים הגירעון יגדל עוד, ולקראת סוף השנה הוא יתכנס חזרה. למה? כי נתוני הגירעון שהחשב הכללי מוציא בכל שנה מסתכלים על 12 חודשים אחורה. צריך לזכור שבתחילת השנה שעברה היינו בתקציב המשכי של 1 חלקי 12. באופן טבעי הוצאות הממשלה היו מאוד נמוכות. מתחילת השנה אנחנו כבר עם תקציב קבוע,

אז קצב ההוצאה,

לקראת סוף השנה תוואי הגירעון ילך וייסגר מכיוון שבסוף השנה שעברה היו לנו הוצאות מאוד מאוד גדולות. קח את רבעון 4 של 2023, שבו ניהלנו את המלחמה עצמה והוצאנו בו עשרות מיליארדים על המלחמה. בקיצור, גירעון מודד 12 חודשים. אנחנו צריכים לסיים ב-6.6 את 12 החודשים שמינואר ועד דצמבר 2024. כרגע אתה רואה גירעון מאפריל לאפריל, או ממאי למאי, אחר כך תראה מיוני ליוני, מיולי ליולי, מאוגוסט לאוגוסט.

להערכתי בחודשיים הקרובים, ביולי-אוגוסט, עוד נראה עליה, אחר כך אתה תראה שזה חוזר להתכנס בחזרה. תראה, מלחמה בצפון, תמיד יש דברים שיכולים להשפיע. כרגע אנחנו מעריכים שאנחנו מסיימים את הגירעון פחות או יותר במקומות שאנחנו צופים אותו וזה מתנהג בצורה טובה. ושוב, אני חושב שכולנו נהגנו כאן באחריות. האחריות הזאת התחילה בתקציבים המקוריים שהעברנו ל-2023 2024, שהיו עם גירעון מאוד נמוך, של פחות מ-1%, זה מה שיצר את אותה כרית ביטחון שאפשרה לנו להיכנס יחסית טוב למלחמה ולספוג את העלויות הפיסקליות המאוד-גדולות שלה. אמרתי קודם, הכרית הזאת הולכת ונאכלת, וזה מחייב אותנו לנהוג באחריות גדולה. יושב-ראש ועדת הכספים, אני מאוד מקווה שאתה תסייע בידינו להעביר את זה.

זה פחות מטריד אותי, 400 המיליון האלה של השנה, זה סיגנל מאוד חשוב שלנו, בסוף יש ממשלה, יש קואליציה, העברנו תקציב אחראי, בצידו גם צעדי התכנסות פרמננטיים, צריך לסיים את החקיקה הזאת בוועדה, אני מאוד מקווה שנצליח בכך.

אני מודה מאוד לשר האוצר על המענה המפורט והמעמיק. נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, והוא הצעות חוק בדיון מוקדם. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון, חישוב עליית מחירי הארנונה), התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת משה גפני להציג את ההצעה. בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, בטרם שאני מעלה את הצעת החוק, אדוני שר האוצר, אני רוצה לשבח אותך. בבלגן הגדול שאנחנו מצויים בו בכל הנושאים, גם הדברים שנאמרו פה קודם בשאילתה וגם בדיונים שמתקיימים בנושא הכלכלי ונושאים רבים שאני לא הורגלתי אליהם בעבר, יש מציאות שאי-אפשר לחיות איתה. אני באתי לפה לכנסת, כבר מזמן, אבל באתי מהכולל - - - לפני 12,000 ימים. עוד הפעם התחלת עם זה? היום עשינו חישוב, 12,000 ימים - - - כשבאתי מהכולל הסבירו לי מה זה דמוקרטיה. חמסה חמסה.

המשמעות של העניין היא שיש נבחרי ציבור שנבחרים על ידי הציבור, יש אחרי זה יועצים משפטיים ופקידים ואוצר וכל הדברים האלה. ופתאום השתבש לי הכול. פתאום ראיתי עולם הפוך, ואני לא יודע אם זה עדיין בהגדרה של דמוקרטיה, מה מעמדם של נבחרי הציבור, מה מעמדם של הפקידים. למשל, במשרד האוצר, מה התפקיד שלהם? הם קובעים מדיניות, הם שולחים מכתבים.

מה שמדברים איתי בלילה, בבוקר העוזרים שלי אומרים לי שזה בכלכליסט, בדה-מרקר, בכל מיני שמות כאלה שאני לא קורא, אבל העוזרים שלי מביאים לי. ואני רואה בך עוגן הצלה. אני אומר את זה גם כיושב-ראש ועדת הכספים ואני אומר את זה גם כאדם חרדי. המצב לא טוב מבחינה כלכלית. אנחנו מדינה שנמצאת במצב שבו היא נמצאת,

אתה מנסה, ובמקרים מסוימים אפילו מצליח, לעשות סדר. זה בלתי אפשרי.

מה שהעלה פה חבר הכנסת שירי, ארבעה דיונים קיימנו על אחד הנושאים האלה,

פתאום קיבלתי מכתב, מבקשים שאני אאשר את זה. אני רוצה לדבר איתך על זה. ארבעה דיונים קיימנו. למה לא מאשרים? מי אמר למה? למה דיברת נגד בדיון? מה נגד?

אתה לא היית בעד.

אתה היית בעד אחרי שעבר התהליך.

זה התפקיד שלך, להיות בעד או להיות נגד. זה בסדר. אבל אחרים, זה לא התפקיד שלהם.

אני הייתי נגד הסיגריות?

על הדיוטי פרי. על הדיוטי פרי אני הייתי נגד? מי אמר שלא יעבור תקציב המדינה אם הסיגריות עוברות,

נהיית בעד כשרביבו היה נגד.

בסדר. אז זה לא שר האוצר. תגיד, אדוני היושב-ראש, הממשלה הזו כושלת לטפל

לא חשוב, אנחנו עוד נדבר על העניין הזה. נאור, אנחנו עוד נדבר על זה. אני רק רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שזאת מציאות בלתי מתקבלת על הדעת. זה לא היה בעבר. אני מכיר את הכנסת, הרבה כנסות אני מכיר, לא היה דבר כזה. פקיד יכול להוציא מכתב ולשלוח, ופתאום אתה רואה את טביעות האצבעות בכל העיתונות הכלכלית. זה לא מתנהל ככה, מדינה דמוקרטית לא מתנהלת בצורה כזאת. אבל נניח לעניין הזה. אני מבקש להגיש את הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון, חישוב עליית מחירי הארנונה). אני מבקש לומר שהחוק הזה, הורתו ולידתו בדיון בוועדת הכספים שקיימנו על העלאת מחירי הארנונה. המדינה נמצאת במלחמה, אנשים במצב כלכלי קשה. איש רגיל, המציאות היא שיוקר המחיה עולה, המחירים עולים וכל מה שנלווה לעניין הזה. ולפתע ב-1 בינואר 2025, יעלו תעריפי הארנונה ב-5.29%, כשלא הייתה עלייה מהסוג הזה, בסדר גודל כזה, 17 שנה. זאת מציאות שאי-אפשר להשלים איתה, אי-אפשר להסכים איתה, והיא נובעת מדברים שלא לקחו בחשבון שיקרו. לפני כמה שנים, בחוק ההסדרים בשנת 2009, קבעו שהמדד יהיה המדד של השכר הציבורי והמדד הרגיל, חצי נקבע על פי זה וחצי נקבע על פי זה. מדד השכר הציבורי עלה השנה באופן דרמטי, בלמעלה מ-7%. עודד פורר (ישראל ביתנו): למה הוא צריך להיות קשור למבנה - - - נכון. למה הוא צריך להיות קשור? אתה צודק במאה אחוז, אין קשר. ואנחנו דיברנו על זה בדיון בוועדה. הדיון היה בהשתתפות שר הפנים, ואמרנו לשר הפנים: אתה לא יכול להעלות את מחירי הארנונה בצורה כזאת, אנשים לא יוכלו לעמוד בזה. הוא טען טענה נכונה שאי-אפשר להתעלם ממנה, הוא אמר שגם הרשויות המקומיות משלמות את השכר הציבורי הגבוה, ואם אנחנו לא נעלה את מחירי הארנונה ולא נעלה את תעריף הארנונה, הרשויות המקומיות ייכנסו לגירעון. הוא יכול לקצץ בכוח אדם. השינוי המקורי, לקצץ בכוח האדם.

אבל העיקרון הוא שתפקידו של שר הפנים, וזה מה שהוא אמר בוועדה ולזה הוא התכוון: התפקיד שלי זה לא רק לדאוג לציבור אלא גם לדאוג לרשויות המקומיות. אנחנו אמרנו שאפשר לקחת את זה מקרן הניקיון, טענו שאפשר לשפות את הרשויות המקומיות. אין כסף בקרן הניקיון, הממשלה לקחה את הכסף - - - לא,

יש. נאור, יש.

בדקנו את זה. אתה יודע מה?

אתה צודק, דיברנו על העניין הזה. אבל למה אני צריך להציע? צריך למצוא לעניין פתרון. יש פה מצוקה. כשהמצוקה הזאת, מבחינה ציבורית, צריך לפתור אותה.

אי-אפשר להשאיר את זה ככה, כשב-1 בינואר הארנונה תעלה ב-5.29% והרשויות המקומיות תהיינה בבעיה והן לא יוכלו להתמודד עם התקציב שלהן. אז אומר עודד פורר, בסדר, שיפטרו כוח אדם. אבל אנחנו לא יכולים לעמוד מהצד.

הממשלה תשלם על אבטלה. אמרתי לשר הפנים, ואמרתי את זה בוועדת השרים לחקיקה, לחברים שם. אמרתי להם: אני מוכן שנעביר את החוק בקריאה הטרומית ונקיים דיון בהמשך, איך אנחנו מוצאים את השיפוי הזה, את המציאות שבה הרשויות לא ייפגעו באופן כזה

והציבור לא יצטרך לשלם ארנונה מהסוג הזה. לכן בהצעת החוק אני מבקש שמדד השכר הציבורי, שיעור העדכון ושיעור עדכון מדד השכר הציבורי,

ההחלטה הזאת, שאת תעריפי הארנונה אנחנו מצמידים לשכר הציבורי, זה דבר שהוא עיוות. אנחנו רואים את זה השנה. השנה זה גורם לכך שהתעריף של הארנונה יעלה באופן דרמטי. אני פתוח לקיים את הדיון הזה, להחליט. אבל לא להשאיר את זה בצורה כזאת, לתת לטייס האוטומטי להגיע ל-1 בינואר, והמחיר יעלה. אנחנו נקבל את הצעקות הגדולות מכל המקומות, בעיקר ממעמד הביניים שמשלם את הארנונה, אבל גם מהשכבות החלשות מבחינה כלכלית. אנחנו נקבל את זה כטייס אוטומטי, ואנחנו ערוכים לעניין הזה. לכן אני מבקש, אדוני היושב-ראש, לאשר את זה בקריאה הטרומית. אני אומר את התנאי שאמרו לי ואני מקבל אותו מלכתחילה ולא בדיעבד, שנקיים את הדיון לקראת הקריאה הראשונה, אם אכן זה יאושר בקריאה הטרומית, ונחפש את הפתרון המוסכם, כך שהרשויות לא ייפגעו באופן דרמטי והציבור לא יצטרך לשלם תעריפים כאלה גבוהים על הארנונה. לכן אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, ואני מבקש את תמיכת מליאת הכנסת בהצעת החוק הזאת. אני רק מבקש להוסיף שביקשו ממני, נאור, אתם ביקשתם, האופוזיציה, גם אתם רוצים להגיש חוק כזה בשבוע הבא ושאני אסכים להצמיד אותו. ואני מסכים להצמיד אותו, אם אתם מגישים אותו באותו עיקרון. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש.

תודה לך, חבר הכנסת גפני. לפי מה שאני מכיר, שר האוצר אמור להשיב. האם השר אלי כהן ישיב? השר אלי כהן? כן, נראה שכן. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת גפני, החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה היא לתמוך בהצעה בקריאה הטרומית. לאחר מכן יפעלו להסכמה עם משרד האוצר ומשרד הפנים בעניין השיפוי של הרשויות המקומיות. אם המשרדים יסכימו,

הצעת החוק תוחזר לדיון בוועדת שרים לפני הקריאה הראשונה. לכן יש תמיכה בקריאת הטרומית.

חבר הכנסת גפני מאשר את ההסכמה,

אנחנו נעבור להצבעה. אנחנו מצביעים על חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון, חישוב עליית מחירי הארנונה), התשפ"ג 2023, בקריאה הטרומית.

ההצעה להעביר את הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון, חישוב עליית מחירי הארנונה), התשפ"ג 2023, לוועדת הכספים נתקבלה.

אני קובע כי הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי

(תיקון, חישוב עליית מחירי הארנונה),

2023, אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת הכספים לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. נעבור לנושא הבא שעל

יישר כוח. ובשיתוף פעולה - - - אגיד לך איך זה נולד, פנו אליי יתומים מכפר עזה. ואז ישר לקחתי ודיברתי עם שר הביטחון. ואני מודה לך שהרמת את הכפפה וטיפלת.

יש לך זכות גדולה על זה שקידמת את הצעת החוק. בספר שמות, פרק כ"ב, כתוב: "כל אלמנה ויתום לא תענון". עד כה עברו בקריאה טרומית כמה הצעות חוק של חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה העוסקות באלמנות וביתומים. בעקבות ביקוריי בניחומי אבלים ובעקבות פנייתם של אח ואחות, יתומים משני הוריהם, בבקשה לדאוג בעבורם לקצבת שאירים לגילים שהם מעל 21 שנה, הוריהם נטבחו בידי המרצחים האכזריים בשמחת תורה, ב-7 באוקטובר. אני משמיעה כאן את קול זעקתם של היתומים האלה באמצעות הצעת החוק. הצעת החוק המובאת לפניכם באה לתקן שני חוקים, את חוק שירות המדינה (גמלאות), ואת חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות), בעניין זכאות לקצבת שאירים ליתום משני הוריו. ההצעה באה לתקן את שני הסעיפים. ההצעה באה לקבוע כי יתום משני הוריו שנפטרו בעקבות פעולת איבה או במהלך שירות הקבע, יהיה זכאי לקצבה הקבועה בחוק הגמלאות או בחוק שירות הקבע אף אם הוא עומד ברשות עצמו, וזאת עד הגיעו לגיל 35. בהתאם להוראות החוקים, מי ש"עומד ברשות עצמו", כפי שציינתי, הוא מי שמלאו לו 18 שנים, ובילדו ובנכדו של הנפטר, מי שמלאו לו 20 שנים, ואם הוא בשירות סדיר או בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית, מי שמלאו לו 21 שנים, והכול פרט למי שאין לו הכנסה כדי מחייתו ואינו מסוגל לכלכל את עצמו.

זכאותו של יתום לתשלומים האמורים מתקיימת רק כל עוד הוא אדם ש"אינו עומד ברשות עצמו" זה המצב הקיים. במסגרת מתקפת הטרור, אירעו כמה מקרים שבהם התייתם ילד משני הוריו, שנספו או נפטרו כתוצאה מפגיעת איבה. לפי הוראות החוק הקיים, יתום זכאי לקצבה של 15%. כל אחד משאר היתומים במשפחה גם יהיה זכאי לקצבה של 15% או 25% לכלל היתומים, לפי העניין, ובלבד שטרם מלאו להם 18 שנים, או 21 שנים למשרת בשירות סדיר או לאומי או בהתנדבות קהילתית, לפי העניין. כלומר, הזכאות לתוספת של 15% חלה אם ההורה נפטר קודם היציאה לגמלאות, וגם לכלל היתומים, הזכאות ל-25% חלה אם ההורה נפטר לאחר היציאה לגמלאות. כיוון שמדובר במצב יוצא דופן שבו התייתם ילד משני הוריו בעקבות פעולת איבה או במסגרת שירות בכוחות הביטחון, וידוע כי לפי הוראת חוק התגמולים לפעולות איבה הוגדל התגמול המשתלם ליתום משני הוריו שנפגעו מפגיעת איבה, במטרה לסייע ליתומים, כפי שציינתי בתחילת דבריי, מוצע לתקן את הסעיפים הנ"ל בחוקי הגמלאות ושירות הקבע. לפי הצעת החוק המובאת בפניכם, הסיוע הכספי ליתום יורחב באופן משמעותי, וייתן מענה ראוי לצורכי היתומים. ההצעה מכירה במעמד המיוחד של היתום ובזכויותיו. הקצבה תאפשר ליתום לממן את הצרכים שהוא עשוי להזדקק להם בעתיד, כגון שכר לימוד ודיור.

אני רוצה להודות לך שנית, יו"ר הכנסת, לשר הביטחון חבר הכנסת יואב גלנט על אישור הצעת החוק, לשר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין על קידומה בוועדת השרים לענייני חקיקה. אני מודה גם לאופיר כץ, יו"ר הקואליציה, יו"ר ועדת הכנסת, לגב' נטע זהבי-חרל"פ, יועצת החקיקה של שר הביטחון, ליועצת המשפטית של הכנסת גב' שגית אפיק, לעו"ד טליה אידלס מהלשכה המשפטית, למר רוני סגל, יועץ יושב-ראש הכנסת - - רוני טל. סליחה, רוני טל. אודה לכם על אישור הצעת החוק.

תודה רבה. אני מתכבד להזמין את השר אלי כהן להשיב בשם הממשלה.

בבקשה. יישר כוח, אתי. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת אתי עטייה, אני רוצה לברך אותך על ההצעה. כאמור, ועדת השרים החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית בכפוף לתנאים הבאים: לאחר הקריאה הטרומית, הצעת החוק תמתין להצעת חוק ממשלתית ותתמזג איתה. אם לא תקודם הצעת חוק ממשלתית בנושא בתוך חודש, הליכי החקיקה יקודמו בהמשך בהסכמת משרדי האוצר,

המשפטים והעבודה ובתיאום עם משרדי הפנים,

הביטחון החברתי והביטחון הלאומי. הצעת החוק תוחזר לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה לפני הקריאה הראשונה.

אנחנו נעבור להצבעה. חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון, קצבה ליתום משני הוריו), התשפ"ד 2024. ההצבעה כעת. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון, קצבה ליתום משני הוריו), התשפ"ד 2024, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. שמונה בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון, קצבה ליתום משני הוריו), התשפ"ד 2024 אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת העבודה והרווחה לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, והוא הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, משרד החינוך), התשפ"ג 2023,

בכנסת התשע-עשרה אושרו בוועדת החינוך של הכנסת תקנות מיוחדות בחוק חובת המכרזים, בהסכמת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

הוא מציין בפירוט ארוך את כל הדברים, ולא נחזור עליהם כאן ועכשיו. הוא מוסיף רק שנוסחה הנוכחי של הצעת החוק מעלה כמה אתגרים שעלולים לפגוע בסמכויות משרד החינוך ולהקשות על מימוש המטרה החשובה שבבסיס הצעת החוק. על כן יש לבצע כמה התאמות על מנת שלא יתעוררו קשיים במהלך התקנת התקנות מכוח התיקון המבוקש. הצעת חוק זו נדונה בוועדת השרים, והחלטתה היא לתמוך בהצעה בקריאה הטרומית, בכפוף לכך שהמשך קידומה יהיה בתיאום ובהסכמת משרד החינוך. נוכח האמור ומהנימוקים שצוינו בכפוף להסכמתך, חבר הכנסת טייב, אנחנו נתמוך בהצעה.

תודה רבה. נעבור להצבעה על חוק חובת המכרזים (תיקון, משרד החינוך), התשפ"ג 2023. הצבעה כעת. ההצעה להעביר את הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, משרד החינוך), התשפ"ג 2023, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. עשרה בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק חובת המכרזים

משרד החינוך), התשפ"ג 2023, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת,

מוצע כי ישולמו תגמולים ליתום לכל אורך חייו, ובעד יתום שמלאו לו 18 שנים הם יועברו אליו ישירות, ולא דרך האלמנה. מפרט כאן שר הביטחון סוגיות נוספות ומציין שלאור האמור, החליטה הממשלה לתמוך בקריאה הטרומית, ובלבד שקידומה לאחר הקריאה הטרומית יתעכב כך שיתאפשר לקדם את הצעת החוק הממשלתית ולמזג את ההצעה הפרטית אליה. כמו כן נקבע כי קידום ההצעה מעבר לקריאה הטרומית מותנה בהסכמת משרדי הממשלה הנוגעים בדבר,

משפטים ועבודה. לאור זאת ולאור ההסכמות שהושגו מול חברת הכנסת ניר, אנו מסכימים לתמוך בהצעה בקריאה טרומית.

נעבור להצבעה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תיקון, יתומי צה"ל), התשפ"ג 2022. הצבעה כעת.

להעביר את הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תיקון, יתומי צה"ל), התשפ"ג 2022, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. 16 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תיקון, יתומי צה"ל), התשפ"ג 2022, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לוועדת העבודה והרווחה לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. נעבור כעת לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תיקון, העסקת עובד זר בתחזוקה

בתקופה של מצב חירום, על אחת כמה וכמה אנחנו נדרשים להצעת חוק כזאת. כיושבת-ראש ועדת החינוך בכנסת הקודמת, נתקלנו במצוקה חוזרת ונשנית על חוסר כוח אדם במעונות ובגני ילדים. פשוט לא מצליחים למצוא סייעות בגני ילדים, לא משנה איזה תוכניות עשינו, כולל תוכניות הכשרה, כולל סבסוד נוסף של העירייה, לא הצלחנו להגיע למצב שבו מצליחים להגיע לכוח האדם המלא בגני הילדים ובמעונות. הצעת החוק הזאת באה לפתור את המצוקה על ידי הכנסה, למעשה לאפשר גם לרשויות מקומיות או למעונות פרטיים להביא איש כוח אדם, צוות, עובד זר, שיהיה אחראי לניקיון, ללוגיסטיקה, לבישול, להחלפת חיתולים לאותם ילדים. כשאנחנו יכולים לעשות דבר כזה, דבר ראשון אנחנו מורידים מהעומס שיש על הגננות ועל הסייעות באותם גני ילדים, עומס לוגיסטי. מה שהיינו רוצים שהגננות והסייעות יתרכזו בו הוא בסך הכול בלשחק עם הילדים, לאהוב אותם, ללמד אותם, לבלות איתם את הזמן שנדרש כאנשי חינוך, כאנשי צוות שמעניקים להם השכלה ואהבה. את אותן משימות לוגיסטיות של ניקיון המקום ושמירה עליו, הבישול, החלפת החיתולים וניקיון החצר, שגם הוא נדרש, למעשה יעבור לעובד שהם יוכלו להעסיק, לתת להם אישור, רישיון להעסיק את אותו עובד זר. בתקופה כזאת, שבה אנחנו רואים גם את מערכת החינוך נדחפת ממש לקצה בתקופת חירום, כשמאות אלפי משפחות שפונו מהצפון והדרום מתרכזות גם הן בערים וביישובים נוספים וגם מוצבים בתוך מערכת החינוך הרגילה, אנחנו נדרשים לעוד כוח אדם. אז את המשימה של החינוך ושל האהבה ניתן לאנשי צוות מקצועיים, אבל לפחות נוכל לפנות להם את הזמן האחר. ככה לפחות אולי נוכל לפתור חלק מאותה בעיה של המצוקה בגנים ובמעונות. אני אשמח לשמוע את תשובת הממשלה. אני יודעת שנדרשת כאן עוד עבודה, השבוע ובשבוע הבא אני אמורה להיפגש גם עם אנשים מהמשרדים הרלוונטיים ומארגונים רלוונטיים שכן מעוניינים וחלקם לא מעוניינים בהצעת החוק, כדי לגבש הסכמות רחבות, ונוכל להעביר את זה. בכל מקרה אני אשמח לשמוע בינתיים את תשובת משרד החינוך. אני קוראת לכולכם להצביע בעד הצעת החוק לכשתעלה. תודה רבה. אני רק שואל את הממשלה: אתם רוצים להשיב עכשיו, והצבעה במועד אחר? את רוצה את התשובה - - - כן, אני רוצה לשמוע את התשובה, כי אני רוצה להתחיל לנהל את הדיון. אני יודעת שיש התנגדויות לזה. התשובה היא לדחות. את רוצה לחכות - - - כן, אני רוצה לשמוע את התשובה. נשמע את התשובה, מאה אחוז.

ההצבעה תהיה במועד אחר. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת השכל, תשובת משרד החינוך אומרת שהצעת החוק מבקשת לתקן את חוק הפיקוח על מעונות היום לפעוטות, ולקבוע בו כי בעל רישיון הפעלה של מעון יום לפעוטות יהיה רשאי להעסיק עובד זר לצורכי עבודות תחזוקה,

ניקיון וכן הלאה. אני מבקש להציג: חוק הפיקוח היום אינו מתייחס כלל למעמד הנדרש מצד בעלי התפקידים במעון יום לפעוטות, לרבות מחנכות מטפלות. ככל שמבקשים להעסיק עובדים זרים, יש לעמוד בתנאים שנקבעו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. כמו כן, הצעת החוק מציעה לקבוע תנאי שלפיו העסקת העובד הזר תיעשה בכפוף לאישור הממונה ולהערכת היעדר אישור פלילי או רקע פלילי בחו"ל. הסוגיה הזאת נבדקה מול גורמי המקצוע במשרד החינוך, ונמצא שלמשרד יש יכולת מוגבלת לבצע בדיקת רישום פלילי לעובד זר. בדיקה זו רלוונטית רק לתקופת שהותו בארץ, ולכן בגין מה שקורה בחו"ל הם מציינים שאין ביכולתם לבדוק זאת. נוסף על כך, הם מציינים שחלק מהפעולות המצוינות כפעולות שיבוצעו על ידי העובד הזר הן פעולות המבוצעות כיום, ונכון שימשיכו להתבצע, על ידי המחנכות והמטפלות במעון. חשוב לתת את הדעת כי הצעת החוק עלולה לקבוע הבחנה בעייתית בין עובדים זרים לבין שאר עובדי המעון שאין לה מקום בחקיקה. לכן החלטת ועדת השרים הייתה לדחות את הדיון בהצעת החוק בשלושה חודשים.

תודה רבה. חברי הכנסת, נעבור להצעה הבאה על סדר-היום, הצעת חוק רכזי ביטחון שוטף צבאיים, התשפ"ג 2022,

של חברת הכנסת שרן מרים השכל. שרן, יש לך עוד הצעת חוק? סליחה, בלבלו לי פה, זה של חבר הכנסת רם בן ברק,

אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת לנמק את הצעתו. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כל זמן שאתה מבלבל אותי עם שרן השכל, אני מרוצה. מטרת הצעת חוק זו להסדיר את נוהלי המינוי, ההכשרה, הסמכויות והאחריות של רכזי ביטחון שוטף צבאיים, כפי שאנחנו מכנים, רבש"ץ. תפקיד רבש"ץ קיים כבר עשרות שנים, אך התפקיד מעולם לא הוגדר באופן מסודר.

פעולותיו, סמכויותיו, הכשרתו ותנאי העסקתו לא נכתבו באופן ברור, ולכן נוצרו חוסר אחידות וחוסר התאמה בין התפקיד למציאות בשטח. כיום יש כ-420 רכזי ביטחון שאחראים באופן ישיר לביטחונם של כ-900,000 אזרחי מדינת ישראל. רכזי הביטחון נמצאים לאורך גבולות המדינה ביהודה ושומרון ובקו התפר, ומגינים על התושבים ביישובים. רכזי הביטחון לקחו חלק פעיל בעצירת ומניעת פעולות טרור במהלך השנים, ולצערנו, חלקם אף שילמו בחייהם בגין פעולות אלה. הרבש"ץ אחראי לאבטחת היישוב בשגרה ובחירום עד להגעת כוחות צה"ל או המשטרה לשטח, וכן משמש חוליית קישור בין גורמי הביטחון האזוריים וחירום כלליים. אני רק אגיד בנוסף שהייתה עבודה גדולה מאוד במשרד הביטחון, שמינה שר הביטחון הקודם. הגישו המלצות והביעו נכונות להכניס את כל הרבש"צים תחת כנפי משרד הביטחון, להפוך אותם לאזרחים עובדי צה"ל במעמד מיוחד, נכתבו ההכשרות, נכתב תקן לרבש"ץ, כל אחד לפי המקום. זאת אומרת כל עבודת המטה במשרד הביטחון נעשתה, ומה שצריך זה רק את החוק כדי שזה יקרה. הייתי מאוד מאוד שמח אם במיוחד בימים אלה, במיוחד לאור מה שאנחנו רואים על החשיבות העצומה של הרבש"צים, נגיע סוף-סוף להסדרה של הנושא, זה ייטיב עם כולם.

תודה לחבר הכנסת בן ברק. להצעת חוק זו הוצמדה הצעת חוק של חברת הכנסת שרן מרים השכל, שאני מתכבד להזמין לנמק את הצעתה. עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אני חושבת שבתקופת מלחמה אין חוק יותר חשוב מזה. הרבש"צים, שכוחם צומצם בצורה דרמטית בשנים האחרונות, יצר פתח בדלת וחור שבהם קשה להם לתפקד בהגנה על היישובים שלהם. אם ראינו משהו ב-7 באוקטובר, הוא שהראשונים לתת את המענה היו כיתות הכוננות ובטח הרבש"צים שנלחמו שם. כשהצבא לא יכול היה להגיע, כשכוחות הביטחון לא יכלו לסייע, הם הראשונים שנתנו מענה. אם יש משהו שאנחנו חייבים לעשות, הוא להסדיר, להסדיר עכשיו את המעמד שלהם, לתקצב אותו כפי שצריך, לחמש אותו כפי שצריך, ולקבוע נהלים ברורים שייתנו להם סמכויות אמיתיות כדי להגן על היישובים שלהם. אנחנו חייבים לוודא ש-7 באוקטובר לעולם לא יקרה שוב, אבל עם האיומים הביטחוניים שמדינת ישראל עומדת בהם, כשאנחנו רואים מה קורה בגבול שלנו עם ירדן או ביהודה ושומרון, כשאנחנו רואים מה קורה בגבול הצפוני, אנשים מתחילים להתכונן, יישובים, ערים, עם כוח אדם, עם כיתות כוננות, עם רבש"צים, לתוכניות שיצילו את האוכלוסייה שלהם. בהיעדר היכולת, התקציב, ההנחיות, הסמכויות, הם לא יכולים לעשות את זה. הצעת החוק הזו חייבת לעבור. היא חייבת לעבור. אנחנו שנים מדברים על זה, אז אני רוצה להודות לך, חברי רם בן ברק, שהעלית את הצעת החוק הזו. היא קריטית, היא חשובה, בטח במצב הביטחוני הנוכחי, ואני קוראת לכל חברי הכנסת להצביע בעד.

תודה רבה. אני מזמין את כבוד השר אלי כהן להשיב על הצעת החוק. עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת רם בן ברק וחברת הכנסת השכל, אכן הנושא שאתם מעלים הוא נושא בעל חשיבות. למעשה הצעת החוק שלכם מדברת על נוהלי המינוי, ההכשרה והסמכויות של רכזי ביטחון שוטף צבאי, הרבש"צים,

שאחראים לאבטחת היישובים בשגרה ובחירום עד להגעת כוחות הביטחון, ומשמשים חוליות גישור בין גורמי הביטחון לבין ראשי היישוב ותושביו.

מוצע להסדיר את מעמדם ולקבוע כי הם יועסקו כעובדי משרד הביטחון.

תשובת משרד הביטחון, שרואה חשיבות רבה בהסדרת מעמד הרבש"ץ וביתר שאת בתקופה הזו, כפי שציינתם בנימוקים שלכם, בחשיבות ההצעה, הם מציינים שמתבצעת עבודת מטה אשר מטרתה להסדיר את מעמד הרבש"צים כאזרחים עובדי צה"ל. במסגרת זו מתקיים שיח עם האוצר, מכיוון שעל מנת לשלב אותם כעובדים של משרד הביטחון, אזרחים עובדי צה"ל וכן הלאה, נדרש להגיע להסכמות גם מבחינת העלות, התשלומים העדכניים, איך הכסף עובר, עובר לרשויות שמעסיקות את הרבש"צים בין היתר גם לאחר השחרור שלהם ממילואים? לאור ההליכים המתקדמים להסדרת הנושא, הממשלה החליטה לדחות בחודש את הדיון

אם לקיים עכשיו הצבעה, או לקבל את הצעת משרד הביטחון לדחות את זה בחודש. מה החלטתכם, חברי הכנסת?

הוא יעלה אלינו להגיב, בסדר גמור. תודה רבה, כבוד השר.

אחרי זה אני עולה להשיב על ההצעה שלו? לא צריך. אוקיי, אז אם תשובתך היא חיובית, לדחות בחודש, למעשה נסכים עליו. אם לא, נלך להצבעה. אני אעלה ואענה. אני אענה מהדוכן. הוא יכול לעלות לענות על ההצעה.

נמתין בסבלנות לתשובתך. אני מניח שאתה צריך זמן לשקול, כי אתה מתלבט בסוגיה.

אתה לא הבנת?

אני עונה. הוא רוצה לענות במליאה, פה.

אז אנחנו ניקח את הזמן ואנחנו נראה, מכיוון שעוד נבחן גם אנחנו את הדברים. חבר הכנסת בן ברק, אני מניח שאתה צריך עוד זמן לגבש את הצעתך ואת עמדתך. הוא רוצה לדבר, בסדר. אני מזמין את המציע חבר הכנסת בן ברק לענות על בקשת השר. האם לדחות את ההצבעה או לקיים אותה כעת? תצביע.

בסדר, הוא דוחה. הצבעה.

רגע, תירגעו. רם, יש פה רוב. הוא כבר עלה, הוא לא יכול לחזור.

הוא לא יכול לחזור.

רם בן ברק, תדבר.

תקשיבו, תקשיבו, חברים. שמית. לא, לא, אני לא אעשה את זה. אני לא אעשה את זה. רבותיי, תראו - - לא, לא, בוא, היה פה משהו. רם רצה לדחות את זה, וראיתם שיש רוב.

זה לא הוגן.

חברים, תקשיבו. שמית, שמית. חברים, תקשיבו רגע, אני מבקש. תראו, יש דברים שהם מעבר לניצחון כזה או אחר.

אני חושב שהסיפור הזה של הרבש"צים והסיפור של עבודת המטה שנעשית במשרד הביטחון, זה עסק רציני, ואני לא רוצה להפוך את זה כאן לאיזשהו הישג פוליטי רגעי - - יפה מאוד. - - שלא יקדם את העניין - - חברים, שקט. חבר הכנסת אלקין. - - לכן, אם שרן מסכימה, אנחנו ניתן לממשלה חודש לבוא, אני יודע שעבודת המטה כבר נגמרה. אני ראיתי אותה בעיניים, ואני הסכמתי עליה. גם אין כאן בעיה תקציבית מפני שהתקציב קיים ממילא, כי הוא עובר פשוט היום לרשויות, להפוך את הרבש"צים לאזרחים עובדי צה"ל. חודש - - - הדחייה היא - - - חברים, אפשר לקבל שלושה שבועות? רגע, תשאל את השר. שלושה שבועות?

אז מדובר על שלושה שבועות, שלושה שבועות, לא חודש, בסדר. שלושה שבועות ולא חודש, כדי שנוכל לעשות את זה בפגרה הזאת, ואני חושב שכמו שאני רואה כאן את העניינים, כולם יצביעו בעד. תודה רבה. אני קובע שההצבעה תהיה במועד אחר על שתי הצעות החוק, גם של רם בן ברק, עוד שלושה שבועות, שלושה שבועות תציין, בסדר? אני חייב לציין את ההגינות של חבר הכנסת רם בן ברק. על סעיף ח' אנחנו מדלגים, שלך? לא, נחזור להצעה, חבר הכנסת. נעבור לסעיף ט'. חברים, בסדר, זהו, להירגע. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, איפה הסדרנים? בבקשה, תעזרו לי. אני לא יכול ככה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוראת שעה, חרבות ברזל) (נקודות זיכוי בעד בן זוג במילואים), התשפ"ד 2024, של חברת הכנסת שלי טל מירון וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חברת הכנסת שלי טל מירון לנמק את הצעת החוק. לרשותך עד עשר דקות, בבקשה. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה.

אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, בתוך כל הסערה הפוליטית של הימים האחרונים וכל החוקים ההזויים והבזויים שמתעופפים לנו פה באוויר, אני רוצה לקחת רגע, אפשר להשקיט קצת את האולם?

חבר הכנסת קרויזר, זה מפריע. אני אשמח שעל מה שאני אגיד עכשיו יהיה קונסנזוס, אז אני אשמח שתקשיבו. מי שלא יודע, היום הוא היום הבין-לאומי נגד אלימות מינית באזורי סכסוך בעולם. זה בלתי אפשרי, באמת. חבר הכנסת יעקב אשר, זה מפריע. חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת סעדה. אם אפשר, מי שרוצה,

כי אי-אפשר ככה לדבר, זה בלתי אפשרי. חבר הכנסת סעדה, אי-אפשר, די. אפשר לעשות את הדיונים בחוץ. אני אתחיל בקריאות לסדר וזהו.

למי שלא שמע ולא יודע, היום הוא היום הבין-לאומי נגד אלימות מינית באזורי סכסוך בעולם, והבוקר בוועדה לקידום מעמד האישה הוקרן הסרט של שריל סנדברג - - - זה מפריע,

זה ממש בלתי אפשרי. חבר הכנסת יוני מישרקי, זה מפריע.

בהתחשב בזה שאני מדברת על אונס של החטופות שלנו, אני אשמח שתהיו בשקט, זה נראה לי מספיק חשוב. גם הנושא, וגם חברת הכנסת מדברת. נא לכבד. פעם שלישית ואחרונה, תודה. היום בשעה 09:00 הוקרן בוועדה לקידום מעמד האישה אצל חברתי, יושבת-ראש הוועדה פנינה תמנו, הסרט של שריל סנדברג בנושא האלימות המינית שהתרחשה על ידי מחבלי החמאס ב-7 באוקטובר, ולצערנו הרב מאוד, גם כעת בעזה. היום הוא היום ה-257 למלחמה הזאת, ועדיין יש לנו 120 חטופות וחטופים, ובהם 16 נשים, רובן צעירות מאוד. כמי שעוסקת בנושא הזה אני יכולה להגיד לכם, הרי הקמתי את השדולה לאלימות מינית במלחמה, והקמתי את השדולה למען החטופים, ועיקר העשייה שלי היא בתחום הזה, וכמובן, הקמתי את הקואליציה הבין-לאומית להכרה באלימות המינית כפשעי מלחמה, ואני באמת עוסקת בזה מסביב לשעון. נחשפתי לכל - - - חבר הכנסת מאיר כהן, חברת סיעה שלך, לא מכובד.

כמי שנחשפה להרבה מאוד חומרים, סרטים, עדויות של מה שקרה לנו ב-7 באוקטובר ומה שקורה כרגע, אני יכולה להגיד לכם שהסרט הזה של שריל סנדברג הוא בלתי נתפס עבור בני אנוש - - - חברת הכנסת גלית, זה מפריע. גלית וטלי, אני מדברת על אונס של חטופות שלנו, נראה לי שזה מספיק חשוב כדי שתהיו איתי. הסרט הזה של שריל סנדברג פשוט מציג את מה שקרה לנו בצורה, באמת מאוד מאוד קשה לצפות בסרט הזה, ויחד עם זאת אני ממש מפצירה ומבקשת מכל אחד ואחת בבית הזה, מכל עם ישראל וגם אנשים ברחבי העולם לצפות בסרט הזה. זה סרט חשוב מאין כמותו, שמתעד ומציג את הזוועות שחמאס עוללו לנו ב-7 באוקטובר ועדיין מעוללים בעזה. אני חושבת שמחובתנו כנבחרי ציבור לראות את הסרט הזה ולהיות שגרירים של מדינת ישראל בכל מה שקשור באלימות המינית ובפשעי המלחמה שמתבצעים גם עכשיו. אני רוצה לציין את אחת מנותנות העדויות בסרט, יש שם רבים, אחת מהם היא כמובן עמית סוסנה המדהימה, שהייתה חטופה בעזה ושוחררה, ובאומץ לב שאי-אפשר לתאר דיברה על האלימות המינית שהיא חוותה בעזה. למי שלא יודע, לפני יומיים היא דיברה בבית הלבן יחד עם סגנית הנשיא, וסיפרה את הסיפור שלה. אני רוצה קודם כול לשבח ולהלל אותה על אומץ ליבה ועל זה שהיא חושפת בפני העולם למרות שהקושי האישי שלה הוא באמת בלתי נתפס. אבל היא מרגישה שהיא שליחה, ושהיא חייבת לדבר בשם נשים שלא יכולות לדבר, ואני רוצה לשלוח לה מכאן חיזוק - - עליזה, בבקשה להירגע. - - ואני רוצה גם להודות לסגנית הנשיא בארצות הברית, שדיברה בגלוי על האלימות המינית ושמה את זה על סדר-היום התקשורתי בארצות הברית, שהדבר הזה קרה וקורה בעזה. בעוד אנחנו כאן בבית הזה בתוך הסערות הפוליטיות, בתוך חוק הרבנים ובתוך חוק ההשתמטות ובאלף ואחד דברים שקורים בבניין הזה, אני רוצה שכל אחד ואחת ייקח רגע עם עצמו ויחשוב מה קורה עכשיו, ברגע הזה, בעזה לחטופות ולחטופים שלנו, שזה יהיה לכולם פה בראש בכל רגע נתון. נכון שעליתי לפה לדבר על החוק שלי בכלל, אבל אתם יודעים, בכל דבר שאני עושה פה ובכלל כחברת כנסת אני מרגישה שאני חייבת לדבר את החטופים והחטופות, חייבת לדבר את האלימות המינית, כי כל עיסוק אחר הופך להיות משני כשחושבים עליהם. היממות האחרונות בכנסת היו מאוד קשות, הדיונים בוועדות היו מאוד קשים, גם בנושא חוק ההשתמטות, חוק הגיוס, שהייתי בו בוועדת חוץ וביטחון אתמול, וגם בנושא חוק הרבנים בוועדת חוקה, והכול כאין וכאפס לעומת מה שהחטופים והחטופות שלנו עוברים, אז כמו תמיד אני קוראת להחזרתם המיידית. החוק הזה בעצם מדבר על נקודות זיכוי לבנות ובני זוג של אנשי מילואים. מתחילת המלחמה אני בקשר עם נשות המילואימניקים וגם נשות הקבע, שלצערנו הרב, היו ממש שקופות לפחות בחודשים הראשונים, ממש שקופות, אף אחד לא זכר לרגע שיש חזית ביתית שמישהו צריך לתחזק, שיש ילדים, יש מסגרות, יש פרנסה, ויש נפש של ילדים, ויש את הנפש של בת או בן הזוג. הן עברו מהמורות מאוד מאוד קשות, והן הפכו להיות בנות בית גם כאן בכנסת ובאו להילחם על הזכויות שלהן. יש להן קשיים, באמת, מקצה לקצה. יש נשים שכירות, אבל יש גם נשים שהן עצמאיות, והעסק שלהן פשוט נהרס, יש משפחות שלמות שבהן הילדים ברגרסיה מטורפת בבית בגלל היעדרות האבא או האימא, וצריך לטפל בהם נפשית, יש קושי כלכלי, יש קושי רגשי. כשהמילואימניק חוזר הביתה, הוא לא אותו בן אדם, הוא לא לוחץ על כפתור והופך להיות עוד פעם מה שהוא היה פעם,

ובראש שלו הוא שם, למרות שפיזית הוא כאן. זה רק קמצוץ ממה שהם עוברים. היה לי מאוד חשוב לתמוך בנשות המילואימניקים וגם בנשות הקבע, ולעזור להן. החוק הזה בא לעזור להן, אבל החוק הזה לא יעבור היום.

ואני שואלת, למה? למה, למען השם,

אבל כנסת ישראל תשב פה שעות על שעות על חוק הרבנים,

למה המילואימניקים שלנו לא קדושים,

למה אנחנו עוסקים בלפטור אנשים מגיוס לצה"ל בזמן שהמילואימניקים שלנו צריכים עזרה? איפה ההיגיון? מה קרה לנו? הבית הזה התחרפן לגמרי. אנחנו חוטאים לתפקיד שלנו פה בבית הזה. זה חוק שצריך לעבור. איך תוכלו להרים עכשיו את היד שלכם ולהגיד לא לאנשי המילואים ולבני משפחותיהם? מה תגידו להם? שחוק הרבנים יותר חשוב? למה שתגידו לא? למה שלא נעזור להם? תודה רבה.

אני מזמין את כבוד השר אלי כהן להשיב בשם הממשלה על הצעת החוק. לרשותך עד עשר דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת מירון, הנושא שאת מדברת עליו הוא נושא חשוב, אבל עם זאת, זה נושא שצריך לבחון לעומק. מכיוון שטרם הוגשו על ידי ועדת השרים כל העמדות של הנוגעים בדבר, לפי התקנון, הממשלה - - אם הם לא היו עסוקים בשטויות - - - - - הממשלה צריכה לבוא ולהתנגד. גם כשיש לה כסף - - - לכן מה שנדרש ממשרדי הממשלה הוא לסיים את תהליך עבודת המטה. ברגע שתהליך עבודת המטה יסתיים, יוכלו להתייחס.

מכיוון שהליך עבודת המטה טרם הסתיים, עמדת הממשלה, כפי שהובעה בוועדת השרים לענייני חקיקה, היא להתנגד. אין תירוצים, אין תירוצים - - - הוא ירד. אנחנו לא מצליחים להבין, גם אחרי שהוא ירד מבקשים גיוס.

נושא חשוב - - הכול בסדר. - - ולכן גם אני באופן אישי אדבר עם משרד האוצר, שהוא המשרד העיקרי שרלוונטי בכל נושא נקודות המס, לבוא ולבחון את הסיוע ואת הדברים גם בנסיבות החשובות האלה. בוא נעביר את החוק - - - למה לחכות עוד חצי שנה? האם את מסכימה לדחייה של שלושה חודשים? לא, חודש. בחודש, אגב, גם ככה את מגיעה לפגרה. בעוד חודש פגרה, אמר את זה גדעון. עוד חודש פגרה. אין הבדל בין חודש לשלושה חודשים. אין לכם חודש. אני אומר שוב: הנושא רציני, נושא שצריך לבחון אותו. חברת הכנסת מירון, עד שתגבשי את עמדתך בנושא, כי יכול להיות שתרצי דחייה ולא הצבעה, אני אמליץ לקבל את זה. ברשותכם, אני רוצה לנצל את הבמה כאן ולבקש מאזרחי ישראל שירשמו בפניהם את 25 ביולי. 25 ביולי הוא התאריך שבו אנחנו שוברים את המונופול של חברת החשמל, פותחים את שוק האנרגיה לתחרות.

והמשמעות היא שבשיחת טלפון אחת פשוטה כל אחד מאזרחי ישראל יוכל לבחור לאיזה ספק חשמל הוא רוצה להתקשר. שוק החשמל הוא שוק של 35 מיליארד שקל בשנה,

במהלך הזה אתם יכולים לחסוך בין 5% ל-20% מחשבון החשמל. יפה מאוד. ולכן אני אומר לכם, תרשמו בפניכם את 25 ביולי. תנצלו את הזכות הזאת ואת פתיחת המשק לתחרות, שוק שלא נגעו בו במשך 76 שנה, ותחסכו הרבה מאוד כסף בכיס. תודה רבה לכולם. תודה רבה.

שחברת הכנסת שלי כיבדה את חבר הכנסת לפיד להשיב במקומה, לרשותך עד שלוש דקות. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול נאם ראש הממשלה בעברית, לשם שינוי, הוא גילה את השפה. בחוץ הפגינו אנשים, אז הוא דיבר נגד, אני מצטט את דבריו: "מיעוט קיצוני קולני ולצערי, לעיתים אלים, שמאורגן וממומן בכסף בכמויות דמיוניות". נעזוב את זה שהמפגינים האלה הם לוחמי צה"ל, הם אנשי מילואים, שהמפגינים האלה הם משפחות החטופים, למען השם. והחטופים האלה, אני רוצה להזכיר, נפלו בשבי החמאס במשמרות שלך. אבל "ממומן בכסף בכמויות דמיוניות"? אתה מדבר על כסף בכמויות דמיוניות? מי מממן את ערוץ 14? מי מממן את המשכורות של ינון מגל וריקלין? מי מממן את גלי ישראל? - - - מי מממן את הבן שלך במיאמי, ומי מממן את המקלט האטומי בבית של המיליארדר שבו אתה מסתתר כשאזרחי ישראל מותקפים בטילים? מי מממן אותך, את המשפחה שלך ואת מכונת הרעל שלך? אל תדבר איתנו על מימון. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק תיקון פקודת מס הכנסה (הוראת שעה, חרבות ברזל) (נקודת זיכוי בעד בן זוג במילואים), התשפ"ד 2024. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק תיקון פקודת מס הכנסה (הוראת שעה, חרבות ברזל) (נקודת זיכוי בעד בן זוג במילואים),

להלן תוצאות ההצבעה: 30 בעד, 47 נגד. אני קובע שהצעת חוק זו נפלה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, איסור על מסרוני פלאש), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת נאור שירי וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת נאור שירי לנמק את ההצעה. לרשותך עד עשר דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תאפס את השעון, פלוס תאפס את המליאה, שיהיה שקט. אם אתה רוצה, אני אשמח לקרוא את חבר הכנסת רוטמן בשלוש קריאות בשבילך. שמע, רוטמן, רק בשביל שנייה להוציא אותך מהמליאה, זה שווה לי הכול. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אדבר מעט על החוק, כי בעיניי הוא חוק שהיה אמור לעבור מהר יחסית וגם עם אפס עלות, בסדר. סמ"ס פלאש הוא סמ"ס שאני נתקלתי בו לראשונה כשהייתי בחוץ לארץ. האמת, אני אחכה לשקט במליאה, זה ממש קשה. בעיקר מהאגף,הייתי אומר הימני, אבל תכלס אתם לא ימין. אבל אתם מלא מלא, מלא מלא רעש. תעצור לי את השעון, בבקשה. הכול בסדר. חבר הכנסת פינדרוס, זה מפריע. חבר הכנסת פינדרוס. הוא יושב-ראש הוועדה שלי, זאת בעיה. אבל לא עצרת לי את השעון, אז תן לי עוד 20 שניות.

פה, אני רואה, רואה. חברים. חבר הכנסת סעדה, די. השעון לא עצר. אני רואה את השעון, אני רואה. נאור, סמוך. קצת לסמוך, לא הרבה. סומך, סומך. תודה. במשך למעלה מעשור התרגלנו כולנו לקבל סמ"סים מציקים מכל מיני, גם עסקים, גם הפוליטיקאים שולחים הרבה סמ"סים. אבל יש סמ"ס שאני לא יודע אם אתם מכירים, חבריי חברי הכנסת,

סמ"סים זה קשור אליך,

איתך אני מדבר רק בסמ"ס, כי ווטסאפ הוא לא כלי כשר. לא ידעתי שאתם מדברים.

הוא רק אומר לי מתי - - - נאור ואני הבאנו הרבה דברים.

פשוט תעדכן אותי בדיל, כי אני רק מפסיד בדילים איתך. אתה בינתיים חבר ועדה צמוד ולא ממלא מקום.

בקיצור, גם סמ"סים לך, אדוני ינון, למרות שלך יש טלפון כשר, אז זה לא יגיע אליך בנוקיה. אבל יש דבר שנקרא, מעבר לקבר רחל - - - - - - וואו. זה בלתי, בלתי. עליזה. חבר הכנסת אופיר כץ. אני באמת רוצה לשמוע אותו, אבל אי-אפשר לשמוע. האמת היא שאי-אפשר לדבר. חבר הכנסת ששון גואטה, די. די.

היושב-ראש אמר שהוא רואה את השעון. אני לא מעיר לו יותר.

שלוש דקות עברו.

מה שאתה רוצה, אתה רוצה שאני אצעק? תדבר, תדבר.

דבר, שומעים? יש לי בעיה, אני לא יכול "דבר, שומעים" כמוך. תאפס את השעון.

רון, אני מסתדר לבד עם נאור. אל תיכנס לזה. אני רואה, רואה את השעון.

אני אתחיל שוב. תהיה לך תוספת זמן, אל תדאג. סמ"סים חודרים לטלפונים שלנו. זה הדאטה שלנו, זה המידע האישי שלנו. יש פלאש סמ"ס, זה סמ"ס שאתם מכירים, או אם ראיתם, שמשתלט לך על הטלפון. אני נתקלתי, כשהיה שיטפון באקוודור, קיבלתי סמ"ס שמשתלט לך על הטלפון.

דרום אמריקה? בירתה קיטו.

דבר עם שרת התחבורה,

אני בטוח שתקבל אחלה דיל. - - - כן, כן. אתה תעבור, אל תדאג. אתה יהלום אמיתי. אנחנו לא יהלומים אצלה. עכשיו אולי לא, על זה נדבר בחלק שתוסיף לי, את ארבע הדקות בערך שלא דיברתי, אבל בסדר. פלאש סמ"ס קיים 22 שנים. זה משתלט על הטלפון, זה פולשני, וזה גם לא נותן לך לשחרר את זה. יש לי מעל 2,000 סמ"ס, שאנחנו מקבלים כל היום. קבר רחל אצלי ב-top prioriyt, אנחנו מקבלים ממשימות,

מאלף ואחד דברים. משרד התקשורת התבטא בעבר ואמר שהוא רוצה לעשות רגולציה על זה.

אתה לא יכול לחסום את זה. זה הקטע. זה סמ"ס שמדינות שעושות אסדרה בנושא משתמשות בו להודיע לך על מצבי חירום.

יש מספיק מצבי חירום אצלנו: הצפות, הפסקות חשמל,

מצבי חירום ביטחוניים. זה סמ"ס שנועד למשוך את תשומת הלב שלך, אתה לא מתעלם ממנו. הוא משתלט לך על הטלפון ועד שאתה קורא את כל ההודעה אתה לא יכול להעביר אותו.

זה למסך הבית. כמובן, משרד התקשורת התנגד לחוק הזה.

חבר הכנסת משה פסל, זה מפריע, אי-אפשר ככה. חברת הכנסת לימור, זה מפריע. תודה, אדוני היושב-ראש. למה הוא התנגד לזה? מהסיבה הפשוטה, בתחילת הצעת החוק, מצד שמאל למעלה ב-bold, דויד 12, רשום שם: מגיש הצעת החוק הוא נאור שירי. לצערי הגדול, שר התקשורת שלנו מאלי אקספרס לא מחבב אותי. וגם כשניסינו לפנות אליו, הוא אומר: אני לא מדבר, ואנחנו לא מגישים - - - אתה מכבד אותו? לא.

זה הדדי. לפחות אני אמיתי. אבל מה שהייתי עושה זה אומר: אני מקדם הצעת חוק ממשלתית,

כי גם כך אתה צריך רגולציה על זה. אין לי בעיה, מודה. השם שלי הוא בעייתי. מה שמצחיק שניסינו לקבל עמדה, לא מצחיק, זה היה די רגיל, הוא אמר לי: אנחנו לא מוסרים עמדה בנוגע להצעות חוק, וזו המצאה חדשה. תגיד שאתה בעד, אתה נגד, אל תגיש, כן תגיש. לא אכפת לי, הכול בסדר, תגיש את זה ממשלתית. אני ויתרתי פה על הצעות חוק, והגשתם, גם חברי כנסת אחרים, לא הייתה לי בעיה. בעיניי זה תחום, בעיניי וגם גורמי המקצוע במשרד התקשורת, צריכים להסדיר את הנושא הזה,

זה סמ"ס שבעיניי צריך להסדיר, אבל בסדר גמור. לא בסדר, אבל הכול גמור. אני מניח שתתנגדו להצעת החוק הזאת. לא ברור לי למה, אבל שיהיה לכם בהצלחה. אני כן ארצה לדבר על הטירוף שחל במדינת ישראל ב-48 השעות האחרונות.

סיימת, פינדרוס, ברור. אבל אולי תקבל איזה שני רבנים. למה אתה יוצא עכשיו? עד הסמ"ס הוא היה איתי. בטרפת שאתם מעבירים את מדינת ישראל - - - נגמר הפלאש? זה הפלאש, נעלם כמו פלאש. הטרפת שעוברת על מדינת ישראל ב-48 השעות האחרונות, הקהל פה במליאה, אני בטוח, אתם, לא מעניין אתכם כלום, אבל הקהל במליאה, שישו ושמחו, ראשי רשויות לראש ממשלה, משברים קואליציוניים, ההוא לא יצביע, זה לא יצביע. טירוף. על מה? לא על חטופים, לא על הצפון, לא על רופאים לפריפריה, לא על חוק הגיוס אפילו, לא על שוויון בנטל, כלום, על פקקטה רבני שכונות, על זה אתם שורפים את המדינה, משבר קואליציוני. - - - עזוב, חנוך. אפילו אם צריך בכל בניין בהוד השרון ובפתח תקוה רב

אני הכי אמיתי בעולם.

דווקא רבני שכונות אין בחוק.

תדייק. רבני ערים. בהתחלת הצעת החוק היה גם רבני שכונות. תודה רבה לכם, אני אומר בשם עם ישראל תודה רבה לכם שבשכונת מגדיאל בהוד השרון חסכתם לי רב. תפסיק לזלזל ברבנים. מדינה יהודית, מדינה יהודית. הם שכחו את זה. תודה רבה על התזכורת שזו מדינה יהודית, באמת חסרים סממנים יהודיים במדינה. ודמוקרטיים. אני רק רוצה לומר לכם לפני שתקפצו - - - - - - לא יהודים?

אני אצטרך פה לפחות עוד שלוש-ארבע דקות, כי לא נותנים לי לדבר, אבל בסדר גמור. לפני שתקפצו ותגידו לנו: מדינה יהודית, ונאור, מה עם מדינה יהודית? אני יודע שאני במדינה יהודית. אני יהודי לא פחות טוב מאף אחד מכם, גם אם אתם שומרים את כל המצוות. ואני רוצה לתת לכם בריף: אתם לא שומרים על כל המצוות, גם לא על עשרת הדיברות, אז אל תטיפו לנו.

כשאנחנו מדברים על יהדות - - - נאור,

אדוני היושב-ראש, יש נטייה מסוימת לחלק מהבית לתזכר אותנו בגין יהדותנו. אנחנו לא צריכים תזכורת. אני לא צריך תזכורת מכם על מה אני שומר יהדות. אבל אזרח צריך לקבל שירותי דת במדינת ישראל? אזרח חילוני צריך לקבל או לא?

אני אזרח במדינת ישראל לא פחות טוב ממך.

במשך 39 השנים שלי - - - גדי איזנקוט צריך לקבל שירותי דת? הוא מקפיד על כשרות. הוא צריך לקבל שירותי דת? אתה לא פרשן, אתה היושב-ראש.

אדוני, אתה לא פרשן, אתה יושב-ראש. אני לא מבין את זה.

אני מקבל פה חמש דקות תוספת. ואם לא, אני אלך - - - אי-אפשר, אתם לא נותנים לי לדבר.

יש גבול. - - - הערת את זה כבר בשבוע שעבר.

אני לא רוצה להעליב. אני 39 שנים אזרח במדינת ישראל. כל מה שהממסד הדתי על כל רבדיו, חבר הכנסת סעדה, עשה במשך כל שנותיי, הכול כדי להרחיק אותי מהדת, הכול כדי להרחיק אותי מהדת. אתם עושים בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. אשכרה אתם לא מבינים את זה. - - - רק תגיד לי עכשיו "משפט אחרון". לא. רציתי להגיד לך משהו אחר. הטירוף שאתם העברתם את מדינת ישראל, והבומרנג שאתם קיבלתם מהבייס של כל אחת מהמפלגות פה, מהבייס של ש"ס, של so called הציונות הדתית, זה בדיוק תמונת המראה למה שהאזרחים חושבים על הממסד הדתי. כל מה שמעניין אתכם, ואני אומר לכם את זה כאזרח חילוני, שומר חגים,

קידוש, בית כנסת, אבא שלי למד, כל פעם אני מרגיש צורך להצדיק את זה, למד בבית ספר דתי,

אתם רק מרחיקים אותנו, אתם הפכתם את הדת במדינת ישראל, המדינה היהודית, אני קודם כול יהודי, אני ישראלי, אתם הפכתם את זה למסחרה, זה כל מה שאנחנו רואים: משרות, תפקידים, חלוקת שלל. זו היהדות היום. הפכתם את זה לפוליטיקה. היהדות הייתה שלושת אלפים שנה בהיסטוריה שלנו. היא לא הייתה צריכה שר מיותר למסורת ישראל, היא לא צריכה. ארז לא נתן לי לדבר חמש דקות בגלל הרעש פה. הוא לא צריך את העזרה שלכם, עם כל הכבוד, עליזה.

שלושת אלפים שנה העם היהודי קיים בלי הפוליטיקה שלכם. אתם עושים בדיוק הפוך. ושיא השיאים הגיע ב-48 השעות האחרונות. זה בכלל לא משנה אם זה רב שכונה, או רב רחוב, או רב מתחם. למי אכפת? תסתכלו מה קרה במדינה, ב-01:30 קורא ראש הממשלה, שפתאום זיהה שיש משבר קואליציוני, לשרים, ומביא ראשי ערים. פתאום נזכרו באשקלון. איזה כיף. זה טירוף. לא יכול להיות שאתם לא רואים את זה, באמת לא יכול להיות. ראשי רשויות בצפון התחננו לפגישות, באמת היו צריכים לעשות מסע תקשורתי על מנת לקבל יחס. אבל פה, עשר שעות אחרי שהם היו פה בוועדה, זימנו אותם לפגישה. זה נראה לכם תקין? אני לא מבין, באמצע מלחמה. אתם הרי תמיד אומרים: איך אתם מביאים הצבעת אי-אמון באמצע מלחמה? אבל מה שאתם עשיתם היום זו הפרה ומרמה, זה אי-אמון בחברה הישראלית. באמצע מלחמה אתם שורפים את הכנסת, הצבעות שמיות, לילות במליאה, על מה? על החוק הזה. על מה ולמה?

למה אמרתי תעצור את השעון? כי אני במשך חמש דקות כמעט לא דיברתי.

בסדר גמור. אין לי מה להוסיף.

אני חושב שאתם הבנתם את זה לגמרי. והבושה שאתם העברתם אתמול את מדינת ישראל תגיע אליכם, אתם לא תעבירו את החוק הזה כי הבייס שלכם אומר לכם: משוגעים, רדו מהגג כבר. השתגעתם על מה שהעברתם את המדינה הזו.

הייתי אומר תודה רבה,

סליחה מפה לעם ישראל, על מה שהכנסת הזו והממשלה הזו מעבירות אתכם. תן מילה טובה לסעדה. אני מזמין את השר יריב לוין להשיב על הצעת החוק.

השר אלי כהן.

הכנסת שירי, ההצעה שלך אוסרת שליחת מסרון פלאש או מסרון המופיע באופן ישיר על מסך הטלפון הנייד של הנמען ללא ביצוע כל פעולה אקטיבית של הנמען בקבלתו. נראה כי ההצעה הזאת גובשה ללא הידברות עם הגורמים המקצועיים, ככה מציינים במשרד התקשורת, ולכן הם מבקשים לדחות אותה. הם מציינים שהנושא של מסרוני הפלאש נידון זה תקופה בוועדת הכלכלה של הכנסת יחד עם גורמי המקצוע.

לחוק התקשורת לקראת קריאה שנייה ושלישית, ותוך בחינה מעמיקה של צורכי החירום והביטחון, בסופו של תהליך נגיע לתוצאה שמן הצד האחד מציינים במשרד התקשורת שהם ימנעו שימוש לא ראוי בטכנולוגיה הזו, ומצד שני תאפשר שימוש לצורכי ביטחון ובעיתות חירום. לכן ההחלטה היא לדחות את ההצעה. בזמן שאנחנו כאן מתייחסים להצעה הזאת, אני חושב שזו גם הזדמנות חשובה לעדכן את אזרחי ישראל בעניין סוגיית חשבון המים. הייתה כוונה להעלות את מחיר המים ב-1 ביולי ב-7.7%. זה האחוז שבו רצו לייקר את תעריפי המים במדינת ישראל, ומים זה מוצר בסיסי, אין מוצר בסיסי יותר מהמים. משק המים הוא משק סגור. ולכן לא יעלה על הדעת שחברת מקורות תרוויח מאות מיליונים, שתאגידי המים ירוויחו, ומחיר המים יעלה ב-7.7%. מדיניות הממשלה היא להימנע מעליית מחירים של מוצרים בסיסיים, וביניהם המים, ולכן במסגרת עבודת מטה שעשינו הצלחנו לבלום את אותה עלייה.

אני חייב לספר לכם על האופן שבו התקשורת פועלת היום. בעיתון כלכלי מסוים, שהשם שלו מאוד דומה למילה כלכלה, ברגע שרצו להעלות את מחירי המים ב-7.7%, רשמו באותו עיתון: הגזירה על הצרכנים בדרך, המחיר של המים עומד לעלות ב-8%. ראיתם באיזו חדווה, כשאמרנו להם שאני לא אתן את ידי להעלאת מחיר המים בצורה הזאת, לאחר שפעלנו בהתאם למדיניות הממשלה וביטלנו את ההעלאה של ה-8%, הם רשמו שהשר מתערב למנוע את ההעלאה. ומדוע השר מתערב למנוע את ההעלאה?

מה שנקרא, לקחתי את אותה הודעה שבה הם אמרו שאני מתערב, כי זאת היא חובתי, לקדם את מדיניות הממשלה, למנוע גזירות על הציבור, למנוע את הפגיעה. ואני שמח שלא עברנו על זה לסדר-היום, אלא פעלנו להבטיח שמחיר המים לא יעלה בצורה כזאת דרקונית. יש דבר שנקרא ממשלה. יש דבר שנקרא מדיניות הממשלה. חבר הכנסת שוסטר, אתה גם יודע שהמים משפיעים על מוצרים רבים נוספים, ואם מחיר המים היה עולה היו עולים מחירי המזון, היו עולים מחירי הפירות והירקות, והייתה לזה השלכה. ולכן כשאתם קוראים עיתון כלכלי מסוים, תדעו שהרבה פעמים זה כמו ביטאון מפלגתי.

תראו בדיוק גם את הפרטים בפנים, ואני גאה על כך שהצלחנו לבלום את העלייה במחירי המים. ביחס להצעת החוק, אני קורא לחבריי להתנגד לה ולתת למשרד התקשורת לסיים את עבודתו.

תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי, אתה רוצה להשיב על תשובת השר? שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אני לא אשתמש בשלוש הדקות. פשוט, אני רוצה להפנות אליכם, כי דיברנו על זה. תשובת המשרד: לא הייתה תקשורת עם המגיש, ובגלל זה הם מתנגדים להצעת החוק. איך תהיה תקשורת אם לא עונים לי? זו הזיה. זה שר תקשורת שלא מתקשר, ואז הוא אומר: למה אני מתנגד? כי לא תקשרתי איתך. שיהיה לנו בהצלחה, חברים, ממשלת - - - - - - הוא לא עונה. הבן אדם לא עונה. יש לו טלפון כשר. אני אומר לכם, משרד התקשורת כפני המדינה, אין קשר בין השר לתקשורת. שיהיה לנו בהצלחה,

עם איך שאתם מנהלים - - - טוב, תודה רבה.

2.20. חשבתי שאתה מסיים, רציתי להודות. נאור, תתקשר אליו עכשיו. אתה רוצה שאני אתקשר אליו עכשיו בלייב? למרות שזה אסור על פי התקנון. אתה רוצה שאני אחייג אליו? לא. לא משנה. אני רק אומר לכם, אז תצביעו נגד. שיהיו לנו בהצלחה, למדינת ישראל, עם השרים הסופר-בינוניים שמנהלים אותנו.

תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, איסור על מסרוני פלאש), התשפ"ד 2024. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, איסור על מסרוני פלאש),

להלן תוצאות ההצבעה: 31 בעד, 44 נגד. אני קובע כי הצעת החוק הוסרה מסדר-היום. חבריי חברי הכנסת, להוסיף את מיכל. זה לא ישנה את התוצאה. נוסיף אותה להצבעה בעד, לפרוטוקול בלבד. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הכרה בחטוף כנכה או כחלל צה"ל, התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת רון כץ ואופיר כץ. כץ את כץ. אני מזמין את חבר הכנסת רון כץ לנמק את ההצעה. לרשותך עד עשר דקות. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, מתקפת הטרור שפקדה את מדינת ישראל ב-7 באוקטובר הביאה למצבים קשים, מצבים מורכבים, שלא התמודדנו איתם כמדינה בעבר. אחד מהם הוא העובדה שיש לנו חטופים בידי ארגוני טרור. בין החטופים יש לנו גברים,

תינוק, חיילים וגם בחורים צעירים, שלולא היו חטופים היו מגויסים למילואים. הצעת החוק הזו באה על מנת לראות בחטוף שהוצא לו צו 8 אך מטבע הדברים לא יכול היה להתייצב לשירות מילואים, ונפגע או נפל בזמן שהוגדר כחטוף, כנכה או כחלל צה"ל לפי העניין. זאת על מנת לתת לאותו חטוף את ההכרה המגיעה לו על תרומתו למדינה בשירות הסדיר ובמילואים. במקרה של החלל, לנחם, ולו במעט, את משפחתו. אני רוצה לציין כי ההצעה הזו אינה נושאת בחובה עלות תקציבית של ממש, שכן כל מקרה של נכות או מוות עקב חטיפה ובזמן החטיפה היה מוגדר כנפגע פעולות איבה או כחלל פעולות איבה, שזכויותיו וזכויות משפחתו מקבילות לאלו של נכה צה"ל או חלל צה"ל. אני מבקש גם להוסיף בוועדה שתדון בחוק הזה, אם הוא יעבור בקריאה טרומית, את ההכרה במי שבחר לשים קץ לחייו בעקבות אירועים שחווה במלחמה. חבר הכנסת יולי, אתה מפריע. חברים, זה נושא, אני מבקש להוסיף ולקבוע בוועדה אשר תדון בחוק הזה, אם החוק הזה יעבור בקריאה טרומית, ואני מקווה שהחוק הזה יעבור בקריאה טרומית, את ההכרה במי שבחרו לשים קץ לחייהם בעקבות חוויות במלחמת חרבות ברזל בעוטף וברצועה וקיים צו 8 נוסף הדורש בהתייצבות שלהם. רק השבוע נחשפנו למקרה המצער, שריסק לי את הלב באופן אישי,

המקרה של אלירן מזרחי, זיכרונו לברכה, לוחם צמ"ה ששם קץ לחייו בעקבות שירותו הצבאי והמראות שאליהם נחשף במהלך מלחמת חרבות ברזל. משפחתו נאבקה מיום היוודע הטרגדיה על קבורה ועל הכרה של אלירן מזרחי, זיכרונו לברכה, על ידי צה"ל ומשרד הביטחון. לאחר מאבק עיקש שחצה פה מפלגות ועירב אנשי תקשורת והרבה מאוד אנשים שאכפת להם, המשפחה קיבלה את נחמתה ולא במעט על ההכרה באלירן מזרחי, זיכרונו לברכה, כחלל צה"ל, בהתערבות של שר הביטחון. בחרתי להציג את המקרה המצער של אלירן, זיכרונו לברכה, כי יומיים לאחר מותו הוא היה צריך להתייצב לצו 8 ושוב להיכנס לרפיח, הצו עוד לא היה בתוקף, אך הנכונות ככל הנראה הייתה קיימת. אלירן קיפח את חייו בעקבות שירותו הצבאי, נפשו לא צלחה את ההתמודדות, והמדינה חייבת לעמוד לצד אלו שלא יחזרו בנפשם או בגופם. אני לא מקל ראש בתקציב משרד הביטחון, אך עצם אי-התייצבות לצו 8 במקרים כמו אלה אינה אומרת שהאחריות היא לא על משרד הביטחון. החטופים, שחלקם, כפי שציינתי, לוחמים ביחידות מובחרות, ככל הנראה היו מתייצבים לדגל, אם לא היה נבצר מהם להגיע. אני לא מבקש להכיר בכל מי שיש לו צו 8 עתידי, אני מבקש את הרגישות, את המקרים המיוחדים, את לפנים משורת הדין כלפי הלוחמים והלוחמות ששבו מהקרב, מבקש לשמוע אותם, מבקש להכיר בהם. לעיתים הצו הנוסף מהווה טריגר למה שנחשפו אליו בעבר בעקבות שירותם, ועלינו כולנו לקחת אחריות על כך. החטופים, שמי ייתן וישובו במהרה לחיינו - - אמן. - - אמן, קיבלו צו 8 שלא ידעו עליו בכלל. המינימום, המינימום של המדינה הוא להכיר בהם ולעשות כל מה שהיא יכולה על מנת לעזור להם להשתקם. החטופים שנרצחו בשבי או טרם החטיפה אינם יודעים על הצו, ובשביל המשפחה שלהם גם זו נחמה כלשהי, גם אם הקטנה ביותר, ואנחנו חייבים להם לפחות את זה. זה לא החוק הכי פשוט שהבאתי לכאן, אך אני חושב שזה אחד החוקים החשובים ביותר שהנחתי על שולחן הכנסת, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות. בזמן שהגשנו את הצעת החוק הזו, והצעת החוק הזו הוגשה יחד עם ראש הקואליציה אופיר כץ, קמה ועדה במשרד הביטחון. הוועדה הזאת ביקשה שניתן לה חודש על מנת להחזיר את התשובה שלה במקרים מסוג זה. בגלל שזה באמת לא חוק שאני מתכוון לעשות עליו איזשהו ניסיון אפילו הכי קטן שהוא לא יצליח, אנחנו לא נצביע על החוק הזה עכשיו, אבל כן אומר מכאן: במידה והחודש הזה הוא זמן למסמס את הדברים ואנחנו נגיע לפה בעוד חודש, שזה אמור להיות ממש לפני שהכנסת הזאת עוד פעם יוצאת לפגרה הזויה של חופש בזמן מלחמה, אנחנו ניאלץ להצביע עליו, ולכן היה לי חשוב לעלות לפה ולהציג לכם את החוק מהיום, תדעו שהחוק הזה בקנה, ובעוד ארבעה שבועות,

כדי שנספיק במושב הזה, החוק הזה אמור לקבל תשובה של משרד הביטחון, ואני לא יודע מה תהיה התשובה, אבל אם חלילה התשובה תהיה שלילית ולא יכירו במי שנחטף ונרצח כאשר היה לו צו 8 כחלל צה"ל או כמי שלקח את חייו כאשר היה לו צו 8, והבית הזה יצביע נגד אותם אנשים, זה באמת כבר יהיה רגע ציני נוסף בחיי המקום הזה. אני מבקש מכם: תתעמקו, אם תרצו לשאול שאלות על החוק, אני נמצא פה, אופיר נמצא פה. אם תרצו לקבל מידע, תוכלו לקבל את כל המידע שאפשר, תרצו לדבר עם משרד הביטחון, תדברו עם משרד הביטחון. המעט שאנחנו יכולים לעשות עבור אותם אנשים הוא לאשר את ההכרה ואת התנאים בחוק, שהוא באמת הצהרתי, כי מבחינה תקציבית כמעט ואין לו שום תקציב. אני גם לא יודע למה משרד הביטחון צריך חודש, אבל אני זורם איתו, כי באמת שר הביטחון גם התערב באופן אישי במקרה הקודם, וכן קיבלו מענה ראוי והוגן. אני רוצה לנצל את השתיים וחצי דקות שהיו לנו פה כדי לדבר רגע על הקרנת הסרט שהוצג היום בוועדה למעמד האישה. ישבתי ובאמת ראיתי את אחד הסרטים הקשים ביותר, אחת העדויות, זה סרט שהוא עדות שלמה, הקשות ביותר, ואחת הסצנות שבאמת תפסו אותי בסוף הסרט היא שהמראיינת קמה ועוברת לשבת בכיסא של המרואיינת, וזה מה שכולנו צריכים לחשוב רגע: במקום הזה, במדינה הזאת, בכל מקום שאנחנו נמצאים, כולנו צריכים רגע לחשוב שכל אחד מאיתנו או מהמכרים שלנו או מהמעגלים שלנו, יכול לקום ולהתחלף עם אותם החטופים. וממש עכשיו, בזמן שאנחנו נמצאים פה, הם נאנקים במנהרות החמאס, מתעללים בהם, ואנחנו לא מספיק שמים אותם בתודעה שלנו, ואנחנו לא מספיק נלחמים בשביל שהם יחזרו כמה שיותר מהר. יש עסקה על השולחן, והדבר שמתעסקים בו ב-48 שעות האחרונות הוא לא העסקה להשבת החטופים, הוא לא המלחמה בדרום, הוא לא הצפון הבוער, הוא חוק הג'ובים, שטרלל פה את כל הבית הזה. אני רוצה להזכיר לכם, חבריי חברי הכנסת, לא בשביל זה שלחו אותנו פה. אנחנו נמצאים בזמן קריטי היסטורי בחיי האומה שלנו. זה לא הזמן להתעסק בג'ובים, זה לא הזמן להתעסק בפוליטיקה, זה לא הזמן להתעסק בעצמנו, בסובבים אותנו או בכל דבר אחר, זה הזמן להתעסק בדבר אחד: לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל ולהחזיר את אחינו לגבולות מדינת ישראל, בלי זה אנחנו לא שווים כלום. אין סיבה שהמדינה הזאת תמשיך הלאה, אנחנו לא נהיה מסוגלים לשלוח חיילים לקרב, אם הם לא ידעו שאנחנו עושים הכול כולל הכול כדי להחזיר אותם אל גבולות מדינת ישראל. אני קורא לכם מפה: תפסיקו להתעסק בשטויות, תפסיקו להתעסק בכל מה שאתם מתעסקים בו, ותתעסקו רק בדבר אחד, ביטחון מדינת ישראל והחזרת אחינו החטופים.

תודה רבה. כאמור, סוכם בין היוזמים לבין הממשלה שהתשובה וההצבעה יהיו במועד אחר. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק להטמעת מורשת יהדות ספרד והמזרח במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה, התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת מאיר כהן. אני מזמין את חבר הכנסת ידידי מאיר כהן לנמק את ההצעה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, למרות שאנחנו עסוקים בצדק גדול בצורכי המלחמה ובצורכי אחינו ואחיותינו החטופים, אני מוצא ברגע הזה חובה לעלות לכאן לאחר שבדקתי, ובדקנו צוות שלם, מה קרה עם דוח ועדת ביטון. כל כך צהלנו כאן והייתה הסכמה, והציגו את הדוח הזה ואמרו, סוף-סוף מתקנים את העוול. ביום 7 ביולי 2016 הוועדה להעצמת מורשת יהדות ספרד והמזרח במערכת החינוך בראשות המשורר הטוב, אחד הטובים שיש לנו, ארז ביטון,

בוועדת ביטון ישבו 80 אקדמאים ומומחים מתחומי החינוך, התרבות והרוח, וכולם התבקשו לבחון כיצד מתמודדת מערכת החינוך הישראלית עם סוגיות הנוגעות למורשת יהדות ספרד והמזרח. כן, מישרקי, חברי הטוב, בוודאי ובוודאי גם יהדות תימן. בתום חודשיים של דיונים, אדוני היושב-ראש, ועבודת מחקר מעמיקה, מצאה ועדת ביטון שמערכת החינוך לאורכה ולרוחבה, משלב בית הספר היסודי ועד לאקדמיה, דוחקת לשוליים את המורשת המפוארת של יהדות המזרח. נכון שחשבנו שזה מאחורינו ושטיפלו בזה, נאדה, לא טיפלו, כלום. ועדת ביטון הגיעה למסקנה שבכל תחומי הידע הנלמדים במערכת החינוך,

אומנות ועוד, יש צורך ביצירת אסטרטגיה רב-שנתית שתבטיח שמורשת המזרח,

יהדות תימן ועיראק, כל המורשת המפוארת הזאת, תהיה במקום ראוי לצד המורשות או המורשת האחרת של יהדות התפוצות. אלה שסעים שככל שאנחנו לא מטפלים בהם הם לאט-לאט מכרסמים. ואם תוסיפו לזה את השסע הפוליטי, ואם תוסיפו לזה את כל השיסוי שעובר עלינו, אנחנו יוצרים לנו במו ידינו - - המצב הסוציו-אקונומי. - - איזו חבית תבערה שבסוף תפרק אותנו. בהקשר זה, המסקנות של ועדת ביטון, ינון ידידי, מהוות קריאת השכמה למנהיגים שלנו,

לכולנו. לא באמצעות הסתה, חס ושלום. אנחנו מנסים לעשות בדיוק את ההפך. לא הסתה, לא ביטול הדדי, לא להעצים רגשות נקם, להגיד: דפקו אותנו, עכשיו אנחנו רוצים תיקון, לא. אלא באמצעות חינוך מעשיר, מתקדם והכי חשוב, פלורליסטי, שמזהה ומכבד את העושר והייחודיות של אחת מהקבוצות שמרכיבות את החברה הישראלית. מה שאנחנו מבקשים זה להקים, היות שלא עשו את זה אז טוב לבוא בחקיקה ראשית, מערך מקצועי להטמעת המורשת וההיסטוריה בתוך משרד החינוך ובאקדמיה. הדבר הוא חשוב. מה שאנחנו למדים הוא שללא חקיקה ראשית, מסקנות הוועדה הזאת ילכו ויתפוגגו וחבל. תקצבנו, עבדנו כל כך קשה, ואני תמיד אגיד תודה רבה לארז ביטון, שלקח על עצמו את המשימה הזאת. מוצע להקים במשרד החינוך מינהלה ייעודית בעלת כלים וסמכויות, שתפקידה להטמיע במערכת החינוך תכנים רלוונטיים למורשת. צריך לתקצב את המינהלת הזאת, לדווח כל שנה על ההתקדמות, ולהבטיח שגם באוניברסיטאות זה יקרה. אני אומר לראשי האוניברסיטאות, ידידיי הטובים: אני יודע שאתם מסוגרים ושאתם הם אלה שמחליטים. אבל תקשיבו, אתם תצטרכו להקשיב למחוקק, ובחקיקה ראשית אתם תהיו מחויבים. ללמוד שירת מזרח זה לא רק בלמידה כללית, וללמוד על כתבי פילוסופיה של יהדות המזרח זה לא רק בלמידה כללית או באיזה שיעור של מחשבת ישראל. תטמיעו את זה, תכניסו את זה. זה חשוב. כמו כן, אנחנו דורשים משר החינוך למנות יושב-ראש למינהלת הזאת, שילווה את חברי המועצה. שכל הזמן תבוא המועצה הזאת לוועדת החינוך של הכנסת, והלוואי שזה יקרה מהר, כי אני מעריך את מה שקורה בוועדת החינוך של הכנסת. היא עובדת יפה מאוד, ויש לי מילים טובות להגיד על יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת יוסי טייב. הצעת החוק הזאת מגיעה בעקבות דיון בוועדת החינוך לפני כמה חודשים. ביקשנו מיושב-ראש הוועדה, והוא קיים דיון כזה. כל חברי ועדת החינוך וגם אנשי משרדי החינוך שהיו שם, או קואליציה ואופוזיציה, החלטנו שאנחנו מקדמים בחקיקה ראשית את המלצות ועדת ביטון. לכן אני מבקש מכם, אגב, חתומים על ההצעה חברי כנסת מכל הבית. גם אנוכי חתום. גם אתה, כבודו. זו הצעה מצוינת, זו הצעה טובה. לא דורשת תקציבים, לא דורשת שום דבר. אלא ברגעים האלה, כשיש שיסוי ופילוג, דווקא ברגעים האלה, אני מאוד מבקש מכם להצביע, ימין ושמאל, קואליציה ואופוזיציה. אולי דווקא ברגעים הקשים האלה, שהבית הזה יאותת לציבור: אנחנו מתווכחים על פוליטיקה, אנחנו לא מתווכחים על תרבותו אחד של השני. על זה אנחנו נצביע ועל זה אנחנו נסכים. והאמינו לי, כמו שאני למדתי את שלונסקי ואת ביאליק ואת מנדלי מוכר ספרים, מה לא, אני גם רוצה ללמוד על האנשים שכתבו, אני איש מחשבת ישראל. מה שנכתב, הפילוסופיה שנכתבה במרוקו ובתימן מדהימה. פסקי ההלכה שיצאו משם מדהימים.

הספרות, השירה. מי שקצת מבין בשירת הבקשות, אולי פעם צריך לעשות בכנסת איזה כינוס, שכולנו נבוא ונשמע על שירת הבקשות. ונראה איך אנשים פשוטים, הזכרת את רבי דוד בוזגלו גדול הכותבים והפייטנים, הרב שלוש, רבנים שפסקו, שכתבו פילוסופיה. מי יודע על הוויכוח על השבתאות בצפון אפריקה? מי יודע על הוויכוח? לא לומדים את זה. אנחנו יודעים מה היה עם השבתאות. אף אחד לא מספר כיצד הקהילות היהודיות בארצות המזרח התייחסו לשבתאות, איזה דברים נכתבו, איזו עמידה איתנה כנגד השבתאות. לא לומדים את זה. למה אני אומר שלא לומדים את זה? כי אני הייתי חלק מהמערכת הזאת. אני לימדתי מחשבת ולימדתי היסטוריה ולימדתי אזרחות. ואם בשנות השמונים לא היה לי שותף, בחור בשם

ייבדל לחיים ארוכים, ששנינו היינו מנהלי בתי הספר, ואם אנחנו לא היינו לוקחים יוזמה ומתחילים לכתוב תוכניות לימודים בשירה האנדלוסית ושירת הבקשות, זה היה נשאר בקנטרים בכל מיני מחסנים. אז אני מבקש מכם, עזבו רגע, תנשמו עמוק.

חבריא, דווקא בשעה הקשה הזאת, דווקא בשעה של הפילוג,

הכנסת חושבת על דבר קטן ומסכימה עליו. אז אני מקווה שכולכם, בבקשה מכם, ואנשי ש"ס חבריי, שחתומים, תעשו למען נשמתכם, תעשו את מה שחשוב לעשות.

תודה רבה. אני מזמין את כבוד השר אלי כהן להשיב על ההצעה מטעם הממשלה. עשר דקות לרשותך. אני רק מקווה שלא תשכח לעדכן אותנו גם בנושא הגז,

גמ"ח, ראשי תיבות: גז, מים, חשמל. חברי חבר הכנסת מאיר כהן, הוכנה לי כאן תשובה על ידי הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך ובמל"ג, תשובה ארוכה מאוד של שלושה עמודים, שמפרטת מדוע יש לדחות את הצעתך ולהתנגד לה. אני חושב - - - לא מאמין, לא בשום דבר. ושם הם מציינים שיש את דוח ועדת ביטון - - - לזה דברים. חבר הכנסת כהן, אני יודע שטלי גוטליב, אני באמת מחזק אותה - - זהו, זה מה שאני רוצה.

סליחה. - - אבל אני רוצה להציע לך, מכיוון שאני חושב שהצעת החוק שלך כן מחייבת תיקון, ואני חושב שהצעת החוק שלך - - - אתה לא מצביע? אני אומר שוב, ההצעה של הפקידים, ההצעה של גורמי המקצוע, היא לדחות את הצעתך. המלצה. זאת היא ההמלצה שלהם, בין היתר, מכיוון שהדברים טרם גובשו בוועדת השרים. יחד עם זאת, אני חייב לומר שאתה אמרת דברי טעם, ואני אומר לך,

באוניברסיטה, אני כן חושב שצריך לחזק את זה.

על מנת לתת לגורמים במשרד החינוך לשבת איתך, וכן להגיע להסכמה, כי אני חושב שהדבר הזה הוא נכון.

לצורך העניין, תקבל את זה, זה מה שאני אמליץ. אני חסכתי לכם ולי את התשובה המייגעת של המלצות גורמי משרד החינוך, מכיוון שאני לא מסכים איתה ולא ממליץ לגביה. ולכן אני אשמח אם תגיעו - - - אני מוכן לדחות בשבוע, ושאנשי משרד החינוך סוף-סוף יבואו לשבת. אני מוכן לדחות את זה בשבוע,

אז אני מבקש בשבועיים. לא, לא, שבוע. אני אומר לך שבוע. שבוע. שבוע? מקובל. אלי, אני מוכן הצבעה בשבוע הבא. הצבעה בשבוע הבא.

אז כאמור, מועד ההצבעה נדחה בשבוע, לבקשת המציע, כמובן. טוב, תודה רבה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק-יסוד: שירות מילואים, של חבר הכנסת אוהד טל וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת אוהד טל לנמק את ההצעה. חברים, חברים בסיעות, בבקשה. בבקשה, חבר הכנסת אוהד טל. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, החוק שאני מביא לפניכם היום הוא תוצאה של יוזמה שהתחילה יחד עם משפחתו של יוסי הרשקוביץ, השם ייקום דמו, שנפל בקרבות ברצועת עזה.

לפני שאני אומר את הדברים שלי, חשוב לי לפתוח בדברים שכתבה המשפחה עם הבאת החוק, ואני מצטט: בלי להפריז, נראה כי הצעת החוק הזו היא היסטורית, ולא ראוי שתתעכב ולו רגע אחד מיותר בנבכי הפרוצדורה של תהליך החקיקה. שירות המילואים הינו ערך עליון בבית שבו גדלנו, ואצל יוסי היה ערך ראשון במעלה. יוסי המשיך להתנדב על אף שעבר את גיל הפטור בארבע שנים. הוא נפל בגיל 44. בשונה מהקולות שנשמעו בשנה האחרונה, שבה היו קריאות לשים את שירות המילואים בסימן שאלה, אצל יוסי שירות המילואים היה בסימן קריאה, ולא משנה איזו הנהגה הפוליטית עמדה בראש המדינה.

נוכחנו לדעת כיצד משרתי המילואים ומשפחותיהם, ויוסי בתוכם, עמדו ועומדים בחוד החנית של צבא ההגנה לישראל כבר חודשים ארוכים, ומוכנים לשלם כל מחיר, כלכלי, משפחתי ונפשי, ולצערנו, לעיתים גם באובדן חיים, וכל זאת כדי להביא לניצחון על אויבינו בכל הגזרות.

משרתי המילואים ומשפחותיהם, לא שילמו את המחירים הללו לשווא. שמחנו לראות שחברי כנסת כמעט מכל סיעות הבית, קואליציה ואופוזיציה, חתמו על החוק באחדות גדולה. משרתי המילואים מביאים רוח גדולה של אחדות בעם, ואפילו לאחדות מיוחדת בכנסת. ראויים הם משרתי המילואים להוקרה ברמה הגבוהה ביותר. אנו מבקשים בכל לשון של בקשה להעביר את החוק. זהו המעט שמדינת ישראל יכולה לעשות בעבור משרתי המילואים. סוף ציטוט. ואכן, למשפחת הרשקוביץ הצטרפו כמעט כל סיעות הבית באחדות יוצאת דופן למען משרתי המילואים. אני אומר :"כמעט", מכיוון שלצערי הרב, מפלגת העבודה בחרה שלא להצטרף לחוק החשוב הזה. במשך 76 שנותיה מדינת ישראל לא השכילה להעלות על נס את משרתי המילואים ולתת להם העדפה מיוחדת. המלחמה חידדה את נחיצותו של מערך המילואים לביטחון הלאומי של המדינה כתנאי מובהק לניצחון. מטרת החוק היא להביא לשינוי בסדר העדיפויות הלאומי, להוקיר את משרתי המילואים באמצעות מתן עדיפות משמעותית ויוצאת דופן למשרתים במילואים, לפי העיקרון שמי שנותן יותר גם יקבל יותר. החוק יאפשר לפתוח בפני המשרתים הטבות בפעולות מול רשויות המדינה בכמה תחומים, כגון במכרזי מקרקעין של רשות מקרקעי ישראל, מתן הנחות ברכישת קרקע, קדימות בקבלה לעבודה בשירות המדינה, קבלה לאוניברסיטה, הטבות במעונות היום, וכן במכרזי רכש של המדינה. אנשי מילואים יקרים, זהו המעט שאנחנו יכולים לעשות עבורכם. אני מבטיח לכם שאעשה הכול להעביר את ההצעה הזו כמה שיותר מהר, ולשים אתכם בראש סדר העדיפויות. אני גם מזמין אתכם לפנות אליי בכל הצעה שאתם רוצים, לתקן או לשפר או לטייב את הצעת החוק הזו, ממש לפנות אליי באופן אישי. מספר הטלפון שלי הוא 054-6745165. מוזמנים לפנות, ואנחנו נעשה הכול לקחת את הצעת החוק הזו, לשפר אותה ולעשות אותה הכי טובה עבורכם. אני רוצה להודות תודה מיוחדת לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולכל אנשי הצוות שלו על התמיכה הגורפת בחוק הזה, ועל כל העבודה מאחורי הקלעים שהבשילה את החוק, חוק שבאמת באמת ישים את משרתי המילואים בראש סדרי העדיפויות.

תודה רבה. אני מזמין את כבוד השר אלי כהן להשיב על הצעת החוק מטעם הממשלה,

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת טל, התשובה תהיה קצרה: אנחנו נתמוך בהצעת החוק. יחד עם זאת, אני חייב ליושב-ראש, בסוגיית הגמ"ח, את החלק הראשון - - - אה. גמ"ח זה גם גמילות חסדים, אתה יודע. גמילות חסדים וגם, במקרה שלנו, גז, מים,

אז גם בעניין הגז, אני שמח לומר לך שהיו גורמים שהתנגדו לכל הנושא של חיפושי הגז, שעד היום תרמו יותר מ-23 מיליארד שקל למדינת ישראל, רק בתמלוגים, בלי מס ששינסקי, בלי מס חברות, בלי תרומה למחירי החשמל ולהורדה שלהם. ולכן אנחנו נעצים את חיפושי הגז, על מנת שיהיו יתרות גז למדינת ישראל לדורות הבאים מן הצד האחד, ומן הצד השני, גם על מנת להמשיך לייצא גז לשכנות שלנו, מצרים וירדן, וגם למדינות באירופה. אז גם כאן - - גם יש לך בשורה. - - יש ברכה בגז הישראלי ונמשיך לעשות את זה. תודה, אדוני היו"ר, וקורא לכם לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק-יסוד: שירות המילואים של חבר הכנסת אוהד טל. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק-יסוד: שירות המילואים לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 31 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: שירות המילואים אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת החוץ והביטחון לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. להוסיף לפרוטוקול את חבר הכנסת שמחה רוטמן, כמובן בעד. זה לא משנה את התוצאה. נעבור לנושא הבא, הודעה לסגנית מזכיר הכנסת,

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 76) (חובות בסכום נמוך ועיקול מיטלטלין), התשפ"ד 2024. עוד הונחו על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 151) (עונש מזערי בעבירה של תקיפה או התעללות בקטין או בחסר ישע), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת אופיר כץ, הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 32) (סגירת סניפי בנק קבועים), התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת יצחק פינדרוס, אלון שוסטר ואחמד טיבי.

תודה רבה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, עידוד עסקים קטנים ובינוניים בשליטת משרתי מילואים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת משה פסל. אני מזמין את ידידי חבר הכנסת משה פסל להציג את הצעת החוק. עשר דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מציג לפניכם היום את הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, עידוד עסקים קטנים ובינוניים בשליטת משרתי מילואים). לפני כשמונה חודשים התהפכה שגרת חיינו. מדינת ישראל נכנסה למלחמת קיום של ממש, לא פחות, מערכה צבאית ארוכה וקשה שהשלכותיה משפיעות באופן ישיר על חיי אזרחי ישראל. כל אחד ואחד מאיתנו הושפע באופן כזה או אחר מהלחימה בגבולותיה הדרומיים והצפוניים של מדינת ישראל. אזרחים רבים, גיבורים של ממש, נקראו והתייצבו לשירות מילואים ממושך, וחלקם כבר נקראו למילואים אף כמה וכמה פעמים. חלקם, אדוני היושב-ראש, אפילו למעלה מ-200 ימי מילואים, ודה פקטו זה מפסיק את שגרת חייהם. התקופה הנוראית הזאת דורשת מאיתנו, יושבי הבית הזה, לגלות אחריות, יוזמה ויצירתיות כדי להקל היכן שרק ניתן על כלל אזרחי מדינת ישראל ובפרט על משרתי המילואים הגיבורים. כשהחלה הלחימה התחלנו לבחון היכן ניתן לסייע לאותם גיבורים, לוחמים שעצרו את חייהם והתייצבו ללא שאלות, כשהמדינה קראה להם, בכמה חוקים, כמו שאתה יודע, בדירות מחיר למשתכן, בשריון מעונות סטודנטים במיוחד למילואימניקים. כמובן שזה לא מספיק, וזה בהמשך לחוק שהיה פה, חוק-יסוד: המילואים, של אוהד טל, חוק חשוב. קמו גם קשיים,

בחוק שהגשתי עם חבר הכנסת ידידי ששון גואטה, בנושא של מעונות הסטודנטים. אז היו טענות משפטיות שזה יוצר אפליה כזאת או אחרת. אני מקווה שהטענות האלה התייתרו אחרי החוק הזה, חוק-יסוד המילואים כמובן, כי אין דבר צודק מהדבר הזה. לצערי הרב, האוכלוסייה שהכי נפגעה מתוך משרתי המילואים הם בעלי העסקים משרתי המילואים שקורסים תחת הנטל. אין ספק שכשבן אדם לא מגיע 200 ימים, 100 ימים הביתה, אין ספק שיהיו לכך השפעות לא פשוטות על ההתנהלות של העסק שלו, כמו גם פגיעה אפשרית במוניטין. את כל זה יודע בעליו של עסק זעיר, קטן או בינוני כשהוא יוצא לשירות מילואים. ולמרות זאת ועל אף זאת ראינו התגייסות מלאה של עשרות ואלפי בעלי עסקים שהתייצבו לשירות המדינה, בלי אבל, מתוך ידיעה ברורה שישלמו על כך מחיר כלכלי כבד. תראו, חבריי חברי הכנסת, החברה האזרחית והציבור, לבד, מתגמל אנשי מילואים. רואים את זה בלי סוף ברחוב, בבתי הקפה. אתה רואה אנשים מציעים לשלם על לוחמים, אתה רואה אנשים בתור למספרה, הייתי השבוע, ראיתי בן אדם קם, רואה מישהו עם מדים ונותן לו את התור, מתוך הבנה. החברה האזרחית עושה את זה, כל הזמן אנשים מציעים, ומכבדים אותם, ומוקירים אותם ומכירים אותם. ואתה רואה אנשים שהולכים פה לקנות אצל בעלי עסקים מילואימניקים, וזה דבר יפה מאוד. אממה, גם אנחנו כממשלה וככנסת צריכים להתיישר עם הקו הזה, עם הקו האזרחי הזה. ובכן, מטרתו של התיקון שאותו אני מציג בפניכם היום הוא לדרוש גם מהכנסת והממשלה ומהרשויות המקומיות, כגון עיריות, גופים ציבוריים נוספים, לסייע לעסקים זעירים קטנים ובינוניים בשליטת משרתי מילואים פעילים, ובכך לצמצם את הפגיעה בהם. הצעת החוק קובעת כי אם בעת שקלול תוצאות מכרז יתברר כי ישנן שתי הצעות זהות או יותר, תינתן עדיפות לעסקים בבעלות משרתי מילואים פעילים. מדובר בצעד נוסף מתוך שורה ארוכה של צעדים שמחובתנו לקדם כדי לתגמל את אלה שמגינים עלינו בזמן זה ממש, מסכנים את חייהם בזמן זה כדי שאנחנו נוכל לקיים שגרת חיים מסוימת בבטחה. אם נהיה עקביים בחקיקת חוקים לטובת המילואימניקים, דור הניצחון אולי יקבל מעט ממה שראוי לו. אני קורא לכל חברי הבית, כמובן, לתמוך בהצעת החוק הזאת, ואני רוצה שהיא תגיע לוועדת הכלכלה. אני חושב שזה מה שיהיה נכון, תודה רבה לכם. תודה רבה. אני מזמין את כבוד השר אלי כהן להשיב על הצעת החוק מטעם הממשלה. כמובן, עשר דקות, עד עשר דקות. חבר הכנסת משה פסל, אני רוצה לברך אותך על הצעת החוק הזאת, הצעת חוק חשובה, וצריך שיהיו עוד הצעות חוק נוספות באותה רוח, שעושה את הדבר הבסיסי, שנותנת יותר למי שיוצא להגן, למי שעוזב את עבודתו, את ביתו, את משפחתו, גם כשהוא לא בשירות סדיר אלא בשירות מילואים, והולך לטובת המשימה החשובה: להגן על מדינת ישראל.

אנחנו רואים לעיתים בתקשורת את הניסיון שמנסים, לייצר את השסע בעם. אבל אני יכול לספר ולהגיד לכם באופן אישי: כאשר פרצה המלחמה ב-7 באוקטובר, החמ"ל של משרד החוץ קרס. הוא קרס ממאות טלפונים של כאלה שהיו בטיול בחו"ל עם המשפחה ורק רצו להגיע לארץ, כאלה שקיבלו צו 8, וכאלה שלא קיבלו צו 8 ורצו למצוא את הדרך הקצרה והמהירה ביותר על מנת להתגייס, לשמור על המדינה במיוחד בשעות הללו. ובאמת דאגנו לייצר כאן רכבת אווירית מהרבה מדינות באמצעות הקהילות היהודיות, שפתחו את ליבם ופתחו את כיסם, ודאגנו שיגיע. אנחנו רואים את אותם מילואימניקים, שחלקם גם עשו עשרות ימי מילואים אם לא מעבר לכך, ולכן הצעת החוק הזאת היא חשובה. הצעת החוק הזאת היא במקום. אני בטוח שעוד יהיו הצעות נוספות מעין אלו.

חבר כנסת פסל, לברך אותך גם על הפעילות שלך במשרד הכלכלה, בכל מה שקשור לשוק חופשי, להורדת חסמים. ובשבוע הבא נביא בוועדת הכלכלה את הצעת החוק שתסיר חסמים בצורה גורפת לכל הנושא של מוצרי חשמל, פתיחת השוק בצורה מלאה, שלהערכתנו תתרום לירידה נוספת באותם מחירים של מוצרים.

היא גם תסייע לעסקים קטנים ובינוניים, מכיוון שהעסקים הגדולים,

אוהבים רגולציה, כי הרגולציה משרתת אותם מכיוון שהיא מהווה חסם כניסה באופן שעסקים קטנים לא ייכנסו.

חבר הכנסת שקלים, שגם אתה מתכנן יום נוסף,

ולכן הרוח שאתם מובילים בוועדת הכלכלה היא רוח חשובה. לצערנו, לא מדברים ברוח הזאת,

לא על פתיחת שוק החשמל לתחרות, לא על הורדת מחירי המים. וחשוב שההצעה הזאת תגיע לוועדת הכלכלה ותקודם כמה שיותר מהר. לכן אני קורא לכם, לכולם, לתמוך בהצעת החוק הזאת פה אחד.

תודה רבה לכבוד השר. כעת אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, עידוד עסקים קטנים ובינוניים בשליטת משרתי המילואים), התשפ"ד 2024. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון עידוד עסקים קטנים ובינוניים בשליטת משרתי המילואים), התשפ"ד 2024, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה. 14 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, עידוד עסקים קטנים ובינוניים בשליטת משרתי המילואים), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון,

באיזו ועדה? ועדת הכלכלה.

המחלקה המשפטית אומרת חוקה. למה? זה הטבה כלכלית, הטבה למילואימניקים בעלי

יחד עם זאת, יש כמה נושאים חשובים, ואנחנו צריכים לייצר איזשהו מתווה, אדוני היושב-ראש, עבור אותם תושבים צמודי גדר שנפגעים בשגרה, הרכוש שלהם נפגע, ואין איזשהו הסדר ברור. אני אתן רק איזושהי דוגמה אחת. לדוגמה, תושבים ביישובי צמודי גדר, לוחמי כיתת הכוננות שהם תושבי המושבים או הקיבוצים או היישובים, באים במהלך היירוטים או בהפגזות, נפגעים להם כלי הרכב. ויש קושי לאותם שמאים, שלא יכולים להגיע לאזור לחימה, לא יכולים להעריך את הנזק. ובהגדרות בהנחיות שלהם הם גם לא יכולים לאשר פיצוי כזה או אחר מתמונות, אלא אם כן הרכב ממש נשרף והנזק הוא ברור לעין שהוא מה שנקרא "טוטל לוס", אלא הוא נפגע אבל בצורה שבה אי-אפשר להשתמש יותר בכלי הרכב. ואז אותו תושב, אותו אזרח, שגם ככה נפגע, והוא צריך להשתמש בכלי הרכב שלו כדי לבקר את המשפחה שלו ,שכמובן מפונה, או להתנייד כדי להגיע ולנהל את אורח החיים שלו,

ובעצם יש מספר רב של תושבים, אדוני היושב בראש, שבעצם נמצאים באיזושהי סיטואציה לא ברורה. הם לא יכולים להביא גרר כדי לקחת את הרכב אל השמאים של רשות המיסים,

כי הגרר גם כן לא יכול לעלות אליהם ולגרור את הרכב אל אותם מוסכים שמבצעים את התיקונים, וגם הם לא יכולים לצלם, כי בעצם רשות המיסים לא יכולה לקבל בעצם את השמאות מתמונות. ויש נושאים רבים כאלה ואחרים של משרדים, של לולים, של מבנים שנפגעים. אני חושב שיש כאן איזושהי בעיה. לכן ביקשתי, ואני שמח על כך שחבריי הצטרפו, להעלות את הנושא הזה כאן לכנסת כדי לקבל תשובות, כדי לייצר מתווים עבור אותם התושבים שסובלים ונפגעים, ומתקשים לקבל את המענים דרך רשות המיסים. ובנוסף, יש בעיה קשה של אזרחים שמתקשים להבין בגין אילו מסלולים הם צריכים להגיש כדי לקבל את אותם הפיצויים.

ובעצם ממלאים את הפרטים שלהם - - תודה רבה. אני כבר יורד. - - במסלולים שהם לא רלוונטיים למצוקות שלהם, ועקב כך הם מקבלים פיצוי שהוא לא הולם את הנזק. אז אלה הנושאים שהעלינו כאן. שוב, תודה רבה לחברים שהצטרפו לדיון החשוב הזה. תודה רבה.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת. חבר הכנסת ינון, אתה רוצה לעלות?

ינון, על התנהלות רשות המיסים. אתה הצטרפת לזה, אתה לא יודע מה? בוא תדבר על חוק הרבנים. די, די, אלעזר, זה לא יפה. קצת דרך ארץ.

לא יפה? למה לא יפה?

מה עשינו? ינון, חוק הרבנות. מסכנים, אתם סובלים. ברור. סוכות, בוא, בוא לימין קצת, בוא, אתה השמאלני. אין פה שר? אני לא מבין. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, חברי קרויזר, תודה רבה לך. אני השבוע, שטרן, גם אם אני לא מדבר על הרבנים - - - כבוד איזה שר? הינה השר. אלי כהן, אתה לא רואה? לא. לא נורא, תאמין לי שיש פה שר.

גם אם אני לא מדבר - - - לא,

לא מוכרחים. גם אם אני לא מדבר על חוק הרבנים, אז שתדע שאני מדבר גם על דברים חשובים. אנחנו ביקשנו את ההצעה לסדר-היום הזאת - - אני בטוח שאתה תדבר על דברים חשובים. ההוא לא חשוב. זה חשוב.

גם זה חשוב, גם זה חשוב. - - עם חברי קרויזר, על רשות המיסים, על ההתעלמות ואי-תשלום פיצויים ליישובים סמוכי גדר על נזקים שיש שם. אתה יודע, אנשים הלכו, עזבו את הרכבים שלהם והלכו, אז הביטוח מצד אחד מתנער, מצד שני רשות המיסים מתנערת, ואז אתה אומר: מה - - - בנזק? בואו לא נשכח את האנשים האלה שגרים שם. גם היום. כן, כן, אמרתי, גם היום. האנשים שגרים שם והם מפונים. הרי איך הם הלכו? קמו יום אחד ואמרו להם: תעזבו את הבית. גם אותם אלה שחוזרים מדי פעם, למה הם חוזרים? יש לי דודה שגרה בשומרה. ביישוב הזה צריכים ללכת, בעלה הולך כמה פעמים בשבוע לאסוף את הביצים מהלול בשביל להביא עוד פרנסה הביתה, וכמוהו יש עוד מאות כאלה שנמצאים כל השנה ביישובי צמודי הגדר האלה. שומרה עוד קל, זרעית ליד זה - - - בכלל. הם גרים שם ופונו, בוא נגיד ככה, זה לא על פי בקשתם. על פי המצב. ואם היום אנחנו רואים את המתקפות האלה, שבאים ויש להם נזק, אחד יש לו את הרכב שלו,

אחד יש לו שני רכבים אז העדיפו לצאת ברכב אחד, וכל אחד עם הסיבות שלו. אסור להתעלם מהאנשים האלה. וההפך, צריך לבוא קודם כול לשלם. כי אני לא חושב שיש משהו, גם חברות הביטוח עצמן, שמרוויחות, ברוך השם, הון עתק. ראינו רק השבוע, ברבע הראשון של השנה כמה הרווחים שהיו להם, זה מטורף. והם גם העלו את מחירי הביטוח. קודם כול מעלים לך את מחירי הביטוח,

על הרכבים מעלים לך, ב-50% ב-70%, וכשאתה בא אליהם, מתחילים לשחק איתך,

מצידי שישלמו ואחר כך יריבו עם רשות המיסים ועם המדינה,

ואנחנו צריכים לתת את הדעת על זה. ודבר אחרון לפני שאני יורד. הייתי השבוע בקריית שמונה. הייתי בכפר סאלד עם שאר היישובים, תשעת היישובים שנמצאים שם שלא פונו. אין אפשרות להגיד הם חלק מהמתווה, חלק, חלק. קריית שמונה זאת עיר שצריכה בנפרד, החלטת ממשלה בנפרד על כל איך שמחזירים אותה ואיך שהיא נמצאת היום. יש שם עיר הרוסה, עיר הרוסה. יש שם חינוך שאתה לא יודע איך להחזיר את הילדים האלה. וכשאני מסתכל ויוצא רגע לאלה שלא פונו וצריכים לפנות, כל יום הם לוקחים את הילדים שלהם. ראינו את האוטובוס מכפר סאלד מה קרה איתו כשהייתה שם אזעקה בדרך. וצריך לעשות לזה סוף. צריך גם את אותם אלה לשמוע, לתת להם את המענה, במיוחד עכשיו בקייטנות הקיץ, בית הספר של החופש הגדול, צריך לתת להם מענה. הילדים האלה יוצאים לחופש, מה אנחנו עושים איתם? אל תוציאו אותם בפינוי.

אה, התחלפו? הבנתי. הזמן נגמר. לא, חשבתי שהחבר שלי נותן לי עוד דקה. זה קומבינות רק בש"ס. בכל

ותודה רבה לך, קרויזר, וחבריי, תודה רבה לכם.

המציעה הבאה, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ניסים ואטורי,

אם כן, ישיב על ההצעה השר אלי כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בקשר להצעה הדחופה לסדר-היום, להלן התייחסות רשות המיסים: רשות המיסים מציינת שהיא מגיעה ליישובים לבחינת הנזקים וגם ליישובי הגדר כאשר הדבר מתאפשר, בתיאום עם מערכת הביטחון. מטפלים בפניות של נזקים ישירים מהר ככל האפשר. צוות הנזק הישיר נמצא בשטח, ואינם מכירים מקרים כפי שצוינו. ככל שיש מקרים פרטניים שלא קיבלו מענים הם מציינים שניתן לפנות אליהם, להגיש תביעה גם באופן ישיר, גם באמצעות המוקד שלהם, 4954, או דרך פנייה מקוונת לרשות המיסים. תודה רבה. תודה לשר אלי כהן. אני פונה עכשיו למציעים. האם אתם מסתפקים בתגובת השר או מבקשים לכלול אותה בסדר-היום? מסתפקים?

לא מסתפקים.

אנחנו נקיים הצבעה על הבקשה לכלול את ההצעה בסדר-היום ולהעביר אותה לוועדה. הצבעה.

בעד, חמישה, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע שההצעה התקבלה והיא תעבור, לאיזו ועדה?

ועדת הכספים, לטובת המשך דיון. ההצעה הדחופה הבאה לסדר-היום עוסקת בסיום שנת הלימודים האקדמית לסטודנטים משרתי המילואים, והוגשה על ידי, על ידי חבר הכנסת אברהם בצלאל ועל ידי חבר הכנסת יבגני סובה. האם חבר הכנסת בצלאל נמצא כאן? יצא הרגע. יש לנו כאן אתגר תקנוני. האם חבר הכנסת אברהם בצלאל כאן? - - - לא. איפה מירב? היא לא באה היום.

רוט - - - חבר הכנסת רוט, אם אתה תחליף אותי, זה בסדר, אז אני אוכל להציג את ההצעה. תודה. מה לא עושים בשביל - - - ההצעה הדחופה הבאה, בנושא: סיום שנת הלימודים האקדמית לסטודנטים משרתי מילואים.

את ההצעה הגישו חברי הכנסת משה טור פז, אברהם בצלאל ויבגני סובה. ראשון המנמקים, חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. סיום שנת הלימודים האקדמית לסטודנטים במילואים הוא בעצם שם מטעה, מכיוון שהשנה האקדמית לא החלה עבור סטודנטים רבים. יש לנו היום כ-70,000 סטודנטים במילואים בשנה האקדמית הזו, רבים מתוכם בעצם לא הגיעו לשנה, או הגיעו אליה באופן וירטואלי. הצלחנו לקדם, אני וחבריי לשדולת המילואים, חבילת חקיקה משמעותית, ועל כך אני מודה לכל הנוגעים בדבר. ועדיין יש דבר אחד שאי-אפשר לתת, אפילו בחקיקה - - - - - - - אפילו אם ראש הממשלה יבקש, חבר הכנסת שירי, יש דבר אחד שלא נוכל לתת לסטודנט במילואים, וזה זמן. אנחנו לא נוכל לתת לו את הזמן האקדמי, מכיוון שבעגת החיילים אומרים, ותסלחו לי, אני אשבש אותה כי המקור הוא קצת לא מתאים לכנסת - - לעדן אותו. - - עוד לא נולד המלך שיעצור את הזמן. הינה אמרתי את זה בדרך מסוימת. אז אי-אפשר לעצור את הזמן, ולכן המחיר שמשלמים מעטים כל כך עבור הרבים הוא מחיר מאוד כבד. רק היום חתמתי על מכתב המלצה לקצינה ששירתה איתי השנה במילואים, לטובת המוסד האקדמי שהיא אמורה ללמוד בו בשנה הבאה, כדי שיקבלו אותה בהליך מיוחד לאנשי המילואים. כן, גם זה רלוונטי. היא לא ב-70,000 הסטודנטים במילואים שהזכרתי קודם, היא סטודנטית לעתיד, אבל את רוב השנה הזו היא עושה במילואים. יש לנו בבית הזה מחלוקות קשות. אני חושב שאנחנו יכולים להסכים בלי מחלוקת על מעמד הסטודנטים, על מעמד הסטודנטים במילואים, ועד כמה הוא קריטי. אני רוצה לציין כאן עוד שני אתגרים. עולם האקדמיה מתמודד כבר שנים רבות, במיוחד בישראל, עם שילוב אוכלוסיות מיוחדות. אצלנו הפער הוא בעיקר בקרב גברים חרדים ונשים ערביות, שיחסם באקדמיה הוא נמוך יותר. ממש השבוע פורסמו תוצאות מבחני פיז"ה בחשיבה יצירתית, ולצערנו, המבחנים האלה הראו שוב שמערכת החינוך הישראלית נמצאת בפער גדול בין המגזרים השונים. הממלכתי, בנושא חשיבה יצירתית הוא המצטיין ביותר, ואחרים מפגרים אחריו. וחשיבה יצירתית היא גם תנאי לחשיבה אקדמית ולמידה. בימים האחרונים ישנו כאן בבית הזה שיח על חקיקה, שמצד אחד יעמוד על חובתם של מוסדות האקדמיה למנוע פעולות שחותרות תחת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ומצד שני, ישמור על חופש הביטוי שלהם בלא חקיקה שמתערבת להם. הפוסט אולי הוויראלי ביותר שכתבתי, לפחות כחבר כנסת, נקרא "תהיו עדינים איתם". הוא נגע ליחס לאנשים שחוזרים ממילואים, וזכה לאלפי שיתופים וצפיות. אני קורא כאן. כשאני חזרתי ממבצע חומת מגן כמ"פ במילואים הייתה זו מרצה אחת שידעה לראות אותי ולזהות את הקושי שלי כמי ששב מהצבא. אני כאן אומר, תהיו עדינים איתם המרצים, הסטודנטים, השותפים, תהיו עדינים עם אלה ששבים ממילואים, תסייעו להם, תהיו שם בשבילם.

חבר הכנסת אברהם בצלאל, בבקשה, לא נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, גם לא נוכח. השר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת טור פז ויתר המציעים, התייחסות משרד החינוך היא כדלקמן: הם מציינים שהן בעת שגרה והן בעת חירום, ובפרט מתחילת מלחמת חרבות ברזל, המועצה להשכלה גבוהה פועלת ללא הרף על מנת לגבש מתווים ולהוציא אל הפועל תוכניות שמטרתן לסייע לסטודנטים משרתי מילואים וכן לסטודנטים הורים שבני או בנות זוגם הם משרתי מילואים, ולמזער ככל הניתן את הפגיעה בהם.

כאן מציינים בצורה מוארכת מאוד את הדבר החשוב הזה, ובהחלט, כפי שגם בהצעת החוק הקודמת לסיוע בעסקים קטנים לסטודנטים, וגם כפי שאתם מציעים, חבר הכנסת טור פז, בהחלט צריך לוודא ששירות המילואים לא יפגע בהם בסיום התואר במועדו, לבצע להם את ההשלמה הנדרשת. הוקצו סכומים משמעותיים מאוד לטובת הנושא הזה, היו כמה הוראות שעה שנעשו ושפורטו. כמובן, מעבר לתוכניות גורפות עבור הסטודנטים יש גם תוכניות ספציפיות שהיו ושניתנו. זה נושא חשוב, ולכן ציין גם שר החינוך שהוא עומד כמובן גם לרשותך, גם לרשות יתר המציעים, על מנת להבטיח שהסיוע הנדרש יהיה. וכמובן שאנחנו מייחלים לחזרה לשגרה במהרה ונמשיך לפעול על מנת לתת את כל הסיוע בהקלות לסטודנטים.

תודה רבה. האם המציעים מסתפקים בתשובת השר? - - - אז לאיזו ועדה אתם רוצים?

לוועדת חינוך. נעבור להצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: חמישה בעד, אפס מתנגדים. אני קובע שההצעה לסדר-היום תעבור לוועדת החינוך. חבריי חברי הכנסת, נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: חילול בית הכנסת היהודי בירוואן בירת ארמניה, של חבר הכנסת סימון מושיאשוילי. הוא לא נוכח אז ההצעה ירדה מסדר-היום, למרות שגם אני הגשתי שאילתה בנושא, אבל בסדר. נעבור לנושא הבא, הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בעוני, התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת ינון אזולאי, עאידה תומא סלימאן, נעמה לזימי וקבוצת חברי הכנסת, לקריאה ראשונה. אני מזמין את חבר הכנסת ינון אזולאי, ידידי היקר, להציג את הצעת החוק החשובה הזאת. לרשותך עד עשר דקות. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת זה התחייבות שלנו במערכת הבחירות להקים את הרשות למלחמה בעוני: רשות שתתכלל את כל נושא העוני, שמפוזר בכל מיני משרדים למיניהם. וגם תקציבית,בתקציב יצטרכו לתקצב אותה. כרגע אומנם כתוב שהיא תתוקצב ב-10 מיליון שקל רק בשביל ההקמה שלה, אבל במהלך הזמן יצטרכו כנראה לתקצב את הרשות הזאת בצורה אחרת, ויותר. אנחנו כל פעם מסתכלים על הדוח האלטרנטיבי של ארגון לתת. אני מסתכל על ארגוני החסד שאני נפגש איתם, ואני רואה את הנאקה שלהם, איך הם נאנקים תחת העול, ואת המשפחות של המוחלשים. אנחנו רואים את ילדי העוני. ואם נסתכל עכשיו, בתקופת המלחמה, אם מישהו חושב שאנשים הולכים ומתעשרים יותר, אז לצערי, אנשים הולכים ואולי יורדים אל מתחת לקו העוני, יותר ויותר.

אני לא מדבר על מובטלים ולא מדבר על אותם אלה שרעבים ללחם, ילדים שלא מוצאים את עצמם. גם אלה שנמצאים מפונים בבית מלון כזה או אחר, הרי שם לא בונים משפחה, בבית מלון. משפחה יכול לצאת לבנייתה, להפוגה של שבוע, שבועיים אולי, אבל לעבור לגור בבית מלון זה לא בונה משפחה. זה מכניס את המשפחה למעגל העוני, ויש משפחות שלצערנו גם במעגל הפשיעה. וכשילד רעב הוא לא לומד, וכשילד לא לומד הוא מוצא את עצמו בחוץ, מחוץ למסגרת, וכשהוא מוצא את עצמו מחוץ למסגרת הוא משועמם. השעמום מביא לידי בטלה, והבטלה מביאה לידי חטא, התנא באבות אומר. אז כשאני מסתכל על כל המכלול הזה, אני בא ואומר: אז מה, אנחנו נותנים לילדים האלה ושוכחים מהם? העוני חוצה מגזרים, חוצה עדות, ולא פלא שבהצעה הזאת נמצאות גם חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, גם חברת הכנסת נעמה לזימי, בהצעות נפרדות, מלבד כל אלה שחתמו. כשאנחנו דיברנו על הצעת החוק הזאת והבאנו אותה לרב אייכלר, שאני רוצה להודות לו, הבאנו את הצעת החוק הזאת והוא התחיל לקדם אותה. כבר בקריאה הראשונה עשינו כל מיני שינויים, ואמורים להיות שינויים גם בשנייה ובשלישית. יש חילוקי דעות גם בין המציעים, אבל אמרנו: קודם כול, חשוב שהיא תעבור בקריאה ראשונה. ברגע שהיא עוברת בקריאה ראשונה, אנחנו נתחיל להריץ אותה בוועדת העבודה והרווחה בראשותו של הרב אייכלר, על מנת להביא בשורה. זה דבר שהוא בשורה לכלל עם ישראל. הלוואי שהעוני לא היה קיים פה. אבל לצערנו, העוני כאן, חי, נושם ובועט. אין פה אדם ואין פה משפחה שאנחנו לא מכירים סביבנו, ואולי גם בתוכנו, שלא חשו את העוני ולא רואים מה זה העוני הזה כשמסתכלים ויורדים, אם זה ילד בבית הספר, אם זה ילד בשכונה, אם זה במשפחה הקרובה. ובשביל זה אנחנו פה, בשביל לעשות את התיקונים האלה, ואלה תיקונים שחוצים מגזרים, זה תיקון שבעצם אומר: כולנו מאוחדים בתיקון הזה, בהקמת הרשות הזאת. חבריי חברי הכנסת מש"ס, אני יודע שעכשיו אנחנו מרגישים עוד יותר את השליחות שלנו כי אנחנו נמצאים בכל מקום, נמצאים אצל האנשים האלה,

חיים ונושמים אותם. אני רוצה להודות לחברי יונתן מישרקי על ההצעה, ועל כך שהוא מוביל את זה ביד רמה. יוני מוביל את זה בוועדות, בוועדת העבודה והרווחה, מכיר את החוק על בוריו,

לשר הרווחה הרב מרגי, שעושה את הכול על מנת לקדם את החוק הזה ובכמה שיותר הבנות, לצוות לשכתו, למנכ"ל, כמובן. אבל אנחנו נברך רק על המוגמר. אנחנו לא מברכים היום כשזה עובר בקריאה ראשונה, כי מבחינתי זה רק בתחילת הדרך שלו. זה רק 20% מהדרך. יש לנו עוד הרבה דרך לקראת שנייה ושלישית. יונתן מישרקי, אתה איתי, ולכן אני רוצה להודות לך באופן אישי על כל ההובלה שלך, כי זה בעצם חוק של כולנו. אין חוק שבו ינון ראשון או יוני שני. יוני ראשון כי יוני מוביל, אז תודה רבה לך. תודה רבה לכל חבריי המציעים, ואני מקווה שתהיה בשורה. אם תהיה בוועדות, אני אודה גם לך. אתה לא חייב - - - כולנו ביחד,

נעבוד על מנת שהחוק הזה בסופו של דבר יצא מוועדת העבודה והרווחה בצורה הטובה ביותר. שבאמת תהיה הסכמה. לא כן לא, אלא הסכמה של כולנו, בעזרת השם, למען המשפחות האלה שמחכות לזה בכיליון עיניים. שתהיה בשורה למגר את העוני, אני לא בטוח שאפשר לגמרי לחסל, אנחנו לא בסיסמאות האלה. - - - אני אומר, המשפחות מחכות לבשורה.

כי ברגע שיהיה לנו את זה, אז את יודעת, לפחות יש איזה גורם, יש איזה משהו שיודעים,

התחילו לסדר את זה.

לא נגיע אף פעם למאה אחוז, אבל לפחות מאה אחוז השתדלות שלנו אנחנו חייבים לעשות.

תודה רבה.

להצעה הזאת הוצמדו עוד הצעות חוק באותו נושא. אני מזמין את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. היא מוצמדת. יש הצמדה ויש מיזוג. כמה זמן? עד חמש דקות. את לא חייבת. אם כבר יש לי את הדוכן, למה לא? את מדברת פה הרבה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. היית רוצה לשמוע אותי פחות, נכון?

אין לי בעיה לשמוע. את האמת אני חייבת להגיד: את הצעת החוק הזו כבר הגשתי גם בקדנציות הקודמות, והיום אני מאוד מאוד שמחה שהצעת החוק הזו מתקדמת ועברה כבר מקריאה טרומית לקריאה ראשונה. אני מאוד מקווה שהיום נוכל לרשום לעצמנו את ההצלחה, גם אני כמציעה, אבל גם חבר הכנסת ינון אזולאי וחברת הכנסת נעמה לזימי, כל החתומים על הצעת החוק הזו. בעצם למה היה צריך להגיש הצעת חוק שמדברת על רשות למאבק בעוני? כל הזמן השיח שהיה התקיים בגישה כזו שכאילו העוני זה מכה מהשמיים, כאילו נולדים לתוך זה וצריכים למות עם זה. אף אחד לא רצה לדבר על העוני גם כתוצאה של מדיניות ממשלתית, כלכלית, שמובילה אנשים להיתקע בתוך המעגל הזה, להיכנס לתוך מעגל העוני ולהתקשות לצאת ממנו. כל הזמן טיפלו באנשים העניים בגישה של צדקה, של לתת. וזה נכון, צריך לכבד את אלה שנותנים וצריך לכבד את אלה שמקבלים. אבל מצד שני, אם זה תוצר של מדיניות כלכלית, צריך שהמדינה תקבל על עצמה את האחריות לגורלם ולמצבם של העניים בתוך האוכלוסייה. הקמת הרשות היא אמירה מאוד חשובה שבאה להגיד: אנחנו אחראים למצב ואנחנו רוצים לטפל בבעיה הזו. עצם העובדה שהשר וגם ועדת השרים בזמנה קיבלה על עצמה לתמוך ביוזמה הזו, והשר מרגי מקדם אותה ומעורה בפרטי הפרטים שבה, זה דבר מאוד חיובי. להבין שיש כ-332,000 משפחות במדינת ישראל - - - מספר הזוי.

וזה לא רק העניים. זה המספר של האנשים שסובלים ממצב של אי-ביטחון תזונתי חמור. אנשים שחיים מתחת לקו העוני זה 709,000 משפחות. זה אומר דורשני. הרשות תטפל לא רק בלתת להם אוכל ולא רק בלעזור להם לעבור את החורף עם הסקה ועם חימום, אלא גם תיתן להם כלים לצאת ממעגל העוני, גם לפתח אפשרויות של התקדמות בחיים, וגם להתגבר על המצב הקיים. אני מאוד גאה בעבודה המשולבת הזאת כדי להגיש סוף-סוף לאזרחים, שבשנה האחרונה, צריך להודות, אנחנו עוד לא קיבלנו את הדוחות, אבל אני בטוחה שהדוחות יצביעו בצורה הכי ברורה שהמלחמה גם השפיעה על העניין הכלכלי וגם הכניסה עוד משפחות למעגל העוני,

להכין את החוק הזה ולהקים את הרשות כמה שיותר מוקדם, יעזור לאנשים האלה. אני שוב רוצה להגיד שאני חושבת שלא במקרה הגישו את החוק מי שהגישו אותו. אחוז המשפחות החרדיות והמשפחות הערביות שנמצאות מתחת לקו העוני הוא מחריד, מחריד ביותר. היום נתקלתי בסטטיסטיקה שאומרת ש-42% מהמשפחות הערביות נמצאות באי-ביטחון תזונתי חמור. אני חושבת שהגיע הזמן להסתכל על אזרחי מדינת ישראל, למצוא את הקווים המשותפים בין כלל האוכלוסיות ולנסות לעזור לכולם כשצריך לעזור. תודה רבה.

אני מזמין את חברת הכנסת נעמה לזימי, שגם הצטרפה לחוק. שלוש דקות לרשותך. תודה, יושב-ראש הישיבה. תודה לכל המציעים, לינון אזולאי, לעאידה תומא סלימאן, תודה ליונתן מישרקי, לשר הרווחה יעקב מרגי, תודה לכל מי שעמלים על קידום החוק הזה. קשה לי קצת לדבר בגלל מצבי, אז אני אהיה קצרה. מה יש במצבך?

אה, "מצבי" זה נשמע לא טוב. נכון, אתה צודק. אני אגיד משהו. מעל ל-70% יכולת ניבוי מה יהיה מצבו ומעמדו של אדם ברגע שנולד, כי בישראל של 2024 גם עוני עובר בירושה. את המציאות הזאת של העוני הרב-דורי, של העוני שמוביל לאי-שוויון, לאי-מיצוי פוטנציאל, ואף פוגע בדיני נפשות, את זה אפשר, אפשר לתקן. עוני הוא לא גזרת גורל. אפשר להסתכל על מדיניות הממשלה, על חוק ההסדרים, על רפורמות, ורשות כזאת יכולה לתת המלצות וניירות עמדה ולהגיד איך הן משפיעות על אוכלוסייה במעמד נמוך ואיך הן יכולות להוות כלי המסכן אוכלוסיות מסוימות להגיע לעוני. כי לא צריך רק למגר את העוני, צריך גם למנוע את הסיכון שלו. היום המעמד הבינוני הוא מעמד פגיע, זאת אומרת, מצב קשה, קורונה, מלחמה או סיטואציה קשה, יכול להפוך אותו מהר מאוד למעמד נמוך, לכזה התלוי בחסדים ובתמיכה. העוצמה של מדינה היא לייצר לא רק את הדגים אלא גם את החכות, לסייע ולהיות שם. האמת, בואו נודה בזה, שזה התפקיד של המקום הזה.

הלוואי שנעסוק בזה מרבית הזמן, באיך אנחנו מטיבים עם חיים של אנשים, איך אנחנו רואים אנשים שקופים, איך אנחנו יודעים כמדינה להושיט יד, לעזור, לסייע, להיות שם. הלוואי שהחוק הזה יהיה חוק שדרכו נראה גם מגמות שיפור ושינוי, שכל שנה דוח העוני שמתפרסם יהיה פחות חמור ופחות חמור ופחות חמור עד שאולי אולי לא יהיה בו אפילו צורך. הלוואי שנגיע ליום הזה. אני מאחלת לכולנו שנצליח עם החוק הזה, נצליח במשימה הגדולה הזאת של תיקון וצדק חברתי ומיגור העוני בישראל.

נעמה, אני מאחל לך רפואה שלמה עם הגרון. אבל את רואה שאפשר להעביר נאום בלי לצעוק.

אפשר לקלוט והכול.

להצעת החוק הוצמדה הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בעוני, התשפ"ד 2023, של חבר הכנסת יונתן מישרקי. אני מזמין את ידידי חבר הכנסת יונתן מישרקי להציג את החוק. לרשותך שלוש דקות. מכובדי וחברי היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח בדברים שכתובים בתורה הקדושה על העוני. אומרת התורה בספר דברים: "כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלוקיך נֹתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפֹּץ את ידך מאחיך האביון". הפסוק הזה מזכיר לנו את החובה המוסרית לפתוח את ליבנו ואת ידינו לאלה הזקוקים לעזרתנו. הרמב"ם מגדיר את הצדקה כמצווה חשובה ביותר ומפרט בה שמונה דרגות של צדקה, אשר הגבוהה ביותר היא לסייע לעני לעמוד על רגליו באופן עצמאי. כשאנחנו מדברים על עוני, אנחנו מדברים על ציבור שלם מכלל האוכלוסייה, ללא הבדלי דת או גזע, שסובל מהתופעה הזאת.

אנחנו לא מדברים על משהו שהוא גזרת גורל. אנחנו יכולים, צריכים ומחויבים לעשות הכול כדי לא למצוא את אותן משפחות שנאבקות יום יום על מנת לספק את הצרכים הבסיסיים להן ולילדיהם. עסקנו פה הרבה, אדוני היושב-ראש, בדיונים כאלה ואחרים על הדוכן הזה בנושא דוח העוני. אנחנו מדברים על 900,000 ילדים עניים, על שני מיליון איש שנמצאים מתחת לקו העוני. מספרים הזויים. הנתון הזה מזעזע, אדוני היושב-ראש. אנחנו צריכים ומחויבים להתעסק בזה. להתעסק בזה זה אומר שאנחנו לא צריכים רק לעמוד פה על הדוכן הזה ולדבר, יש לנו מצפון חברתי עמוק שמחייב אותנו לפעול. דרך אגב, במסגרת מערכת הבחירות הרב אריה דרעי, יושב-ראש המפלגה, התחייב לציבור שאנחנו נקדם את הרשות הזאת. זאת רשות שנולדה בוועדת אלאלוף, ששם באמת דנו דיון עמוק כדי להבין איך אנחנו ממגרים את התופעה. שותפים לה כל משרדי הממשלה, וכך זה גם בא לידי ביטוי בהצעת החוק הזאת. אנחנו הרחבנו הרבה מאוד. כמו שיודע ידידי מגיש ההצעה ינון אזולאי, הרחבנו הרבה מאוד את גופי השלטון ומשרדי הממשלה השונים,

כלכלה, תעסוקה, חינוך ועוד, כי בסוף העוני נוגע כמעט בכל חלק ממסלול החיים הזה. המטרה היא בסופו של דבר להגיע להמלצה לתוכנית לאומית, כזאת שתחייב את משרדי הממשלה, בכל הצעת חוק, לפני שהיא מוגשת, להבין מה ההשפעה שלה על העוני. כל העלאת מס, כל מה שנקרא חיוב על הציבור, אנחנו נהיה מחויבים לבחון אותה מראש בעיניים של העוני.

יהיו חברים בוועדה הזאת גם אנשים שסובלים מעוני. התעקשנו על זה בוועדה. אני אומר, ישנן מחלוקות לא מהותיות כל כך. ישנן מחלוקות, אבל אנחנו חותרים לכך שהחוק הזה יעבור מהר ככל הניתן. אני מבקש מכאן להודות ליוזם החוק חבר הכנסת ינון אזולאי, שידוע מאוד מאוד בצורך ובדאגה החברתית שלו לחלשים. זאת מסורת, דרך אגב, שאנחנו ירשנו. אנחנו בש"ס נשענו באמת על עמודים גבוהים. הרב עובדיה היה זועק ובוכה כשהיה רואה בן אדם במצוקה. זה היה חלק מהמטרה שהוא שם לנו ושאנחנו מובילים אותה עד היום. כמובן, תודה מיוחדת ליושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת אייכלר וכמובן ולכל חברי סיעת ש"ס שחתמו על הצעת החוק הזאת. אני שמח ומודה על הזכות להיות שותף בהובלת החוק הזה, כמובן יחד עם ארגונים שונים בחברה האזרחית, ובהם ארגון פתחון לב, שנמצא איתנו יד ביד בהובלת החוק הזה. עד כאן דבריי. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת יונתן מישרקי. אני אוהב לקרוא לו יוני, מה לעשות. הוא כמו אח. חבריי חברי הכנסת, נעבור לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ינון אזולאי, מוותר. חברת הכנסת עאידה תומא, רגע, רגע, דיברת, דיברת מספיק להיום. חבר הכנסת משה סולומון.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

ואנשים, וביניהם בקי קשת וארגון פתחון לב. הם טענו כי חוק חשוב שמקודם על ידי חברי כנסת שונים, ביניהם חבריי נעמה לזימי וינון אזולאי, הם הסבירו כי החוק מתעכב - - - ועאידה. ועאידה תומא סלימאן, כי זה שני חוקים לדעתי. זה שני חוקים,

עם יושב-ראש הוועדה ועם שר האוצר, וביקשתי שהחוק יתקדם כמה שיותר מהר. אני שמח וגאה שהחוק מתקדם כעת, ושמח להראות דווקא בתקופת המלחמה והפילוג שלצערנו חזר לשיח כי אפשר אחרת. אפשר בשיתוף פעולה. אפשר ביחד. במאבק בעוני כולנו, אבל כולנו, יחד. אני רוצה להביא כדוגמה אחת למאבק בעוני את עמותת פתחון לב. העמותה פועלת במגוון תחומים, החל מהסיוע האקוטי במזון למי שרעב, כדי שכאן ועכשיו יהיה לו מה לאכול. אבל הם לא מסתפקים רק בזה. הם מלווים את מי שפונה אליהם לאורך תקופה: במיצוי זכויות, בהדרכה, בכלכלה נכונה, בליווי צעירים בשירות הצבאי, בלימודים ובעוד הרבה תחומים. זו הדרך להיאבק בעוני, כמו שאמר חברי יונתן מישרקי קודם. לא רק באמצעות מזון, אלא באמצעות ליווי והוצאה יסודית ממעגל העוני, לפי מעלתו השמינית של הרמב"ם. כמובן שהעמותה הזאת היא רק אחת מני רבות שפועלות בתחום, ואני רוצה בהזדמנות זו להודות לכלל הארגונים על העבודה היום-יומית בסיוע, בליווי, בהפחת תקווה, לכלל האנשים שחיים בעוני.

להודות למתנדבים, שהם עמוד התווך של העמותה והיסוד לפעילות שלהם לאורך השנה. מטרת החוק היא להקים רשות למאבק בעוני, שכל משרדי הממשלה יתייעצו וישתפו אותם בדיונים ובהכנת התוכניות המשרדיות שלהם. המאבק בעוני נמצא בכל מקום, לא רק ברווחה. כמובן ברווחה, אבל גם בתחבורה, בבריאות, בכלכלה ובביטחון פנים. לכן החוק דואג ליחס למאבק בעוני של כלל משרדי הממשלה, הכנת תוכנית רב-שנתית, והכי חשוב, מעקב על יישום ההחלטות שמתקבלות כאן. המשימה הבאה שלנו היא לדאוג לתקציב לרשות, כדי שאת ההחלטות נוכל לתרגם לפעולות ממשיות בעולם המעשי, לא רק קבלת החלטות. אני קורא מפה לכל חברי הבית: תתמכו בחוק הזה. תראו לציבור הישראלי שאפשר גם אחרת, אפשר בשיתוף פעולה. ומתוך החוק הזה והחוק הקודם, שאתמול העברנו אותו, חוק של מחיקת רישום פלילי לצעירים יוצאי אתיופיה, עוד חוק שנעשה בשיתוף פעולה של אופוזיציה וקואליציה, נראה לכלל הציבור שאנחנו יכולים לפעול אחת, במיוחד בנושאים כל כך אקוטיים, שמשפיעים על חיי האזרח הפשוט בקצה.

תודה רבה. חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. רשימת הדוברים סגורה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מצטערת, אני קצת צרודה. רפואה שלמה.

אבל אני מאמינה שימסרו לה. לפני כמה ימים, כשהיינו בסערת חוק מינוי הרבנים, חוק הג'ובים, תקפתי אותה פה במליאת הכנסת על הזיגזוגים שהיא עשתה. ואני חייבת עכשיו, בסוף, התנצלות. כי היא הוכיחה שיש לה עמוד שדרה ויש לה מילה. אני אסביר בדיוק על מה תקפתי אותה ועל מה אני מתנצלת. חברת הכנסת טלי גוטליב הודיעה שהיא תתנגד לחוק הג'ובים, המכונה חוק מינוי הרבנים. אחר כך יצאה הודעה שהיא הסכימה, בהסכמה שלה, שיחליפו אותה בוועדת החוקה, ועל זה תקפתי אותה. תקפתי לא על העמדה, בן אדם יכול להיות בעד, יכול להיות נגד, אנחנו יכולים להתווכח, תקפתי על הזיגזוגים. אם כבר אמרת שאת נגד, תעמדי בזה. אם אמרת שהסכמת לצאת מהוועדה מרצונך החופשי, תעמדי בזה. אחר כך טלי גוטליב הודיעה שהיא חזרה בה ובסוף כחברת הוועדה היא תצביע ותתנגד לחוק הזה. אני כרגע לא רוצה להיכנס למהות החוק, כי על זה דובר רבות. אני בדעה שזה חוק, בנוסח הזה, כפי שהוצג, הכי מושחת שרק אפשר לתאר. אבל שוב, אני חייבת להתנצל בפני חברת הכנסת טלי גוטליב. היא בסוף הוכיחה שיש לה עמוד שדרה, יש לה מילה, יש לה עקרונות. וגם כשאני לא מסכימה, ויש מצבים שאנחנו לא מסכימים, זה עדיין מקור להערכה. אני באמת מצפה מאיתנו, חברי הכנסת, או שאנחנו מיישרים קו, חיילים, סותמים פה, וברגע שכבר אומרים את העמדה צריך לעמוד על המילה שלנו. בסוף, הדבר היחיד שיש לנו זה המוניטין שלנו, המילה הטובה שלנו והאמון שיש בנו ושאנחנו נותנים באחרים. פעם לישראל ביתנו הייתה סיסמה: מילה זו מילה. בעיניי הסיסמה הזאת תמיד נכונה. זה היה פעם וזה ככה אצלנו עד היום. וזה מה שאני מאמינה וזו דרכי וככה אני באופן אישי מתנהלת.

חברת הכנסת טלי גוטליב הוכיחה שיש לה מילה. כן, היו שם סיבובי פרסה, אבל בסוף עמדה על שלה. בלי שום קשר לתוכן, זה בעצם מה שמצופה מאיתנו חברי הכנסת. תודה רבה.

חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח. כאן, כאן. אני כאן. אה, סליחה, רון. איך פספסנו אותך, סליחה. לא ישבת במקום שלך, אני מתנצל. אני מסתכל, המקום שלך ריק. לא, הינה, אני פה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה, אדוני היו"ר. כנסת נכבדה, אנחנו נמצאים בזמן מלחמה, ומה שמי שמנהל את המדינה הזאת מתעסק בו בזמן הכי קשה של מדינת ישראל זה איך נשמור על הממשלה המקרטעת הזאת עוד טיפה. אז עברנו את חוק הג'ובים, המכונה חוק הרבנים, שנפל בצורה מביכה לש"ס. אני חייב לומר, בתור מי שמכיר את ש"ס מקרוב,

גם אתה מכיר אותם, תבוסה קשה, תבוסה קשה. לא חשבתי שבן גביר יצליח לנצח את ש"ס. יוסי, תרשום את זה לעצמכם, אתם חייבים לו. באמת לא נעים. אבל זה לא נגמר פה, אנחנו עולים עוד מדרגה. אנחנו עולים מדרגה ועכשיו במה השר לביטחון לאומי מתעסק? בדבר אחד: תכניס אותי לקבינט המלחמה. לא רק שאין קבינט מלחמה, אף אחד לא יכול להיות איתו באותו חדר, הוא כמו אולפן חדשות מהלך. אומר לו ראש הממשלה: אתה מדליף מתוך כל דיון שאתה נמצא בו. איך נכניס אותך לקבינט המלחמה? ומה קורה אז?

אני מבין שאתה הולך, גם אני הייתי הולך במקומך. ומה קורה אז, אחרי שראש הממשלה אומר לו את זה? הדבר הכי פשוט שיש, בן גביר מדליף את זה, ואומר: תעשו פוליגרף גם למי שיש לו קוצב לב. האחד קורא לשני שקרן בזמן שיש מלחמה במדינת ישראל, ואנחנו, הציבור, אמורים להכיל את הגננת הזו. חיילים נלחמים בצפון, בדרום, חטופים. במה מתעסקים פה כבר 48 שעות? האם בן גביר יצביע בעד חוק הג'ובים אם יכניסו אותו לקבינט המלחמה. איך אמר את זה היום יו"ר סיעת ש"ס? מבקש פרוטקשן. לפחות בתחום הזה הוא מבין. אני רוצה לומר משהו, מסר אופטימי לעם ישראל. ככה נראית ממשלה שהולכת להתפרק. היינו שם, ראינו את זה, ככה זה נראה. זה לא יחזיק עוד הרבה זמן, כי יש פה יותר מדי חברי כנסת טובים בתוך הקואליציה הזו שאומרים לעצמם: אי-אפשר יותר. אי-אפשר יותר להפקיר את הביטחון של מדינת ישראל, אי-אפשר יותר להפקיר את הכלכלה של מדינת ישראל, אי-אפשר להפקיר את יחסי החוץ של מדינת ישראל, אי-אפשר להפוך את מדינת ישראל מבירת הסטרטאפ של העולם, מהמדינה שהיה הכי טוב בעולם לגור בה, למדינה מצורעת. רק אתמול פורסם שבמדד ההגירה החיובית, מדינת ישראל הפכה למקום האחרון, האחרון בעולם, אף אחד לא רוצה לבוא לפה. השבוע ישבתי עם מנכ"לים של בנקים. אתם יודעים מה היה הם להגיד? שאנחנו עוד לא התחלנו להבין את המשבר הכלכלי שהולך במדינת ישראל. כי שקל, שקל זר לא נכנס לפה, אף אחד לא רוצה להתקרב אלינו במקל. וזה משהו שכל אחד ואחד מכם צריך לזכור.

כי בסופו של דבר - - תודה רבה. משפט אחרון, אדוני. - - במבחן ההיסטוריה, כשישאלו מה כל אחד עשה בבית הזה, אז ישאלו אותך, יוסי טייב, וישאלו אותך, וסרלאוף, וישאלו כל אחד שיושב פה: מה אתם עשיתם בזמן שישראל קרסה? תודה רבה. ואז יהיו ארבעה אמיצים שיגידו: אנחנו עשינו לזה סוף. אני מכיר אותם, אתם יודעים מי הם, זה עניין של זמן.

חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה דוברת. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה.

וואי, וואי. היית בגליל היום? הוא היום בנגב.

הייתי גם בנגב. אתה רוצה שאני אביא לך את היומן שלי?

חבר הכנסת נאור שירי, שלוש דקות לרשותך. הינה, ראש הממשלה הגיע. ראש הממשלה הגיע.

חבריי הכנסת. כבוד הכנסת, בבקשה, כבוד הכנסת, המליאה רוצה לשמוע את חבר הכנסת. אם תעשה הצבעה אני לא בטוח אם ירצו לשמוע אותי,

אני רוצה לדעת מי המדליף בסוף. היו שני אנשים בחדר, ההוא עם קוצב הלב - - - אני לא יודע, המליאה רוצה לשמוע תמיד. אם אני שומע, אני שומע. נאור, אתה יכול לשאול אותו את השאלה שלי?

חבריי חברי הכנסת, במקרה או שלא במקרה לגמרי, גם אני רוצה לדבר על הביטחון האישי שלנו והעומד בראשותו. כי היום שמעתי ריאיון שלו, אני לא יודע אם שמעת את זה,

הוא אמר שהם הגיעו למלא מלא הישגים תחת המשרד שלו.

ומה ההישגים? איזה משרד?

חילק מלא מלא נשקים, אה, והקייטנה הסתיימה בבג"ץ. זה מה שהוא אמר, אחד לאחד. 140,000, 140,000. 900 כיתות כוננות, ידידיי, מה שנקרא,

כמה רשויות יש במדינת ישראל?

257. 257. נניח שתוריד את שלוש הרשויות הכלכליות, ששם אין כיתות כוננות. תוריד גם את הרשויות הערביות - - - איכשהו הוא הגיע ל-900 כיתות כוננות. נגיד בדימונה, כמה כיתות כוננות יש?

מה הוא יגיד? במועצות האזוריות, בכל יישוב יש כיתת כוננות. מתי הגיעו 900 כיתות הכוננות, ההישג הגדול שלו? אחרי הטבח הכי גדול בהיסטוריה של מדינת ישראל כולם קפצו להיות כיתת כוננות, כי הביטחון האישי היה בקריסה. זה הישג? מה ההישג בזה? ואם אתה אומר שזה הישג, איפה היית לפני 7 באוקטובר?

כמה כיתות כוננות נפתחו לפני 7 באוקטובר?

הרכב זו גנבת הדעת הכי גדולה בעולם. - - - בדיוק, עכשיו מצמצמים אותן. אבל הוא אמר: צמצמו את גנבות הרכב. הבעיה של השר הגרוע ביותר בתולדות מדינת ישראל היא המציאות, והבעיה היותר גדולה שלו היא שבסוף יש נתונים, זה כמו משרד האוצר. יש מספר גנבות רכב בשנה, תפסיק לשקר. גנבות הרכב, ב-2022 היו 16,300 גנבות רכב, ב-2023, 19,000 גנבות רכב, בדימונה, תעניין אותך העיר, גנבות הרכב גדלו פי ארבעה בשנת 2023, בשרון, פי שלושה, ב-2024, מחברות הביטוח, 170% יותר ניסיונות גנבות רכב, פוליסת הביטוח עלתה ב-40%; ברבעון הראשון של 2024, 35% יותר גנבות רכב. די לשקר. יש יותר פשע ברחובות, יש יותר חיסולים ברחובות, יש יותר גנבות רכב, יש הרבה הרבה פחות ביטחון אישי. תודה רבה. זה לא תודה אפילו. השר צריך בכל ריאיון שלו להגיד: אזרחי ואזרחיות ישראל - - תודה רבה. משפט אחרון. - - אני השר האמון על הביטחון האישי שלכם ואני מבקש סליחה כי אני כושל.

חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, רבותיי השרים, אתמול טרללתם את הכנסת, כמעט גם היום בבוקר, על איזשהו חוק, אותו חוק רבנות או חוק ג'ובים או איך שלא תקראו לו, שהיה ברור לחלוטין שאפילו לא גרם אחד של ביטחון היה מתווסף לאזרחי ישראל אם החוק הזה היה עובר, אפילו גרם אחד של אהבת ישראל לא היה נוסף אם החוק הזה היה עובר, בוודאי לא שום דבר שהיה מסייע גם לאהבת תורת ישראל. אבל בדיון אתמול נחשף משהו מעניין, חבר הכנסת טייב, נחשף משהו מעניין. כי אומר יושב-ראש ועדת החוקה, אתה שומע, יושב-ראש הקואליציה? יושב-ראש ועדת החוקה שלכם אומר לפרוטוקול: שלושה חודשים של דשדוש ברפיח ישבנו ושתקנו, אז עכשיו על חוק הרבנות נשבור את הכלים? רוצה לומר, אומר חבר בכיר בקואליציה: אתם לא מתפקדים. אתם לא מתפקדים בשום פרמטר. ואני שואל אתכם, אם אתם יודעים ואתם מודים שאתם מדשדשים, ואתם יודעים ואתם מודים שהמלחמה הזו לא מנוהלת כמו שצריך, ואתם יודעים ומודים שהכלכלה הישראלית בקריסה, אז בשביל מה אתם יושבים שם? רק בשביל שתוכלו אולי להעביר את חוק הג'ובים? אז אני אגיד לכם משהו. גם את החוק הזה לא הצלחתם להעביר, אז למה מועילה הממשלה הזו? אפילו לא לדיל על דיל על דיל על דיל שאתם עושים.

בוודאי אחרי הדברים האלה שנאמרו, ברור לחלוטין שהממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה. והיא צריכה ללכת הביתה, פעם אחת על סדרי העדיפויות שלה, אבל בעיקר על מה שאמר חבר הכנסת רוטמן: על הדשדוש, על הכישלון שכולכם יודעים שקיים, שכולכם יודעים שאתם נושאים באחריות. והאחריות על מה שקרה אחרי 7 באוקטובר לא פחותה ממה שקרה ב-7 באוקטובר. המחדל של ניהול המלחמה הזו בשמונת החודשים האלה רובץ לפתחכם. ועכשיו נשאר לכם אולי רק עוד דבר אחד טוב לעשות. אם אתם רוצים להעביר חוק אחד טוב, חוק פיזור הכנסת. תחזרו אל העם, נראה למי הוא ייתן את המנדט. ייתן לכם, אתם בטוחים שהמנדט הוא שלכם, תקבלו אותו. אם לא, יכול להיות שלא.

תודה רבה. חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת שלי טל מירון,

אינה דוברת - - ינון - - - - - חבר הכנסת אביגדור ליברמן, מוותר, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני אנצל את ההזדמנות שנמצא פה השר מביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הקאובוי הידוע, שולף האקדחים. יש לי דז'ה וו איתמר. לפני שנתיים וחצי ישבנו בוועדה, אתה היית באופוזיציה ואני בקואליציה, והיה בינינו דין ודברים ואפילו טונים גבוהים. ואני אמרתי באותה ועדה לחברי הכנסת מהליכוד: אתם מגדלים מפלצת פוליטית שתתפוצץ לכם בפרצוף. מה שראינו בלילה האחרון, חבריי חברי הכנסת מש"ס, שהוא עשה לכם תרגיל איפון, תרגיל איפון תוך שלוש שניות, וקיפל את ראש הממשלה שוב. שוב קיפל את ראש הממשלה. איתמר, אני מציע לך, ב-27 ביולי תהיה איתי, מתחילה האולימפיאדה. אתה יכול לייצג את מדינת ישראל באיפון כי כשהיינו בבריכה, לשחות אתה לא יודע. אז באיפון וג'ודו אולי כן תצליח לעשות. ועכשיו, חצי דקה של רצינות: איתמר, אם המדינה חשובה לך וחשוב לך עתיד מדינת ישראל, תפרק את הממשלה הזאת ונצא לבחירות, כי המקום שלך לא ראוי להיות בקואליציה. אתה מקסימום יכול לשבת בקואליציה ולעשות רעש כי רק את זה אתה יודע, טיקטוק, אינסטגרם ופייסבוק. מלבד זה, שום דבר.

תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה, אחרון הדוברים. אדוני יושב-ראש הישיבה, חבריי וחברותיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, אי-אפשר שיום כזה יעבור בלי שאנחנו נאזכר ונוקיע כולנו, ימין ושמאל,

ההתקפה הברוטלית כנגד צלם ידיעות שאול גולן. אתם בוודאי ראיתם את הסרטון הזה לפני שבוע, אתם בוודאי שמעתם שכשזה קרה לו קמו כל מיני אנשי ימין קיצוני שצקצקו בלשונם ואמרו: לא היה ולא נברא. מזל שהסרטון הזה יצא לאור. ולא שמעתי אנשים שעולים לכאן, בכנסת ישראל, במקום שיותר מכול צריך להדגיש לצד הפילוג המפלגתי ממלכתיות ושמירה על עיתונאים שעושים את מלאכתם בכבוד, אם הם צלמים או עיתונאים אחרים, ולא משנה איפה הם נמצאים. ראינו התקפה ברוטלית, איש מבוגר שיכול להיות שם הסבא של הילדים האלה. לצערי הגדול, אני גם רוצה לשמוע את שר הביטחון עולה לכאן ואומר: אני הולך לבדוק מה פשר החייל במדים שעמד שם ולא התערב. אז אני רוצה להגיד לכל אותם נערים שהיו שם: אתם תקפתם נציג של הדמוקרטיה האמיתית. תקפתם עיתונאי, ואסור שבמחוזותינו הדברים האלה ייראו, ועשיתם את זה בשיא הפחדנות, כשאתם מכסים את ראשיכם ונוהגים כאחרוני הברברים. אני מעלה על נס את הציוץ של שר הפנים, שכנראה אלה שעשו את זה, אין בהם ולא כלום מהציווי היהודי "ואהבת לרעך כמוך" ולא משנה מה דעותיו ואיך פניו נראים. ואני מבקש מכל חברי הכנסת,

כל אחד לאינסטגרם שלו ולפייסבוק שלו, תצייצו ותגנו את הדבר הזה. אסור לנו שעיתונאים יהיו הפקר, ולא משנה מה דעתם ובאיזה צד הם נמצאים. רובם הגדול מסקרים מאוד מאוד אובייקטיביים.

תודה רבה, אדוני. אני מזמין את חבר הכנסת ינון אזולאי לסכם את הדיון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

האמת היא שלא תכננתי לעלות לסכם כי בסך הכול כולם בעד. אבל, חברי מאיר כהן, אני מצטרף למה שאמרת על העיתונאי שאול גולן. זה לא משנה את מי הוא מסקר, את מה הוא מסקר. אתה יודע, אני לא מחובר אבל במקרה הבוקר הראו לי את זה, זה פשוט פשע של הנערים האלה שהתנהגו אליו ככה.

גם אם אתה לא יודע מיהו, זה עוד יותר גרוע. אתה לא יודע מיהו, ואתה כבר הולך ומכה ובועט. תגידו לי, אתם נורמליים?

איפה קיבלו את החינוך הזה? איפה קיבלו את החינוך הזה? אני מציע לבדוק מאיפה החינוך שלהם, של ילדים כאלה. מה קורה איתם?

- - - אני מגנה כל תקיפה של אזרח, ולא משנה, אדם שלא עשה כלום.

יש מקומות לדון בה. השר בן גביר, אתה נמצא פה, אולי באמת תעלה ותגנה גם אתה את האלימות הזאת. מילא, אם היו אלימים כלפינו אז אל תגנה, בסדר, אבל כשאלימים כלפי אזרח, כלפי אותו אזרח - - - הוא ישים פוסטר שלהם בסלון.

אתה יודע מה? אני אפילו לא יודע אם אתה שומע שאנחנו מבקשים את זה. אבל למה ביקשת? אני לא מבקש - - - מה זה הזלזול הזה?

שיזלזל. אני אומר לך, אני מגנה כל אלימות כלפי כל אחד. מה שעשו ליהודי המבוגר הזה, לאדם המבוגר הזה, עיתונאי ולא משנה מה הוא ומה הדעות שלו, לא מעניין אותי ואני גם לא יודע - - גם אם הוא לא עיתונאי. - - אמר פה שהוא כתב של ידיעות אחרונות. לא ידעתי שהוא כתב של ידיעות אחרונות, וזה גם לא מעניין אותי, באמת שזה לא מעניין אותי. ואני מצפה שכל אחד יעלה, ואמרת שמשה ארבל עלה וצייץ או גינה, לא יודע בדיוק מה הוא עשה. ואני מצפה שגם השר בן גביר יעלה פה ויגנה - - הוא לא מוכן לשמוע אותך, אתה רוצה שהוא יגנה? בסדר, אני מבקש את זה, אני דורש את זה. הגיע הזמן לעשות דבר אחד כזה. ינון - - - הגיע הזמן לגנות את כל האלימות הזאת, ולא משנה מי עשה את האלימות הזאת. אלימות זו אלימות בכל עת, בכל זמן,

בכל מקום, ואותה אנחנו מגנים.

תודה רבה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בעוני, התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת ינון אזולאי, עאידה תומא סלימאן, נעמה לזימי וקבוצת חברי הכנסת, בקריאה הראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר

הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בעוני, התשפ"ד 2024, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. 21 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בעוני, התשפ"ד 2024 - - - - - - אז אני אוסיף לפרוטוקול. אני קובע כי הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בעוני, התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת ינון אזולאי, עאידה תומא סלימאן, נעמה לזימי וקבוצת חברי הכנסת, אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת העבודה והרווחה לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

מוסיף לפרוטוקול את חברת הכנסת דבי ביטון, שהצביעה בעד. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת החוק הרשות הלאומית למאבק בעוני, התשפ"ד 2023, של חברי הכנסת - - - - - - סליחה חברים, שנייה, שנייה. אני מסביר על מה אנחנו מצביעים ואני אסביר לאט למי שלא הבין. לאט, יש כאלה שמבינים יותר טוב לאט: נעבור להצבעה על הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בעוני, התשפ"ד 2023, של חבר הכנסת יונתן משריקי, וייתכן שיש פה טעות ב-2024, טעות סופר,

בלי קשר, של חבר הכנסת יונתן משריקי, בקריאה טרומית. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בעוני, התשפ"ד 2023, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. 21 בעד, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בעוני, התשפ"ד 2023, של חבר הכנסת יונתן מישרקי אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת העבודה והרווחה לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. - - - עובר להכנתה לקריאה הראשונה כפי שקבענו. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 246) (פטור מדמי ביטוח בעד הכנסה שמקורה מחוץ לישראל), התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת שמחה רוטמן, שרן מרים השכל, מירב בן ארי ואוהד טל, לקריאה הראשונה. אני מזמין את חבר הכנסת שמחה רוטמן להציג את הצעת החוק, בבקשה. לרשותך עשר דקות, אדוני. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני כבר אגיד שחלק מהדברים אומר בשפה שרלוונטית למרבית האנשים שהחוק הזה נוגע להם, שהם כמובן אזרחי ארצות הברית או אזרחי ישראל ואזרחי ארצות הברית. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 246) (פטור מדמי ביטוח בעד הכנסה שמקורה מחוץ לישראל), התשפ"ד 2024, היא הצעת חוק שחברי כנסת מכל סיעות הבית ניסו להעביר לדעתי כבר ארבע או חמש כנסות, וכל פעם היא נעצרה ולא התקדמה. זו הצעת חוק שמביאה בשורה גדולה מאוד. יושב פה, אני חושב שדיברתי איתו על זה גם במהלך הכנסת הקודמת, שר הרווחה הקודם מאיר כהן, שגם הוא הביע בזמנו את התמיכה - - הצעה טובה. - - ופשוט לא עלה סיפק בידינו אז להעביר אותה בטרומית. מדובר בהצעת חוק שנועדה לפתור עיוות גדול מאוד. בין מדינת ישראל למרבית מדינות העולם הרלוונטיות, נקרא לזה כך, יש הסכם או אמנה לעניין ביטוח לאומי, כדי לוודא שאין כפל ביטוח לאומי. אם אדם הוא אזרח של שתי המדינות, או שהוא גר במדינה האחת ועובד במדינה האחרת, וההכנסה שלו חייבת בביטוח לאומי באחת מהמדינות, הוא לא צריך לשלם פעמיים.

יש בזה גם היגיון, כי בסופו של דבר הוא גם לא מקבל פעמיים. קצבת זקנה, כל בן אדם הוא זקן פעם אחת, הוא לא זקן פעמיים. כל בן אדם שמקבל גם דמי לידה, כמובן גם מילואים, פעם אחת. הוא לא מבוטח פעמיים. מילואים אצלנו זה ארבע פעמים. זה ארבע פעמים, בדיוק. כל הדברים הללו שהם קצבאות של ביטוח לאומי, בוודאי ובוודאי הקצבה המרכזית של ביטוח לאומי שהיא אובדן כושר העבודה או קצבאות הנכות, הדברים הללו בסופו של דבר לכל אדם יש רק פעם אחת. מניעת הכפל היא הגיונית, ויש מנגנוני התחשבנות בין המדינות, בינן לבין עצמן, כדי לוודא שכל הכסף מגיע ליעדו. בין ישראל לארצות הברית, שלמעשה זו המדינה, אני אומר את זה בלי לשבת עם היד על הנתונים, אבל לדעתי מדינת ישראל היא אחד הריכוזים הגדולים אם לא הריכוז הגדול ביותר של אזרחי ארצות הברית מחוץ לארצות הברית, וארצות הברית היא אחד הריכוזים הגדולים אם לא הריכוז הגדול ביותר של אזרחי ישראל מחוץ לישראל. ואין אמנה מהרבה סיבות,

בין היתר בגלל זה, בגלל המספרים הגדולים ההתחשבנות תהפוך להיות מאוד מאוד מורכבת ולכן מאוד מאוד קשה לעשות אמנה בין ישראל לארצות הברית. התוצאה של הדבר הזה היא שמי שעשה עלייה מארצות הברית ויש לו אזרחות אמריקאית, או שהוא בתהליכי עלייה והוא בינתיים עובד חלק מהזמן פה וחלק מהזמן שם, או שהוא עשה עלייה לגמרי והעבודה הקודמת שלו משלמת לו בארצות הברית, יש הרבה אנשים שנמצאים על הקו,

עורכי דין וגם במשרות אחרות - - והם גם מתבססים על ההכנסה הזאת. זו הסיבה שבכלל יכלו לעשות עלייה. והם מתבססים על ההכנסה הזאת.

- - ואז הם משלמים פעמיים.

אותה הכנסה, הם משלמים עליה ביטוח לאומי אמריקאי, ואז היא מגיעה לארץ ואז הביטוח הלאומי הישראלי אומר להם: אתם תושבי ישראל, אתם בעלייה, אתם תושבי ישראל, אני מחייב אתכם ביטוח לאומי, בשיעור שיכול להגיע גם ל-16% ו-17% על כל ההכנסה, כולל על מה ששילמתם בארצות הברית ביטוח לאומי ומס הכנסה והכול.

יוצא מצב שלפעמים הם מגיעים לאחוז מס שולי של 70% על ההכנסה שלהם מארצות הברית. זה דבר שאין לו מקום. אז כפל מס יש, לא משלמים מס פעמיים, יש אמנה לכפל מס. אבל לביטוח לאומי אין. התוצאה של זה היא שאנשים או שלא עושים עלייה, שזו בעיה אחת, או שהם עושים עלייה ומרוויחים פחות ואז מדינת ישראל מרוויחה פחות, כי בסופו של דבר ההכנסה הזאת, אנחנו רוצים שאנשים שעושים עלייה ירוויחו. יש גם אנשים שהם אזרחי ישראל והם גם אזרחים אמריקאים שמציעים להם עבודה בארצות הברית, והם עושים את החשבון: ואללה, הייתי יכול עכשיו להוסיף לתא המשפחתי שלי עוד 5,000 שקל, עוד 10,000 שקל בחודש, אבל אם כל מה שיצא לי מזה זה רק 30% בסוף זה לא שווה, ואז גם נמנעים להגדיל את ההכנסה שלהם. כל הדברים הללו ביחד מייצרים עוול, בייחוד כאשר משווים את זה לעומת מה שקורה עם אותו אדם שעשה עלייה מלונדון או מצרפת או ממדינה אחרת שבה יש הכפל הזה, ואז אנחנו גם מייצרים אפליה קשה. הצעת החוק הזאת, שהצעתי בכנסת הזאת, הצעתי אותה גם בכנסת הקודמת. בכנסת הזאת הצטרפו והגישו הצעות חוק מטעמם גם שרן השכל ומירב בן ארי וכמובן חבר מפלגתי היקר אוהד טל. הם הצטרפו והגישו הצעות חוק באותו נוסח. הצעת החוק הזאת קובעת שבחוק הביטוח הלאומי יבוא שהכנסה שמקורה בעבודה מחוץ לישראל ומשולמים בעדה דמי ביטוח סוציאלי במדינה אחרת, למעט מי שנשלח מטעם מעסיקו הישראלי - - - מה הפרקטיקה הזאת של הגישו באותו נוסח? אלה הצעות חוק טרומיות, הן כולן אוחדו בוועדה. היו ארבע הצעות חוק טרומיות מכנסות קודמות - - - לא, על הכנסת הזאת אני שואל. כן, כולן באותו נוסח. זו הצעת חוק שגם אני, למעשה, קיבלתי אותה כחבר כנסת חדש, קיבלתי אותה כירושה מחברי כנסת שכבר לא בכנסת שהגישו את זה בכנסות שלפניי,

תראה מה אתה עושה כדי לקדם את זה. מיכל וונש-קוטלר ויהודה גליק, ויכול להיות שהיו עוד מציעים. זו הצעת חוק שמנסים להעביר אותה כבר הרבה מאוד זמן.

חברי כנסת שיש להם קשר לעלייה מכירים את הנושא הזה. מדובר על אנשים ברמה גבוהה שרוצים לעלות לישראל ויש להם את הנושא. ארגון נפש בנפש, שאיתו גם נפגשתי לפני שהתחלתי לקדם את החקיקה הזאת בכנסת הקודמת, הראה לי תחשיב שכל עולה מארצות הברית בממוצע תורם לכלכלת ישראל, אנחנו יודעים מה, תורם לכלכלה ותורם בכסף, סכומים מאוד גדולים. מספיק שמעט מאוד עולים יתלבטו וידחו את העלייה שלהם בכמה שנים, שזה מה שקורה אצל בעלי מקצועות חופשיים, הם דוחים את העלייה שלהם לפנסיה. אז במקום שיבואו לארץ בזמן שהם עובדים ומרוויחים ויכולים לתרום לכלכלה ולכול, הם דוחים את העלייה שלהם. כולם נפגעים מזה. ולכן קיבלנו להצעת החוק הזאת תמיכה מקיר לקיר וסיוע רב. אני רוצה להודות לביטוח הלאומי ואני רוצה להודות גם לשרים, כמובן לשר בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, שקיבל על עצמו, ותיכף יודיע השר המשיב על התמיכה של הממשלה בהצעת החוק ובעלות התקציבית שלה, וגם לשר העבודה, שגם הוא נתן את הסכמתו בעקבות הביטוח הלאומי שתומך בזה. כמו שאמרתי, הדבר הזה הוא כבר ארוך שנים, גם מאיר עוד זוכר ששיגעתי אותו על זה בכנסת הקודמת.

תודה רבה, אדוני. שנייה אחת. לכן אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק. אני אומר עוד משפט אחד באנגלית, כי כאמור, רוב האנשים שהצעת החוק נוגעת להם יבינו את זה יותר טוב בשפה האנגלית. אני רוצה לברך את חברי דייוויד שנמצא פה ביציע, שגם צופה בנו. This legislation will solve a major problem that blocks many many people from making Aliyah to Israel. The situation today in Israel is that the person that makes Aliyah from the United States, not from France, not from England, but from the United States specifically, and works in the U.S. will pay double social security, will pay social security on his income in the U.S. and double in Israel. That prevents many many people from making Aliyah. That prevents many many who made Aliyah from keep working on both sides of the ocean, because the actual tax that they will pay on their income from the U.S. can reach up to 70% of the income.

legislation will exempt any foreign income that is being paid for on social security, for example, from the United States, that's the main example, will not be charged double by the Israeli social security, and this will make a lot of people,

hopefully, you too, soon will make Aliyah to Israel and be able to work and to participate in the Zionist project, which is the state of Israel. We know that today many many people in the U.S. are thinking about Aliyah, many of them because they want to come and support Israel, many of them because they are Zionists' Many of them,

because we see the rising antisemitism, and we want the state of Israel to be open for them and as welcoming as possible. So I will be very happy and this legislation was supported from both sides of the isle, and I have to mention, I have mentioned in Hebrew, but I will mention also in English, Member of Knesset Sharren Haskel, member of Knesset Ohad Tal, and member of Knesset Meirav Ben-Ari, who said that she really wanted to be here today, but she is now in the south, showing representatives from the EU what happened on October 7th, and it was very important. But she was a major power behind pushing this legislation and bringing it here to the Knesset. תודה רבה, אדוני. אני מזמין את חברת הכנסת שרן מרים השכל. היא לא נוכחת. אם כן, אני מזמין את חבר הכנסת אוהד טל להציג את הצעת החוק,

בבקשה, אדוני, חמש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, זה לא סוד שמאז תחילת המלחמה אנחנו נמצאים במציאות קשה ומורכבת, אבל לא רק כאן בישראל. יהודים רבים בכל רחבי העולם, רק אתמול נפגשתי עם קבוצה של עיתונאים מאוסטרליה שמספרים איך האנטישמיות מרימה את ראשה המכוער באופן הכי איום שיכול להיות. כולנו רואים את התמונות מכל מיני בירות באירופה, אנחנו רואים מה קורה בארצות הברית, בקמפוסים בארצות הברית, ונזכרים במראות שאולי ראינו לפני מאה שנה,

באירופה. הדבר הזה, לצערנו ולשמחתנו גם יחד, גורם להרבה מאוד אנשים בעולם, הרבה מאוד יהודים בעולם, לנסות לעלות למדינת ישראל. הצעת החוק הזו באה לסייע להם, לפתור להם חסם מרכזי ביכולת להגיע לכאן, לישראל, להרוויח כסף ולשלם מיסים באופן כזה שלא ימנע את היכולת שלהם להתקיים באופן מכובד. אז אנחנו מתקדמים היום צעד נוסף בהצעת החוק החשובה הזאת, שבעצם המטרה שלה לפתור את המציאות שתושב ישראל שמרכז חייו בישראל אבל מקור הכנסתו העיקרי מחוץ לישראל, יידרש לשלם מס על ההכנסה הזו, לרבות תשלומי ביטוח לאומי ודמי בריאות. הוא בעצם נדרש לשלם פעמיים בשתי המדינות עבור אותה הכנסה. הצעת החוק תגן על הביטחון הסוציאלי של אותם אזרחים ותעודד עלייה לארץ בלי חשש לשאת בכפל תשלומי ביטוח. המטרה פשוטה: מי שעולה לארץ, מדינת ישראל תדאג לו גם בפן הכלכלי, ותדגיש את המחויבות שלנו לשמור על העולים. אני רוצה באמת לברך את מציע ההצעה המקורי, חבר הכנסת שמחה רוטמן, ואת כל שאר חברי הכנסת שהצטרפו להצעה החשובה הזו, וגם אני רוצה לפנות באנגלית לחבריי העולים בעניין הזה. To my brothers and sisters, dear Olim, you chose basically to leave everything behind and come here.

Israel is the only place in the world, I think the only country in the world, in which while at war there are more people coming into the country than people who do so in every average regular year. This is something unprecedented, I think. It's only happening here, in the Jewish state. You are the people who chose to come here, so we want you to feel at home. We want you to feel equal among equals, and we will stand with you. The state of Israel will stand with you.

תודה רבה, אדוני. רשימת הדוברים סגורה. אני מזמין את השר הנוכח, השר בן גביר, שישיב. אתה גורם לו לצאת מהמחבוא,

כן, שיתייחס בשם הממשלה. אתה רוצה להתייחס אחרי, בהמשך? בסדר. אם כן, נעבור לדיון האישי. חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת. חבר הכנסת אלעזר שטרן. חבר הכנסת שטרן, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב בראש, עמיתיי חברי הכנסת, תראו, חברי הקודם אוהד טל, שדיבר כאן, וחבר הכנסת רוטמן, שהציג את ההצעה הזאת, מקווים שההצעה הזאת תביא ליותר עלייה מארצות הברית. אני מאחל לנו שזה יקרה. כל מי שעולה לארץ זה חשוב. אבל אני רוצה להגיד משהו על מה שאנחנו עושים כדי שלא יעלו מארצות הברית. הלכתי לישון בערב מאוחר, וראיתי שראש הממשלה רב עם נשיא ארצות הברית, עם שר החוץ, נלחם בנשיא שאף ישראלי לא יכול לשכוח את מה שהוא עשה לנו כאן אחרי 7 באוקטובר וגם לאורך השנים, הנשיא ביידן. כשאתה מנסה לפרש את זה, את מה שהוא עשה ולמה, אז אתה מבין שהוא מתערב עוד פעם ביחסי הפנים של ארצות הברית. אתה יודע שאותם יהודים שהם פוטנציאל לעלות, חלקם הגדול מזדהים עם הנשיא שלהם, או אולי כולם מזדהים עם הנשיא שלהם, ולא רוצים התערבות מבחוץ.

יכול להיות שראש הממשלה היה עייף, בגלל שגם אותו אתה לא יכול להסביר. איך ראש ממשלת ישראל נלחם, רואה מה קורה באירופה, מה קורה בעולם, ונלחם בידידה הכי גדולה שלנו, שתומכת בנו בכל מה שרק אפשר? אבל אז אתה אומר, יכול להיות שהוא היה עייף בגלל שהוא התעסק עם חוק הרבנים, שהרי ב-01:30 קיבלת הודעה שהדיון לא יתקיים היום. יכול להיות שהעייפות הזאת הביאה אותו לידי זה שהוא החליט להיכנס בנשיא ארצות הברית, ואולי העייפות הזאת גם הביאה אותו לידי זה שהוא נתן לראשי הרשויות שלו לעלות לירושלים במקום לטפל באזרחים שלהם בשביל שיסבירו לו כמה החוק הזוי, בעת הזאת של מלחמה במיוחד. עוד כמה ג'ובים לרבנים שבעיקר יחנכו איך לא להתגייס, לשירותי דת שכמו שהם נראים היום הם מרחיקים ולא מקרבים ליהדות. אבל בסוף הוא הבין את זה, ב-01:30, בגלל שגם כמה חברים מהקואליציה סוף-סוף נפל להם משהו. אבל אז אתה שומע שהוא גם רב היום עם השר בן גביר על הדלפות מהקבינט, וכל אחד מקניט את השני, אתה מבין? תגיד, זה ראש הממשלה? במה הוא מתעסק? פלא שאחר כך ככה הוא מנהל את העניינים?

פלא אחר כך שהוא ככה מתעסק עם האמריקאים? תודה רבה. ראש הממשלה, תישן יותר, יהיה לכולנו יותר טוב - - טוב.

- - ואת הזמן שאתה ער תקדיש לא למריבות פוגעניות והסתות. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת, חבר הכנסת נאור שירי, מוותר, חברת הכנסת מיכל מרים ולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת רון כץ, מוותר, חבר הכנסת אבי מעוז - - אני לא מוותר,

אולי אני אוהב להגיד את השם שלך פעמיים-שלוש,

תשמע, בכל אופן כהן זה כהן, לא? יש כבוד. תודה רבה, אדוני היו"ר. חבריי חברי הכנסת, השר לביטחון לאומי הגיבור שלנו, האם תואיל בטובך לשבת בכיסא הממשלה, או שאתה תמשיך להיות ספון בפינה, ותפחד שידברו אליך ויטיחו בך את האמת? אני מניח שתישאר בפינה, כי זה מה שאתה: חזק בטוויטר, חזק בדיבורים, פחדן בחיים. אז אני אשאל אותך בצורה הכי פשוטה שיש: איך אתה ממשיך לחיות עם עצמך? איך אתה חי עם עצמך עם מה שקורה במדינת ישראל, עם העלייה הדרמטית בפשיעה, עם הנזק האדיר למשטרה, עם העובדה שכל דבר שנגעת בו, נכשלת. האם זה גורם לך לומר לעצמך: אני אנסה יותר, אני אשתפר? או פשוט אולי כבר מתישהו תחוס על עם ישראל ומדינת ישראל ותרים ידיים? אני לא מצפה לתשובה, כי כל פעם שמישהו אומר לו את האמת הוא בורח. הוא גם ניסה להחליף ולא להיות שר תורן בשביל לא להיות במליאה כשאני מדבר,

לפעמים אנחנו נפגשים והוא שומע את האמת. אני שמח להיות פה, להיות הפה של הציבור במדינת ישראל, כי זה מה ש-90% מהציבור חושב עליך, ה-10% האחרים עדיין לא סגורים על עצמם, הם עסוקים בכל הפליק-פלאק טוויטר שלך, שלא שווה כלום. אני רוצה, לסיום, לומר לך משפט אחד: שמעתי מה שאמרת על ראש הממשלה, שמעתי מה שראש הממשלה אמר עליך, אני מסכים עם שניכם. ועכשיו, חברים, ברשותכם, אני רוצה להקריא לכם מה אמר ראש הממשלה נתניהו מול חיילים של נצח יהודה: "אני רוצה לספר לכם על סבא שלי,

שאומרים שהוא נצר לגאון מווילנה. הוא היה תלמיד ישיבה מבריק, עילוי גדול, גדול מאוד. יום אחד הוא עמד בתחנת רכבת באירופה, בשלג" - - איך קראו לו? זה הסבא של נתניהו.

חשבתי שזה - - - אני מקריא נאום של נתניהו. חכה, אני עכשיו מחזיר לי 20 שניות על השאלה. הוא שמע "וילנה"?

אני אעשה את זה שוב. חשבתי שמישהו אומר שסבא שלו היה עילוי,

אני עוד פעם אומר: אני מקריא נאום שנתניהו אמר מול חיילים של נצח יהודה.

חבר הכנסת אזולאי, ראש הממשלה נתניהו אמר את זה מול חיילים של נצח יהודה, אולי זה ייתן לכם פרומו קדימה לחוק הגיוס. "אני רוצה לספר לכם על סבא שלי, סבא שלי, שאומרים שהוא נצר לגאון מווילנה. הוא היה תלמיד ישיבה מבריק, עילוי גדול, גדול מאוד. יום אחד הוא עמד בתחנת רכבת באירופה, בשלג, וראה קבוצה של חוליגנים,

ראו תלמידי ישיבה, הוא ואחיו הצעיר. הוא אמר לאח שלו הצעיר: תברח. הוא ניסה לעצור אותם. הם היכו בו באלות: 'ז'יד', 'יהודי'. הוא שכב שם בשלג. הדם שלו, עם הבוץ והשלג, הוא לא ידע אם הוא יחיה. באותם רגעים הוא אמר לעצמו, כך הוא סיפר יותר מאוחר: אוי לבושה, בני המכבים, צאצאיו של דוד המלך, כך הם מתבוססים בבוץ בלי יכולת להגן על עצמם. אם אחיה, אקח את משפחתי, ואעלה לארץ ישראל, שם נקים צבא ומדינה. הוא היה תלמיד ישיבה, גאון גדול. הוא לא ראה בזה שום ניגוד. איך העם היהודי יכול להתקיים אם אין לו אמונה, ואם אין חרב ביד? מה, חסרים לנו שונאים? האמונה היא הכרחית, וגם החרב הכרחית. כך עשו אבותינו. אנחנו קוראים עליהם בספרי הקודש. לא ראו שום ניגוד בזה, להפך" - - תודה רבה. משפט אחרון אדוני. - - "איך נגן על עם ישראל? איך נגן על תורת ישראל? כוח האמונה בוודאי. אבל צריך להחזיק בחרב, בחרב דוד". זה מה שאמר ראש הממשלה נתניהו מול חיילים חרדים, ואמר: אני רואה שינוי ביחס של החברה החרדית כלפי צה"ל. אני חושב שצריך לגייס הרבה יותר ולשמור על אורח החיים, בדיוק כמו שעושה נצח יהודה. חסרים יותר מדי חיילים בצבא - - תודה רבה. - - לשמחתי, יש כמה חברי כנסת בקואליציה שהולכים להפתיע את עם ישראל.

חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת טלי גוטליב, לא יכולה לדבר, שתהיה לך רפואה שלמה, חברת הכנסת נעמה לזימי, מוותרת, חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. סליחה? לנעמה לזימי מגיעה רפואה שלמה. אה, גם לך מגיעה רפואה שלמה, אז כנראה שזה מידבק.

שתהיה רפואה שלמה לכולם. כן, בבקשה, גברתי. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, בשנת 1926 רבי יצחק זקסנברג עלה מפולין לישראל. יצחק היה ידוע בתור אומן ובעל מלאכה מוכשר במיוחד בעבודה עם ברזל. הוא פתח ביפו בית יציקה, והתחיל לייצר מסחטות הדרים ורימונים. אתם מכירים את המסחטות הידניות האלה, שפותחים, מכניסים תפוז, מורידים, אז אלה באמת מסחטות ברזל יצוק, וכמה שהן כבדות

מה שנקרא "מוציאות את המיץ" בקטע טוב. כבר כמעט מאה שנה שכל ישראלי מכיר את המסחטות האלה, והן נמצאות בקיוסקים, בפאבים, בבתים פרטיים. גם לי באופן אישי יש מסחטה כזו בצבע כתום על השיש בבית, גם לך. ותמיד תמיד חשבתי שזו המסחטה הכי טובה בארץ. חשבתי, וטעיתי, יש מסחטה יותר טובה, כי כשאני רואה איך פועלת מפלגת ש"ס, אני מבינה שבכלל אין מה להשוות. תראו מה זה, איך באמצע מלחמה דרעי הטריף את המערכת בניסיון להעביר את רבני השכונות, מה שנקרא חוק הג'ובים, שנועד בסוף לעשות סידור עבודה לעוד כמה מאות מקורבים. העניין הוא שדרעי קצת נזהר כרגע. אז הוא ניסה שחבר הכנסת רוטמן, שהוא נער השליחויות שלו, מטעם המפלגה שנקראת בטעות הציונות הדתית, הוא יהיה זה שלוחץ את הידית. אבל בשלב הזה של המציאות הישראלית המדממת, גוטליב וסעדה שברו את המסחטה, ורוטמן, עם כל הוואסח והבריונות שלו, הוא מסחטה ללא אחריות. אז בלית ברירה, דרעי יפעיל עכשיו את המסחטה בעצמו, כי הוא בנה על נער השליחויות הלא נכון. ואיך יודעים שהמסחטה מתחילה לפעול? שומעים את דרעי אומר: זה יוביל לפירוק הקואליציה. כלומר, זה לא פירוק בפועל, זה רק האיום, זה המנוף, זו הידית, זה הכרוז שמבהיר: הגיע שלב הסחיטה. והמסחטה של דרעי היא המסחטה היעילה ביותר במזרח התיכון, לוקחת את זקסנברג בהליכה. מסחטה שעובדת יופי בימי שגרה, וביתר שאת בעיצומה של מלחמה. תודה רבה.

חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול,

חבר הכנסת אושר שקלים,

חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלמוג כהן, אינו נוכח. אני מזמין את השר בן גביר, בבקשה, להתייחס להצעת החוק בשם הממשלה. זה כל הפיתות, להבדיל מהציוצים. אחלה פיתות. בטח אחלה פיתות. שר האוצר מאשר את זה, אז מגיע כל הכבוד לשר האוצר. חברים, קריאות הביניים התקבלו והסתיימו. בואו ניתן לשר להשיב.

על דעת שר העבודה, שר האוצר, אני מבקש להודיע לכנסת כי בהצבעה בקריאה הראשונה, הממשלה מסכימה לעלות התקציבית של הצעת החוק, ומשכך היא תומכת בהצעה הזאת. אני רוצה להגיד משהו אחד, כי זרקו לי כאן משהו על הפיתות. אני מחכה להתנצלות. אני זוכר את התקופה שבאתם ואמרתם: שר הפיתות,

אמרתי: בואו נפסיק את הקייטנות, אדוני היושב-ראש. האנשים האלה - - - תגיד, על מה אתה מדבר? אתה צריך לבקש סליחה מכל עם ישראל. רגע, רגע, רגע, רגע.

רגע, רגע, רגע. תגיד, אתה רציני? שנייה, רגע אחד. לא, זה לא נורמלי. שנייה, שנייה, שנייה. - - - לגנות תקיפה של צלם בן 74?

רק לסיים משפט. רק לסיים משפט. והאנשים האלה, אדוני היושב-ראש,

אתה שר הפיתות, למה לקחת להם? אדם בן 74 הותקף. למה להוציא להם את הדברים?

אם אני לא יכול לדבר, פשוט צריך להגיד לי את זה, והכול יהיה בסדר.

לא, לא, סליחה. שנייה, שנייה. נביא לך ממחטה. דקה, דקה.

אני סומך עליכם, שתדע, אתם מפלגה רצינית.

בקיצור, אני זוכר אותם. מה הם לא אמרו? אגב, גם כשאמרתי שכל אחד צריך לקבל נשק, מה הם אמרו? שר המיליציות. ממש לא.

והיום באים אליי כל כך הרבה בני קיבוצים, אנשי שמאל, אומרים לי: איזו טעות עשינו, אנחנו הצבענו להם - - מי למשל? מי למשל? - - אבל בן גביר, אתה צדקת, אתה צדקת. תגיד, מה עם גנבות הרכב? ואני אומר את זה בצורה הכי מפורשת. אני לא מחפש שיצדיקו, הרי הם אופוזיציה, זה התפקיד שלהם. לא, לא.

אבל אני יודע שמה שאנחנו מובילים, היו 70 כיתות כוננות, אדוני היושב-ראש, היום במשרד יש 900. אבל זה אחרי 7 באוקטובר. מה אתה חכם, תגיד? איפה היית שנה לפני? תגיד תודה לגלנט.

היו 8,000 נשקים בשנה בממוצע, היום, אדוני, יש 140,000 נשקים בחמישה חודשים. הייתה קייטנה בבתי הסוהר.

שינינו את המדיניות, השבח לבורא עולם.

אני אומר דבר אחד. מותר לכם, חבריי באופוזיציה - - אתה תגנה את התקיפה של יהודי בן 74? - - להגיד: טעינו. זה בסדר, אני אקבל את ההתנצלות שלכם.

הכול בסדר, אני אקבל את ההתנצלות.

- - כי בסוף, בסוף, בסוף, זה החיים של כולנו. חמאס לא בא ואמר: זה איש ימין וזה איש שמאל וזה דתי וזה חילוני.

הם רצו לגמור את כולנו. לכן הגיע הזמן שתבינו שצריך להתמודד איתם ביד קשה. אבל אף אחד לא סופר אותך בממשלה.

אדוני היושב-ראש, עוד משפט אחד. אני שומע עכשיו את המפכ"ל רץ מבמה לבמה, מבמה לבמה, ואומר כל מיני דברים. קודם כול, טוב שנזכר. שנה וחצי הוא היה מפכ"ל, לא אמר שום דבר. להפך, אדוני היושב-ראש. האמת היא, הוא ציית - - הוא היה פה ודיבר. - - אני חייב להודות שהוא ציית למדיניות שלי, ולרוב בקשותיי הוא נענה במשך השנה האחרונה, וטוב שכך. קרה משהו אחרי ועדת מירון, אדוני היושב-ראש, אחרי שכתבו שצריך להדיח אותו, פתאום הוא שינה את עורו. יכול להיות שהוא רוצה לקרוץ לקפלניסטים. זה בסדר גמור, אפשר לנסות לקרוץ לקפלניסטים. אני בדרכי אלך, עם האמת שלי אלך. עם ישראל ינצח. תודה, אדוני היושב-ראש. באיזשהו שלב תגנה תקיפה של יהודי בן 74? לא תגנה תקיפה של צלם בן

אני מזמין את חבר הכנסת יצחק קרויזר להציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים, איסור על השטת כלי שיט ועל הפלגה באופנוע ים בשכרות, התשפ"ד 2023. מי מאיתנו שנוהג לבלות בחופי הים בוודאי ראה תופעה של ריבוי כלי שיט, סירות ואופנועי ים, דבר שהוא מבורך בפני עצמו. אך לצערנו, בתקופה האחרונה אנחנו רואים עלייה בתאונות הקשות המתרחשות בים עם כלים אלו, ולצערנו, אנחנו רואים שהגורם לתאונות הקשות האלו הוא שימוש בסמים ואלכוהול תוך כדי שיט. לכן אנחנו אומרים: אם שותים, לא משיטים. להפתעתי, גיליתי שעד היום לא נקבע בהוראות הדין איסור גורף על השטה תחת השפעת סמים או אלכוהול,

אכן קיימות הוראות בדין המשמעתי החלות לגבי ימאים במסגרת הוראות חוק הספנות, ואולם אינן נותנות מענה מספק נוכח הענישה המוגבלת הקבועה בהן, ונוכח העובדה שהן חלות רק על מי שמוקנית לו תעודת הסמכה למקצוע ימאי או למשיט כלי שיט קטן. ואת זה בדיוק, חבריי חברי הכנסת, באה הצעת החוק לתקן בתיקון פקודת הנמלים. אני רוצה לצטט קצת מתוך החוק: הצעת החוק תכליתה לאסור על השטת כלי שיט ועל הפלגה באופנוע ים בשכרות - - תפנה לכתובים. נפנה לכתובים. - - מאפשרת נתינת כלים אפקטיביים למיגור התופעה באמצעות מתן גיבוי חוקי, שמאפשר להסמיך שוטר לדרוש מאדם הממלא תפקיד בכלי שיט לבצע בדיקת שכרות או נטילת סם מסוכן,

החמרת הענישה האפקטיבית. משיטי כלי שיט ואופנועי ים שייתפסו בשכרות יהיו צפויים לעמוד על עד שלוש שנות מאסר או קנס של עד 75,000 שקלים או שני העונשים כאחד.

חבריי חברי הכנסת, מדובר בהצעת חוק חשובה ביותר. כפי שכבר פתחתי בדבריי, כל סוף שבוע או כל יום שעובר ללא נפגעים אפשר להגדיר אותו כנס.

מטרת החוק הזאת היא לצמצם את הפגיעות בנפש, להציל חיי אדם ולאפשר לציבור המבלים בחופים לחזור הביתה בשלום. טרם נעבור להצבעה על החקיקה, ואני בוודאי אשמח שכולכם תצטרפו ותצביעו בעד החוק החשוב הזה, אני רוצה להודות לדוד ביטן, יושב-ראש הוועדה, שמוביל בצורה מקצועית ועניינית ורצינית את הצעת החוק, לצוות ניהול הוועדה, לצוות הייעוץ המשפטי של הוועדה, רספ"ן, משטרת ישראל, איגוד ערים כינרת, ראש המועצה האזורית עמק הירדן שמשמש גם ראש איגוד ערים כינרת אילן גרינבאום, כמובן לצוות שלי בלשכה ובראשם היועצת הפרלמנטרית אושרית סטבון, על כל ההשקעה בקידום ובדיוק הצעת החוק הזאת. חבריי חברי הכנסת, נעבור להצבעה, ואבקש ברשותכם שתצביעו בעד הצעת חוק חשובה זו.

תודה רבה, אדוני. אם כן, נעבור לדיון האישי. רשימת הדוברים סגורה. חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חבר הכנסת רון כץ, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני. כנסת נכבדה, לא כל יום יוצא לך לעמוד פה ולענות אמת לשר הכי פופוליסטי שאי פעם דרך בבית הזה. אז לפני חמש דקות עמד פה בן גביר ואמר: אתם צריכים להגיד לי תודה שסגרנו את הפיתות,

אני שמח לבשר שיש נתונים. מאז שהוא ניסה להתעסק עם המאפיות בבתי הכלא, ההוצאות של שב"ס שולשו, לא פי אחד, לא פי שניים, פי שלושה, פי שלושה זה עולה יותר. ההחלטה של השר, ואני מצטט מתוך הכתוב: ההחלטה של השר לאסור אפיית פיתות בבתי הסוהר ניפחה את הסכום שמוציא שירות בתי הסוהר על האכלת אסירים ביטחוניים ב-250%. ההוצאות קפצו במאות אלפי שקלים, והאסירים, שימו לב, עדיין נהנים ממאפים טריים ויקרים הרבה יותר. אז אני חושב שמי שצריך לעלות פה ולהתנצל בפני עם ישראל זה איתמר בן גביר, שלא רק שהוא לא מצליח בתפקידו, הוא גם עולה לנו הרבה יותר כסף. אז בפעם הבאה שאתה עולה לדוכן ומשקר, לפחות תשקר על משהו שהרבה יותר קשה למצוא מאשר לעשות גוגל מהיר. ודיברת פה גם על ביטחון אישי, אז אתה רוצה שאני אספר לך בכמה זינקה גנבת המכוניות במדינת ישראל? תשאל את חברות הביטוח. אתה רוצה שאני אדבר איתך על הזינוק בנרצחים במדינת ישראל? על מה אתה רוצה שאני אדבר איתך ואתה אחראי לו וכשלת בו? יש נושא אחד שלא כשלת בו? בוא נשחק משחק, סעדה: אל"ף, בי"ת, בן גביר.

תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת גוטליב, מוותרת, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול,

אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, בבקשה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לספר לך, אדוני היושב-ראש, אנקדוטה משעשעת שבעצם מספרת את כל הסיפור על איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. זו האנקדוטה: לפני שלושה שבועות בערך היה פה דיון 40 חתימות. ראש הממשלה ישב פה, יאיר לפיד, ראש הקואליציה, עמד לנאום עם הקול הצרוד.

האופוזיציה. - - עמד לנאום עם הקול הצרוד. אתה מכיר את הקול הצרוד? פשיסטים, הדתה, משחיסטים, גזלנים, קופה ציבורית, חוק הגיוס, משתמטים, אבל עם הקול הצרוד.

לא, זה חמוד, זה חמוד.

מאז שהתחלת להעלות ציוצים קיבלת ועדת משנה.

ואז עומד פה גפני, והולך כזה מסביב למקום שאני יושבת בו, הולך וחוזר, הולך וחוזר, עצבני.

גפני, גפני. ואני אומרת לו: הרב גפני, אתם מכירים אותו, הוא בן אדם אינטנסיבי כזה. אני אומרת לו: הרב, הוא הולך ומדבר עם עצמו, הוא מדבר עם עצמו עם הידיים, ואני אומרת לו: הרב גפני, מה קרה? מה קרה? ואז הוא אומר לי: הכול. אני אומרת לו: מה? הוא אומר לי: הכול. אני אומרת לו: מה זה הכול, הרב גפני? ואז הוא אומר לי: האיש עכשיו שעומד וצועק, לפיד, בא אליי לפני הבחירות ואמר לי: אני מוכן לתת לך הכול. ואני אומרת לו: הרב גפני, מה זה בדיוק הכול? ואז הוא נעמד מולי בשיא הקריזה וצורח: הכול. לפיד היה מוכן לתת לי הכול. אבל זה שקר, ואת יודעת שזה שקר. זאת אמת.

אני רוצה שנבין כולנו איפה אנחנו עומדים. אין יותר נמוך מהדבר הזה.

הסיפור הוא כזה: כרגע המפלגות החרדיות הן שובר שוויון. השמאל החליט: החרדים לא יקבלו כלום, נעשה להם את המוות,

הכול. נפעיל - - מי זה השמאל?

השמאל זה בג"ץ, השמאל זה התקשורת, השמאל אוחז בשיח הציבורי.

ברצות השמאל, ידברו רק על החרדים.

אבל אם לפיד היה מצליח וגפני היה נכנע לו, אף אחד לא היה מדבר על השמאל. גוטליב וסעדה, גוטליב וסעדה הפילו את החוק.

אף אחד לא היה מדבר על הגיוס - - אני לא חושב שסעדה זה שמאל.

- - אף אחד לא היה יודע בכלל על חוק הרבנים, כי השמאל היה דואג לזה. מה שקורה עכשיו זה כזה דבר: השמאל רוצה את החרדים אצלו, וכשהחרדים יהיו אצל השמאל, הם יקבלו הכול, ואף מהדורה לא תיפתח בזה. כולם ישתיקו את זה.

כולם ישתיקו את זה. כרגע המפלגות החרדיות נמצאות במצב בלתי אפשרי: או להיות בימין, איפה שהלב שלהן נמצא, בלי לקבל כלום, או להיות בשמאל - - תודה רבה.

- - ולקבל הכול. מה הקשר אלינו בכלל?

לא מעניין אתכם לא גיוס, לא רבנים, לא חרדים.

מעניין אתכם שלטון וכוח, שלטון וכוח. תודה רבה.

זה אתם. אתם הרסתם את המדינה. ואתם תהיו הראשונים לתת לחרדים - - - חברת הכנסת.

לפיד - - חברת הכנסת. - - הכול, הכול.

למה את לא מדברת על הצפון?

היושב בראש. גלית, אני בכל זאת אשיב לך בקצרה. אני איתך. אני חייבת להשיב לך בקצרה. אני מקשיבה, מותק. כי זה שאת יכולה להגיד שהחקיקה של הרבנים לא עברה בגלל השמאל, אין לזה שום אחיזה במציאות. זה לא מה שאמרתי. זה מה שאמרת: בגלל בג"ץ, בגלל השמאל, בגלל השמאל.

בסופו של דבר, אתם ממשלת ימין ימין על מלא על מלא על מלא, והבעיה היא אצלכם בתוך הסיעות שלכם. אנחנו לא קשורים לזה. זה הכול.

לא, אבל ניסית להאשים פה. מה אנחנו קשורים? מה אנחנו קשורים?

הם היו מקבלים הכול? אבל אתם בשלטון. למה הם לא מרוצים? יש לכם רוב. ממשלת ימין ימין. תסבירי לי, למה הם לא מרוצים? זאת התשובה,

מה אנחנו קשורים? לתקשורת אין פה זכות הצבעה, ולבג"ץ אין פה זכות הצבעה. אתם לא מצליחים להעביר פה את ההצבעה. לנו אין קשר.

אבל לא על זה רציתי לדבר. בכל זאת השר לביטחון לאומי נמצא פה, ואני יודעת שהוא לא יקשיב לי, אבל אני בכל זאת אדבר איתך, ואני אדבר אליך, ובלי שיש לי שום דבר אישי נגדך. אבל אדוני השר לביטחון לאומי, כן כן, אני זאתי עם החתולים, שהיה לך מה להגיד, אתה גם השר לביטחון לאומי שלי ושל עוד מיליון אוהבי בעלי חיים במדינה. גם אני אוהב בעלי חיים. אני באמת באמת רוצה לשאול אותך - - - גם אני אוהב בעלי חיים.

יש לך חתולים, בגלל זה לא הבנתי למה אתה צוחק על זה. יש לי גם כלב. אני באמת רוצה לשאול אותך בכנות, אדוני השר. אנחנו האזרחים שלך, ואתה יכול לעלות לכאן ולהציג כהישגים את הנושא של הפיתות או את הנושא האחר, אבל אני באמת באמת פונה אליך ברצינות, כי מה שקורה בפועל זה שבגלל העלייה בגנבות הרכב עלו ב-30% מחירי הביטוח. האם אתה חושב שמישהו במדינה הזאת מרגיש יותר בטוח בשנה האחרונה? זה שיש יותר כיתות כוננות, אני מברכת על כך, וזה שיש יותר נשקים, יש לי ביקורת על איך שחולקו הנשקים, אבל אם זה מה שצריך להעלות את הביטחון, אני מברכת גם על כך. אבל לעלות לכאן ולהציג אותך כמישהו שיש לו הישגים זה בדיחה. ואני כתושבת באר שבע לא אשכח לך לעולם איך אחרי כל פיגוע הגעת לעיר ולא הפסקת לרקוד על הדם, כמה אתה תעשה אחרת, כשבפועל ההישגים היחידים שלך הם ציוצים, כי בוא תעלה לכאן ותגיד לי: במה ההישגים שלך באים לידי ביטוי? תן לי פרמטר אחד, אחד, שבו ירדתם. בוא תסביר לי: למה הפסקתם את מסלול בטוח? למה הפסקתם את התוכניות של הנגב שעזרו לנו, שהורידו את רמת הפשיעה, שעזרו לכל התושבים בנגב? למה הפסקת אותן? למה להפסיק דברים טובים? אבל אין לך תשובות, יש לך ציוצים. תודה רבה. אם כן, אני מזמין את חבר הכנסת יצחק קרויזר. חבר הכנסת קרויזר, אתה רוצה לסכם את הדיון?

בבקשה,

כבוד השר רוצה למסור הודעה? כן, בבקשה. הודעה חשובה. ולהתייחס לחוק, שיש לו השלכות תקציביות? לא, אז להתייחס לחוק. אוקיי. אתה מסמס משהו על קוצב לב? אבל איזה נמוך זה, אה? אתה יודע, חילופי האשמות וחילופי דברים, להגיד כזה דבר?

אף אחד מהליכודניקים לא הגן על ראש הממשלה. זה לא מתאים להם. אף אחד לא אמר: לא יפה, לא יפה. אמרתם כאן כמה דברים, אז אני רוצה להראות לכם טבלה, כי אתם הרי פופוליסטים. אתה לא מראה טבלה, אתה מקריא. אתם לא מתבססים על נתונים, אז אני רוצה להראות לכם נתונים. - - - מי שאלה? גב' פרידמן, כן, מגמה רב-שנתית בגנבות רכבים. אני מעוניינת לשמוע, מאוד. ב-2006 - - - 2006? שנייה, שנייה. תשמעי טוב, שאלת, אני בא לענות לך. חבר'ה, אתם לא מסוגלים להתמודד עם עובדות? אם אני שומעת 2006 או 2016? די להיות פופוליסטים. ב-2006, 2006, 37,524, ב-2007, נמשיך, יש כאן טבלה ארוכה. אתה מחזיר אותנו 20 שנה אחורה? הרגע הם אמרו שיש נתונים של ירידה, אה, של עלייה. אני רוצה להראות להם. כבוד השר, אני רוצה לשמוע. אבל הם לא מסוגלים לקבל את האמת. האמת מרגיזה אתכם? היא מרגיזה אתכם? רוצים לשמוע. גם לנו יש טבלה. גם אני רוצה לשמוע.

אגב, אז הוקמה יחידת להב, 28,542, ב-2011, 24,234. נמשיך הלאה, הלאה, יש לי כאן את כל השנים. איך אומרים, אני יכול לתת לכם עוד ועוד. ב-2024 אנחנו ב-7,054, יש ירידה. - - - יש ירידה. לא יעזור לך, העובדות מוכיחות אחרת. אלה לא עובדות, תן את הנתונים. עכשיו אני רוצה להסביר לכם מה הסיפור. חברות הביטוח באמת מעלות, וכשאני בדקתי - - הוא משקר. תפיץ לנו את זה, תפיץ, תפיץ. הם שואלים שאלות, אני בא להציג להם נתונים. שנייה, הוא מציג נתונים.

אחרי שנציג נתונים - - - הם לא מסוגלים. - - - הם לא מסוגלים, הם לא מסוגלים, אדוני היושב-ראש.

בהתנהלות של עכשיו, יש ירידה. אמרו כאן דבר נכון: חברות הביטוח מעלות את הביטוח. תן לי לנחש: בגלל חלקי הרכב, בגלל הארגון. לא, הם לא מסוגלים. אמרתי, בחוק הבא תהיה לכם הזדמנות. לא, קשה להם עם העובדות. חברות הביטוח עושות מניפולציה, וצריך לדעת את זה. לחברות הביטוח יש עניין והן מעלות את הביטוח בלי קשר לדבר הזה. שימו לב לעוד דבר, נתון מדהים. הרי היום לעומת 2006 יש הרבה יותר רכבים בכביש, פי כמה וכמה, ולמרות זאת באופן ממוצע זה יורד. אדוני היושב-ראש, שאלו כאן: איזה הישגים יש? מה עשיתם? שילשנו את אכיפת המקרקעין.

כשאני הגעתי למשרד, אמרו לי: בר לב אמר: לא הורסים בתים בנגב. אמרתי: איזה מן דבר זה? כן הורסים בתים בנגב. את גרה בבאר שבע, לפני שתי דקות אמרת: באר שבע, באר שבע, באר שבע.

בר לב הפקיר את באר שבע, ואני באתי ואמרתי: נגמרו המשחקים, יש הריסות בתים. תמיד כשאני בא, אלהואשלה צועק עליי: הכפלת את ההריסות, כל היום הורסים אצלנו. הורסים בתים לא חוקיים. אני גאה בזה.

היה גל של התפטרויות שוטרים, גל של התפטרויות. כשאני באתי, שוטרים לא רצו - - עדיין יש. - - לא רצו להתגייס למשטרה. עצרנו את הגל. תלמד נתונים. בשנה שעברה - - כמה תקנים יש? בשנה שעברה גייסנו 2,300 שוטרים.

אני נותן לך מספרים. אדוני היושב-ראש, אני לא יכול ככה, אני באמת לא. - - - הם מבקשים נתונים, אני נותן נתונים, מכבד אתכם. הרי יכולתי לא להתייחס אליכם בכלל. יכולתי לא להתייחס. אני מתייחס.

בוא נצמצם את זה לאחד,

לא שניים בבת אחת, כי אני רוצה לשמוע גם את קריאות הביניים. אני דווקא כן מעוניין, כי אל מול נתונים באים עם נתונים, מול עובדות יבואו עובדות. 2,300 בשנה שעברה, 1,300 השנה. לפני שלוש שנים בתקופה של בר לב רק פרשו, רק פרשו, רק פרשו. העליתי משכורות. לכו היום לשוטרים. 12,000 שוטרים ועוד כמה אלפי סוהרים קיבלו כל אחד למשכורת עוד 1,100 שקלים, וזאת פעימה ראשונה. הולכת להיות פעימה שנייה והולכת להיות פעימה שלישית.

אמרתי כבר על כיתות הכוננות, הסברתי על הנשקים. חברים, בואו - - - זהו? זה מה שעשית? חברים, בואו נגיד את האמת, ההזנחה במשרד הזה לא התחילה מעומר בר לב. היו כאן שרים מוצלחים, לדעתי אוחנה, ארדן אבל היו שנים רבות שלא התנהלו בצורה נכונה במשרד הזה. מה-זה מוצלח במשמרת של אוחנה. לעומתכם זה באמת מוצלח. וזאת הזנחה, זאת הזנחה של עשרות שנים. אתה דיברת - - - אותו דוח שמדבר - - - אני באתי ושיניתי את הדברים. בבאר שבע היום, הגב' פרידמן, יש יותר שוטרים, בבאר שבע יש יותר לוחמי מג"ב. יש יותר פשע,

שקר, שקר. מה שקר?

בבאר שבע יש ממ"ז שאני מיניתי אותו, שב-7 באוקטובר - - - איזה גבר אתה. קשה לכם עם העובדות, הא? - - - שב-7 באוקטובר, כשאת ישנת בבית, יסמין - - נראה לך שישנתי בבית? - - אז השוטרים בבאר שבע והלוחמים, היחידה הבט"פית והטקטית ושוטרי משטרת באר שבע,

אופקים ונתיבות - - מה אתה עשית ב-7 שאתה קורא ליסמין? - - הם רצו כדי להציל אותך ואת תושבי באר שבע.

אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך, כשאני מדבר עם אנשים - - - - - - אנרכיסט, זה מה שאתה. נוסע באדום, לא שם

מתערב בעבודת המפכ"ל,

אנרכיסט - - קודם דיברתם על נתונים, אני מראה לכם נתונים, אז לא מוצאים חן בעיניכם הנתונים.

גם משתמט.

נאור, אתה - - - אני רק אומר את הדברים הבאים - - בזה שהוא אומר - - - - - ברוך השם, יש התקדמות גדולה גדולה.

אנחנו תיקנו את הכשל ואת החידלון. - - - חשבתם שאנחנו מתפרקים?

סליחה, חברי הכנסת, השר רוצה לסיים את דברו. עם ישראל ממש שמח שאתם לא מתפרקים.

תיקנו את החידלון, תיקנו את הכישלון, ואדוני היושב-ראש, אני מודה, קיבלתי את המשרד שהוא החריב אותו, עומר בר לב, אבל ברוך השם, מאז המשטרה רק עולה ועולה ועולה. זה מרגיז אתכם, מרגיז אתכם שאני פתחתי כיתות כוננות, מרגיז אתכם ששיניתי בבתי הסוהר.

מרגיז אתכם שחילקתי ונתתי מדיניות של 140,000 נשקים. אתם הרי אמרתם: אסור לתת נשק. אתה מחלק נשק כי המשטרה לא שומרת על הביטחון, אז אתה אומר לאזרחים: תשמעו,

אני אמשיך, ויסמין, רק משפט אחד. כישלון. עוד דבר, לגבי בעלי חיים. כל חיי, אני גרתי במבשרת ציון, גידלתי בעלי חיים, גידלתי כלבים וגידלתי חתולים, אבל אני תמיד מזכיר לעצמי את הדבר הבא - - וגידלת אנרכיסטים, גזענים. פשיסטים. אתה לא מבין, אדוני השר, הם כבר תפרו את החליפות, ואתה משבש להם את זה. אני מבין, מבין. אין חליפות. לא מתפרקים. קודם כול - - - טוב לראות אותך במליאה. קטי, חברת הכנסת שטרית,

מה הוא אמר עכשיו? גידלת אנרכיסטים.

יש לי בן, החלום שלו זה להיות בסיירת. היה עכשיו במכינה קדם-צבאית. כל היום התאמן כדי לשמור את האנשים האלה. אין להם, הם כפויי טובה, אבל אני, לא אכפת לי.

לא אכפת לי.

אחד הדברים היחידים - - - אנחנו נמשיך לתת את הגב לחיילי צה"ל, נמשיך לתת את הגב לשוטרים. - - - זה שאתה מתחפש לשוטר. בזמן שאני הייתי - - - אתה התחפשת לחייל - - - אתם תצעקו ואנחנו נעבוד. חברי הכנסת, זה לא מכבד. הרבצת - - - זאת לא קריאת ביניים, זאת קריאה במקום.

אתם תצעקו ואנחנו נעבוד ונמשיך לעבוד. תודה רבה.

- - - תודה רבה. חברי הכנסת, בוא נעצור ונשמור על הסדר. - - - חברים, אם כן, אני מזמין את חבר הכנסת קרויזר לסכם את הדיון. לא צריך, לא צריך.

אתה רוצה לסכם? מוותר. תודה רבה.

חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 6) (איסור השטת כלי שיט תחת השפעה של אלכוהול או סמים מסוכנים), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 6) (איסור השטת כלי שיט תחת השפעה של אלכוהול או סמים מסוכנים), התשפ"ד 2024, לוועדת הכלכלה נתקבלה. 11 בעד, מתנגד אחד.

קובע

הצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 6) (איסור השטת

התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותחזור לדיון בוועדת הכלכלה לצורך הכנה לקריאה השנייה והשלישית. מזכירות הכנסת, בבקשה, הודעה.

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשפ"ג 2024,

חוה אתי עטייה וקבוצת חברי הכנסת.

תודה רבה, מזכירות הכנסת. נעבור לנושא הבא בסדר-היום, הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 53) (ערעור על החלטה בדבר פרישה

מוצע לקבוע כי הערעור יוגש בתוך 14 ימים מיום ההחלטה של ועדת הכנסת, ופסק הדין יינתן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 ימים מיום הגשת הערעור. ההצעה אושרה בוועדת הכנסת פה אחד, ואבקש מהכנסת לאשרה בקריאה הראשונה.

תודה רבה, אדוני. אם כן, נעבור לדיון האישי. רשימת הדוברים סגורה. חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת.

חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי,

חבר הכנסת נאור שירי, הבטחתי, קיימתי. אתה לא יודע שיש מניפולציות בחיים?

תודה רבה, אדוני. בבקשה. אני אעשה מעשה חבר הכנסת סימון דוידסון, כי אני תכננתי לדבר על חוק הגיוס, אבל - - יש לך רק שלוש דקות. - - מכיוון שהשר הכושל ביותר במדינת ישראל אי פעם לאורך כל ההיסטוריה עלה כאן וציין פה ונתן לנו ציונים, חבר הכנסת רון כץ, על זה שהבן שלו בזה והוא שומר עלינו, אין לו אפילו - - ואני הייתי בבית. תשמעו, אני לא מרוקאי. - - טיפת חשומה, יה-אללה שלך. אתה משתמט. המדים היחידים שהבן אדם הזה שם זה בפורים כשהוא התחפש לחייל או לשוטר. אתה יכול להגיד לי מילה על שירות צבאי? רק ימי המילואים שאני עשיתי זה בערך הימים שאתה ברחת מהקטטה בחברון, מצולם. אתה זוכר את הסרט הזה, גם את האנרכיה כשאתה הודעת כמו, לא נעים לי להגיד את זה,

וברחת מהעימות. אתה תרצה לנו על שירות צבאי? אתה תרצה לנו על הגנה? אתה עם אקדח פיקות מאיים על שומר בקניון, זה הניסיון הקרבי היחידי שלך, כשיש מאבטח לידך. אתה צריך להתבייש בכלל שאתה מדבר איתנו, וכל פעם שאתה עולה לפה, להגיד סליחה למדינת ישראל על פירוק הביטחון האישי. תתבייש. תתבייש. אתה מדבר אלינו, שהיינו בקבע, קצינים? אתה מדבר איתנו? חצוף. ואני אומר לך, ואני תובע פעם ראשונה פה את עלבונו של ראש הממשלה, כי אף אחד מכם עוד לא עשה את זה. גם בהודעה לתקשורת של האנרכיסט המשתמש איתמר בן גביר אין לו גבול, והוא צוחק על הבריאות ועל קוצב הלב של ראש הממשלה בהודעה לתקשורת ואומר לו: אתה תעשה פוליגרף. זה לאן הגענו? אבל האמת, אדוני ראש הממשלה, אם תשמע או לא שאני זה שמגן עליך פה, זו אשמתך, כי מה אמרת? הוא לא יהיה שר בממשלתך. התביישת לעלות איתו לתמונה משותפת. זה המצב שלנו. זה הליכוד. לשם זה מביא אותנו. תתביישו לכם. תודה רבה. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. הולך להמשיך את הקו. סרן רון כץ. עבדתי על זה.

חבר הכנסת כץ, המליאה ממתינה. אנחנו באנו לגמור את הממשלה, עליזה. תודה רבה. שלוש דקות לרשותך. אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, אני רוצה רגע להמשיך בקו של חברי חבר הכנסת נאור שירי, כי יש פה, באמת אני מרגיש כאילו זה סוג של איזה קטע מארץ נהדרת. עומד משתמט ואומר לנו: מה עשיתם בצבא?

כשאני הייתי בקורס קצינים, אתה התחבאת מאחורי איזו בסטה, צעקת על מישהו.

שעשתה עכשיו חמישה חודשים מילואים כלוחמת כיפת ברזל, שמרה עליך. יסמין, שעשתה צבא,

על מי אתה מדבר? בוא, אני רוצה לדבר עכשיו משהו: אתה יודע מה? הבן של עליזה בראשי, שנמצא עכשיו במילואים בגבעתי, שומר עליך באיו"ש. אתה לא מתבייש לעמוד פה ולדבר על לוחמים. מעולם מעולם לא ראית איך נראה הבקו"ם, לא ראית מה זה טירונות ולא החזקת נשק, חוץ מלהצטלם איתו, וכמעט ארצות הברית לקחה לנו אותם בגללך, אבל אתה תעמוד פה ותדבר על לוחמים. ואם אתה כבר רוצה לעמוד ולדבר על לוחמים, אני רוצה להקריא לך קורות חיים ואולי תזהה אותם: הוא היה מפקד פלוגה בחטיבת הצנחנים, הוא היה מפקד יחידת ברק במחוז תל אביב, מפקד ימ"ס בעזה, קצין אג"ם מג"ב צפון, מפקד תחנת עירון, מפקד מרחב שומרון, מפקד מרחב שרון ומפקד משמר הגבול. אתם יודעים על מי מדובר? על קובי שבתאי, מפכ"ל המשטרה. תתבייש כשאתה מדבר עליו. מי אתה בכלל לידו? הבן אדם נתן את החיים שלו בשביל לשמור עלינו, בשביל לשמור עליך, ואתה רץ פה, מתדרך עליו כמו פחדן, לא נותן לו לדבר, לא מזמין אותו למקומו, מתלבט אם תלך למסיבת הסיום שלו. הוא לא רוצה שתבוא למסיבת הסיום שלו. הוא לא רוצה לראות אותך. הסיבה היחידה שהוא נשאר במשטרת ישראל היא בשביל לשמור עלינו לפני שאתה תהפוך אותה למיליציה פרטית הזויה שלך. ואני רוצה לתת לך פה עתידות, איתמר בן גביר: חוק הגיוס, שיבוא עלינו לטובה, יפיל את הממשלה הזאת, ואז אתה תשב פה באופוזיציה כמו שישבת קודם והתחננת למירב בן ארי לסיורים, אבל אף אחד במשטרה לא יסתכל עליך.

חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה,

חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת. היא נוכחת. נוכחת. אה, את שם? אני מסתכל על המקום שלך. זה משנה מקום משנה מזל, אולי זה יעזור לרפואה. חברת הכנסת טלי גוטליב,

חברת הכנסת נעמי לזימי, גם מוותרת. חברת הכנסת שלי טל מירון? חברת הכנסת מירון? חברת הכנסת מירון? שש שנים בצבא. אני מתנצל שלא אמרתי שהיא הייתה סרן, במיל'. שש שנים בצבא.

שש שנים בצבא, כמו כל המשרתות אצלנו. אין לי מה להגיד. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. בצו הראשון שלנו עשינו יותר ממנו.

סליחה, חברים, תנו לחברת הכנסת לדבר. אבל תאפס לי.

חברים, אני מאפס לה את השעון. אני מבקש שתיתנו לה לדבר.

תודה רבה, אדוני היושב בראש. חברי חבר הכנסת רון כץ השמיט את השירות הצבאי שלי כאילו אני איזה משתמטת, אבל אני שירתי כמעט שבע שנים בחיל האוויר כקצינה, ועשיתי מילואים בהתנדבות אחרי ששתי הבנות שלי נולדו שנים על גבי שנים. יש לנו פה עוד סרן. כל המחלקה הזאת, אם נסכום את הפז"ם שלנו, לעומת מחלקת המשתמטים - - היועצת שלי חזרה אחרי חצי שנה בעזה. - - בושה וחרפה שהם בכלל פותחים את הפה שלהם ומדברים עלינו, ששירתנו את המדינה וממשיכים לשרת אותה ונאבקים עבור האזרחים. אבל המשתמטים יגידו לנו, מה רצית להגיד, בועז? שהצד הזה פשוט יודע איך להילחם, לא כמוהם. יש הרבה מה ללמוד מהצד הזה של השולחן, בצניעות רבה אני אגיד. האמת היא שתכננתי, כמו חבר הכנסת סימון דוידסון, לדבר על משהו אחר, אבל החלטתי לשנות. בחוק הבא אני אחזור לנאום המקורי. אבל אני רק רוצה להגיד,

ישבתי אתמול בוועדת החוץ והביטחון בדיונים לגבי חוק ההשתמטות, נקרא לו, וכל כך קשה לי המחשבה שצריך בכלל להסביר למה צריך לשרת את מדינת ישראל. איזה כבוד, איזו זכות הייתה לי להיות קצינה בצה"ל. פשוט קמתי כל בוקר בציונות, בגאווה גדולה. הרגשתי שאני משרתת את המדינה שלי. אחד הרגעים הכי מאושרים בחיים שלי היה כשעמדתי על רחבת מסדרים וקיבלתי דרגות קצונה, וההורים שלי ישבו שם בקהל ודמעו, והיו כל כך גאים בי שאני נותנת למדינה. וזה מה שאני מחנכת את שתי הבנות שלי. אין אצלן סימני שאלה בראש, הן ילכו לצבא. הבת שלי בכיתה י"ב, או-טו-טו מתגייסת. אנחנו כל כך מתרגשים שהיא תשרת את המדינה. זה לא נטל, זה לא עול, זו זכות, בטח ובטח בשעת מלחמה, כשהחיילים שלנו מקריבים את עצמם. אז לכל המשתמטים, וביניהם השר הכושל לחוסר ביטחון לאומי, אני מציעה קצת צניעות כשהוא מדבר על האנשים שמשרתים את המדינה באמת והחיילים הגיבורים שלנו. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אביגדור ליברמן,

חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת ירון לוי,

חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלמוג כהן, אינו נוכח. יושב-ראש ועדת הכנסת רוצה לסכם את הדיון? חבר הכנסת כץ, כבר סיכם. אם כן, נעבור, סליחה, קצת כבוד. קצת כבוד. אוקיי. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק הכנסת - - אבל לא להגזים, לא באלימות.

סליחה, סליחה, תוסיפו כבוד. אתם לא מוסיפים כבוד. נעבור להצבעה על הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 53) (ערעור על החלטה בדבר פרישה מסיעה), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. הצבעה. חברי הכנסת, הצבעה עכשיו. וואי, וואי.

אי-אפשר לעשות הצבעה באמצע - - - לא להפריע באמצע ההצבעה. יש פה אלימות. לא להפריע באמצע ההצבעה בשום פנים ואופן.

זה לא מפריע. סליחה, אי-אפשר לקיים הצבעה כשזה מתקיים ככה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 53) (ערעור על החלטה בדבר פרישה מסיעה), התשפ"ד 2024, לוועדת הכנסת נתקבלה. חמישה בעד, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 53) (ערעור על החלטה בדבר פרישה מסיעה), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותחזור לדיון בוועדת הכנסת לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא

- - - סליחה, סליחה, חברת הכנסת גוטליב, אני אבקש להפסיק.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חברי הכנסת, אני רוצה שקט באולם מייד. חבר הכנסת רון כץ, אני מבקש, אני לא רוצה. - - - חברת הכנסת שירי.

שלי, סליחה.

סליחה.

זה משפחות חטופים, טלי. זה לא.

זה לא המקום ולא הזמן. וגם אם לא,

חברת הכנסת גוטליב, את מפריעה לסדר. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

סליחה. חבר הכנסת דנינו, בבקשה. זה לא משפחות החטופים - - - - - - סליחה, חברת הכנסת גוטליב, אני קורא אותך לסדר. טלי, את מפריעה לי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, באמת טיפה להירגע. עמיתיי חברי הכנסת, אני שמח להביא בפניכם להצבעה בקריאה ראשונה את הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (תיקון מס' 35). מי הכניס אותם?

חברת הכנסת גוטליב, אני מבקש להפסיק עם הנושא בכלל.

זה לא קשור לכנסת בכלל. בבקשה.

סליחה, הדיונים האלה בחוץ. אני חברת כנסת. זה קפיטול. אבל זה לא המקום.

טלי, את היחידה שמפריעה פה. חברת הכנסת גוטליב, אני מבקש ממך. זה משהו. - - - חברת הכנסת גוטליב, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אני מבקש ממך להפסיק.

אבל זה לא הנושא. טלי, את מפריעה לי. זה לא הנושא עכשיו, זה לא המקום. אבל תצאי החוצה. - - - אני רוצה להגיד לפרוטוקול שאני סומך על המנכ"ל.

חבר הכנסת כץ, אני מבקש, בוא נתקדם. מטורפים.

קפיטול עושים לכם פה. חברת הכנסת גוטליב, אני מבקש ממך. קפיטול. תגידו לי, איך זה קורה דבר כזה? חברת הכנסת גוטליב, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.

בואו נעשה את זה קצר, אני לא אקריא מהכתב. החוק הזה חתום, והצטרפו אליו אופוזיציה וקואליציה, שלי. חברי הכנסת, תנו לחבר הכנסת להציג את החוק.

מכונה "הקופה הציבורית", ומדבר על זה שאנשי קבע שיוצאים לגמלאות מחויבים בניכוי של שליש משכרם, והדבר הזה מכביד על מערכת הביטחון לקבל את אותם אנשים להמשיך לעבודה. נניח אם אותו קצין עבד בהרכבה של טנק המרכבה, שעולה לנו שליש מחיר, אז אם הוא מחליט להמשיך ולעבוד במפעל הטנקים, אז מנכים לו שליש מהשכר, ואז למערכת הביטחון קונסים את האנשים הטובים שהיא הכשירה והיא הדריכה, והם צברו ידע מקצועי, והיא מפסידה אותם. החוק הזה בא לתקן את זה ולתרום למערכת הביטחון. עשיתי את זה קצר, ותודה רבה לכם. תודה רבה, חבר הכנסת דנינו. אם כן, נעבור לדיון האישי. רשימת הדוברים סגורה. חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת, חבר הכנסת נאור שירי, מוותר, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת,

אה, סליחה. אף פעם לא מוותר. חבר הכנסת כץ, בבקשה. המליאה ממתינה למוצא פיך.

בבקשה. עלה פה שוב השר שמביא נתונים מטעם עצמו ודיבר על גנבות נשק, סליחה, גנבות רכב במדינת ישראל. הוא הביא נתונים שרק הוא מצא. אני רוצה להגיד לכם מה הנתונים האמיתיים: זינוק של 35% בגנבות כלי רכב ברבעון הראשון של השנה. כמה שאני יודע, זאת התקופה שהשר הרלוונטי אחראי לנושא. אני מאוד שמח שקל לעמוד פה ולהגיד מה שאתה רוצה בלי שום ביקורת, אבל עוד יותר קל פשוט לבדוק את הדברים. עלית לדוכן שלוש פעמים, בכל הפעמים הללו נתת נתונים לא נכונים, כמו מה שאתה עושה בדרך כלל, ומה אני אגיד לך,

באמת. התנהגות מביכה מאוד. אני רוצה גם לומר מילה למשמר הכנסת שם למעלה, שראינו שנלחצתם מאוד. תהיו רגועים, מדובר באזרחים טובים - - ממש לא,

- - שבאו להביע מחאה לגיטימית.

יש עליכם כעס ציבורי, אתם יודעים.

הלחץ שלכם ברור.

הלחץ שלכם ברור. תתפטרו,

- - - אני מבין את הלחץ שלכם. חברי הכנסת.

אתם ממשלה כושלת - - זה אנרכיסטים. - - ואתם יודעים את זה.

אתם הורסים את המדינה. קטי, תתפטרי. זה אנרכיסטים, זה אנרכיסטים. את כל המדינה אתם הורסים. אתם יודעים שאתם ממשלה כושלת. חברי הכנסת.

אתם יודעים שאתם ממשלה כושלת.

תשאירו את המדינה לאנשים רציניים. תתביישו לכם.

כל חלקה טובה אתם הורסים, קטי. תתביישו לכם. תתפטרו כבר.

אתה תתפטר. - - אבל היא אמיתית והיא בכל מקום.

קטי קטרין שטרית (הליכוד): - - - היא לא תניח לכם, כי לא ניתן לכם להרוס את מדינת ישראל. חברת הכנסת שטרית, אני קורא אותך לסדר.

את בושה. וכל הקואליציה הזאת בושה.

מה שאתם עושים למדינת ישראל זאת בושה. כל ההרוגים, הדם על הידיים שלכם. אמרת. זהו, זהו.

חבר הכנסת טופורובסקי, קראתי אותך לסדר. תתפטר אתה.

פעם שנייה, חבר הכנסת טופורובסקי. הדם על הידיים שלכם כל יום שאתם נשארים.

חבר הכנסת טופורובסקי, אני קורא אותך לסדר.

אותך מהאולם.

המשפחות של החטופים אמרו לי שאתם משתמשים בתמונות של הילדים שלהם.

מה, שהסדרנים יוציאו אותי גם?

זהו.

שמעתי. אני רוצה לבקש מכל חברי הכנסת מכל צידי הבית - - האנרכיסט היחיד פה זה השר שלכם. - - לא צריכים, משמר הכנסת - - שלי טל מירון (יש עתיד): השר בן גביר. האנרכיסט יושב

הם לא צריכים עידוד, הם עושים את עבודתם נאמנה בשקט ובבטחה. זה לא משחק לעידוד, אוקיי? בבקשה, לא צריכים עידוד, אף צד. תודה רבה. חבר הכנסת פורר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, אדוני השר,

לגבי הוויכוח שהיה פה בין שני הצדדים, מה הציבור חושב. הציבור חושב כך, הציבור חושב אחרת. אני מציע שבאמת אחרי שראינו את מחדל 7 באוקטובר ואת מחדל ניהול המלחמה שאחרי 7 באוקטובר, אפשר פשוט לחזור לציבור ולשאול אותו מה הוא חושב. אפשר פשוט לפזר את הכנסת, ללכת לבחירות, ונראה באמת מה חושב הציבור על דרך הניהול של הממשלה הזו. אני בטוח שלו הממשלה הזאת הייתה חברה עסקית ויושב-ראש הדירקטוריון הוא ראש הממשלה וחברי הדירקטוריון, הדבר הראשון שהאספה הכללית הייתה עושה, בעלי המניות מה שנקרא, שזה עם ישראל, הייתה אומרת להנהלת החברה הזאת תודה רבה, תפנו את מקומכם, כי נכשלתם. נכשלתם לפני 7 באוקטובר, ונכשלתם עוד יותר מאז 7 באוקטובר. אני רוצה להתייחס למשהו אחר דווקא, שקרה היום, שפשוט לא יכול לעבור עליו לסדר-היום לדעתי, אדוני היושב-ראש. אני שמעתי את הפרסום, ראיתי את הפרסום, שהרמטכ"ל, סגן הרמטכ"ל, דובר צה"ל, התפנו מעיסוקיהם כדי להיאבק בדבר שהכי מטריד אותם כרגע, וזאת העובדה שעופר וינטר - - - סליחה. חבר הכנסת דנינו, אני מבקש, אני מבקש. תשמרו על השקט. תנסו להיות כמה שיותר מכובדים, תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני נחשפתי לעובדה שמה שהכי מטריד את דובר צה"ל, את סגן הרמטכ"ל,

זאת העובדה שתת-אלוף עופר וינטר, שמוזמן לנאום בפני פורומים שונים בזמן חופשת השחרור שלו, מדבר איתם ומציג להם את תפיסת עולמו, וגם אם יש לו ביקורת, איך הוא חושב שנכון לנהל מלחמה. מדובר כמובן בלוחם אמיץ, במפקד אמיץ, שהוביל חיילים בקרב. ואני לא מצליח להבין, מה הפחד הגדול מהדבר הזה? עכשיו הם עסוקים בזה שעופר וינטר נמצא בחופשת שחרור וכשהוא נואם בפני מילואימניקים שהזמינו אותו לדבר הוא מסביר להם איך הוא חושב שנכון, כדי לנצח את המערכה הזאת. נראה כאילו יש איזשהו פחד מדיון אמיתי על מה צריך לעשות כאן - - - אתה יודע למה? אתה יודע למה?

על מה צריך, זה לא זה.

זה כי הוא חושב אחרת. זה כי הוא חושב אחרת.

אני לא מגדיר את הלוחמים שלנו, אם הם חובשים כיפה או לא חובשים כיפה.

הוא לוחם אמיץ - - - הם מגדירים. הוא לוחם אמיץ שחושב מחוץ לקופסה, שחושב אחרת מהדרך השבלונית שאולי חושבים לאורך הרבה מאוד שנים. ואני חושב שנכון וראוי לברר את הדברים האלה בדיון. והפחד הזה מאיזשהו דיון, מביקורת על איך מנהלים ועל איך נכון לנהל, הוא אחד הבעיות. ומוטב היה אילו הרמטכ"ל היה אומר לפקודיו, תירגעו. עופר וינטר, תת-אלוף וינטר, ילך וידבר בפני מילואימניקים, לא קרה שום דבר. הצבא יוכל להמשיך להילחם, ויפסיקו עם ההתעסקות הזאת. זה נראה כאילו כולם עסוקים רק בזה, אין לכם על מה להילחם? תודה רבה. זה כמו שהממשלה עסוקה עכשיו בחוק הג'ובים והרבנות - - תודה רבה. - - במקום להתעסק במלחמה. תודה. חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת טלי גוטליב, לא יכולה לדבר, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה,

לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב בראש. הנאום שלי הוא באנגלית, הוא מיועד, איפה חבר הכנסת פורר?

אני רוצה לדבר קצת על מה שקורה בקמפוסים, באנגלית. זה נושא שבטח יעניין אותך. אבל לפני זה אני רוצה רק להגיד מילה טובה לאזרחים המודאגים של מדינת ישראל, שבאו להקים את קול המחאה שלהם, ולשים מראה בפנים לממשלה הזאת. Dear Ivy League University Presidents, At this point, we all know about the antisemitism on your campuses. Your Jewish students are met with chants of "We don’t want Zionists here", "You have no culture", and "Go back to Poland". At Columbia, a pro-Hamas mob linked arms to push Zionists off of a public lawn. Jewish students have been calling out antisemitism from the very beginning, yet your administrations have allowed it to continue and grow. The double standard is obvious. No other minority would be silenced and ignored when they call out discrimination. This is a bipartisan issue here in Israel. The only Jewish state in the world stands with our Jewish students across the entire world. We will fight for them, even when you refuse. We will also fight for the values of higher education. Discrimination against Jews, Israelis, and Zionists is more than a few people committing acts of antisemitism.

it is a symbol of the rise of hate, ignorance, and illiberalism on campuses that claim to champion liberal values and a liberal arts education. Your colleges are supposed to encourage a diverse group of students to engage in complex and even uncomfortable discourse. But a mass movement of students now subscribe to a policy of "anti-normalization", which prohibits bringing Israelis and Palestinians together for dialogue. Driven by BDS, anti-normalization attempts to remove pro-Israel voices from the conversation altogether. This exclusion undermines the culture of dialogue that your universities are supposed to create. Why have you allowed it to continue? Why has it been so hard for you to call out your own students who undermine your mission? You should not be scared to hold your student body accountable. It is time to educate your students, shut down antisemitism, and make sure your campuses are safe and welcome for ALL students. If you fail to do this, your institutions will lose moral and academic credibility. And your Jewish students and families will have no choice but to find new homes for their education and their money.

הדובר הבא, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת משה סולומון, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלמוג כהן, אינו נוכח. אם כן, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 35) (עובד בשירות צבא הגנה לישראל), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. נא תפסו את מקומותיכם. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס'

התשפ"ד 2024, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. בעד, שבעה, נגד, אחד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 35) (עובד בשירות צבא הגנה לישראל), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותחזור

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביום י"ד באדר א' התשפ"ד, 27 בפברואר 2024, התקיימו בחירות במועצות האזוריות וברשויות המקומיות. הבחירות התקיימו במועד זה לאחר שנדחו כמה חודשים וכן נדחו כמה פעמים בשל במלחמת חרבות ברזל, שפרצה ב-7 באוקטובר 2023, וגרמה לקושי רב לאזרחי ישראל ולמתמודדים בבחירות. הבחירות התקיימו בעיצומה של המלחמה חרף העובדה שמועמדים רבים שהו באותה העת בשירות מילואים או תרמו למאמץ בדרכים אחרות. עקב האמור, חלק מהמועמדים למועצות האזוריות ולרשויות המקומיות לא הספיקו לבקש ולקבל מימון להוצאותיהם בתקופת הבחירות ובמועד הקבוע בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג 1993. אם כן, מוצע להאריך לגבי אותם מועמדים את המועד להגשת בקשות למימון ל-30 ימים לאחר המועד שבו ייכנס לתוקף החוק המדובר, ולאפשר להם לקבל את המימון בכפוף לכך שיעמד בהוראות חוק מימון בחירות (הוראת שעה), 2014. במקרה הזה קיים צידוק רב, גם מיוחד, לאפשר את התיקון, בהתחשב בקושי של בקושי של המועמדים לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו בדין, וזאת הן בשל דחיית מועד הבחירות בעטייה של המלחמה והן בשל הקושי שגרמה המלחמה עצמה בהגשת הבקשות. בוועדת הפנים בראשותו של יעקב אשר ראינו חלק מהמועמדים שפשוט נכנסו לבעיות אדירות, כולל מכירת בתים, לכן החוק הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כדי באמת ליצור מצב שהמועמדים יוכלו לקבל את המימון. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לחבריי חברי הכנסת קטי שטרית, שנמצאת פה,

תודה רבה לך על העזרה ועל הגשת החוק, אתי עטייה, שרן השכל, מטי צרפתי הרכבי וכמו שצייתי יו"ר ועדת הפנים יעקב אשר. תודה רבה על הדיון שהיה בראשותך, דיון ממצה,

חשוב. אתה תמיד עושה את זה בצורה נאותה. תודה רבה לך, וכמובן, תודה רבה ליו"ר הקואליציה אופיר כץ על הדחיפה בקידום החוק. תודה רבה לחבר הכנסת דלל. אם מישהו מיוזמות החוק, יוזמי החוק, מעוניין גם כן לדבר, היות שהוספנו את זה לסדר-היום,

יש שר במליאה?

השר פרוש נמצא.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אז אני רוצה להצטרף לתודות, כפי שאמר חברי חבר הכנסת אלי דלל. אני רוצה להודות לחבריי חברי הכנסת, שבאמת אפשר לראות גם אופוזיציה וקואליציה, כולם הצטרפו להצעת החוק הזאת, כי המטרה שלה להאריך את מועד הבקשה לקבלת מימון לבחירות לרשויות המקומיות. זו הייתה כהצעת חוק ממש מצילת חיים. יש מועמדים רבים שאנחנו צריכים לזכור שרובם ככולם הם בעצם מתנדבים, הם לא מקבלים שכר עבור הפעילות שלהם במועצת העיר. מצאנו כמה חברים ומועמדים שאפילו משכנו את הבתים שלהם, והיה חבר שסיפר שהוא מכר את הבית שלו כדי להשיב את החובות. אז תודה רבה שהגענו לעת הזאת. תודה רבה מיוחדת ליושב-ראש ועדת הפנים חבר הכנסת יעקב אשר שבסבלנות רבה, באורך רוח, בחוכמה רבה ובבינה מצליח להעביר את החוק הזה כמה שיותר מהר. יישר כוח גדול גדול גדול כמובן גם לשר הפנים, ששותף לעשייה הנרחבת הזאת ותומך בה. כולנו יודעים כי הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד חשובה במעלה, ואני מאמינה ביכולת של האזרח להיבחר ובזכות שלו לתת שירות לאזרח. בימים כתיקונם נקבע שיום הבחירות לרשויות היה אמור להיות ב-31 באוקטובר 2023. בעקבות הטבח הנורא שאירע ב-7 באוקטובר מצאה הממשלה לנכון לדחות את הבחירות ל-30 בדצמבר 2023, ולאחר מכן הן נדחו פעם נוספת.

ב-27 בפברואר התקיימו הבחירות למועצות האזוריות, והיה גם סבב שני שנקבע ל-10 במרץ 2024. הבחירות עצמן התקיימו,

בעיצומה של המלחמה, והיו גם מועמדים שהמשיכו לשרת במילואים, והם לא יכלו אפילו להגיע לבחור בעצמם. נוסף לכך הייתה בעיה קשה של מילוי הטופס, איך ממלאים את הטופס כדי לקבל בחזרה את התקציב. זו בעיה שבעזרת יושב-ראש הוועדה נפתור אותה לעתיד לבוא, לעשר המועצות שעדיין לא התקיימו בהן בחירות. לפי הצעת החוק שהצענו, ניתן יהיה לאפשר לרשימה, סיעה או מועמד שזכאים למימון ולא מסרו הודעה לשר הפנים לעניין מימון הבחירות, למסור את ההודעה בתוך 30 יום מרגע שיחול החוק, לקבל את המימון, בכפוף כמובן לתנאי החוק. הצעת החוק הכרחית לתיקון העוול שנוצר ומקיימת צידוק לאפשר זאת. תודה רבה לכל מי שהיו שותפים, וכמובן שאני קוראת לחבריי להצביע בעד. אני חושבת שזו הצעה שיש בה הסכמה. תודה רבה לכל מי שהשתתף בחוק.

האם עוד מישהו מהיוזמים מעוניין? אם כך, אנחנו נפנה להצבעה. שימו לב, אנחנו מצביעים על הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. הצבעה.

את הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשפ"ד 2024, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד, שמונה, נגד, אחד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה וחוזרת לדיון

הפנים והגנת הסביבה. - - - אני מוסיף את חבר הכנסת ואטורי. ראיתי שניסית להגיע להצבעה. חבר הכנסת ואטורי, אני מניח שאתה בעד, נכון?

בסדר גמור.

יכולים לדבר מייד אחרי שהיושב-ראש יציג. אני אגיד את זה שוב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם חבר הוועדה לשעבר, אני מבקש לא להפריע ליושב-ראש לשעבר שלך. אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 38), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. ההצעה הוגשה על ידי חברי הכנסת משה גפני, יונתן מישרקי, משה רוט, דן אילוז ויעקב אשר. מה ההצעה אומרת? בשנת 2010, בעקבות התגברות תופעת שתיית אלכוהול מופרזת ושכרות, בעיקר בקרב צעירים, תוקן חוק רישוי עסקים ונקבע בו איסור מכירת משקאות משכרים מהשעה 23:00 ועד השעה 06:00 למחרת, למעט במקומות המספקים משקאות משכרים לצריכה במקום העסק ומכירה במחסן רישוי ליוצאים מן הארץ מישראל. עם זאת, כפי שמוכר לכול, רשתות שיווק גדולות למכירת מזון נוהגות להפעיל את עסקיהן, בעיקר בסופי השבוע ובימים הסמוכים לערב חג, עד השעות המאוחרות של הלילה, כדי להקל את עומס הקונים ולאפשר עריכת קניות מאוחרת לצרכנים שעובדים במהלך היום עד השעות המאוחרות. נוצר מצב אבסורדי שבשל הוראות החוק הקיים, קונים הנוהגים לערוך קניותיהם בשעות המאוחרות, לא יכולים להשלים את הקנייה בכל הקשור לרכישת יין הנדרש לצורכי השבת או החג, היות שיין הנקנה באופן זה אינו מיועד על פי רוב לצריכה מיידית שעלולה לגרום לפגיעה בשלום הציבור אלא לצריכה מאוחרת יותר במסגרת המשפחתית, ולכן הוצע לתקן את החוק בהקשר הזה. נוצר פה מצב שגם אם בן אדם הגיע בשעה 22:00 למרכול ועשה את קניותיו השבועיות, כולל שבת, לקח בקבוקי יין לכבוד שבת קודש, הגיע לקופה ב-22:50, ב-23:01 הגיע תורו, וכשהוא רוצה להעביר את היין אומר לו הקופאי: אי-אפשר כי עכשיו 23:01 ואי-אפשר למכור מוצר שיש בו אלכוהול. לכן, את האבסורד הזה אנחנו מתקנים היום. מוצע אם כן לקבוע כי מכירת יין תותר בין השעות 23:00 ו-02:00 בימי חמישי או ביום שלפני ערבו של אחד ממועדי ישראל, בחנויות גדולות ששטחן מעל 280 מ"ר, כדי שזה לא יהיה בחנויות קטנות, בקיוסקים וכו' והחנויות הללו הן חנויות שנמכרים בהן באופן קבוע מצרכי מזון,

ירקות ופירות וכן מוצרי ניקיון. עוד מוצע כי קנייה כאמור תהיה מותרת רק כאשר היין הוא חלק מעסקת קנייה גדולה יותר, שבה נמכרים לרוכש מלבד היין מוצרים בסכום של 300 שקלים לפחות. במהלך הדיונים בהצעת החוק עלה חשש כי מכירת יין שתותר בדרך המוצעת, תעלה את הסיכון לפגיעה בשלום הציבור. היה ויכוח אם 280 מ"ר זה גדול או לא גדול וכו', ולכן, כדי להפחית חשש זה, הכנסנו בתוך הצעת החוק שכשנה לאחר פרסומו של החוק והחלתו בפועל יוכל שר הפנים, לאחר התייעצות עם השר לביטחון לאומי, לקבוע בצו, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה, תקנות אחרות בעניין הזה, כך שיהיה ניתן, אם יהיה צריך, לצמצם את סוג החנויות כדי שלא תהיה פגיעה בשלום הציבור. מטרת החוק היא בסופו של דבר להקל על צרכנים וכן על בעלי עסקים, ואני סבור כי הוכנסו בה האיזונים הראויים שיביאו להשגת מטרה זו בלי לפגוע בתכליות החשובות של הגנה על שלום הציבור. אני שוב מבקש להודות לחברי חבר הכנסת הרב רוט, סגן יושב-ראש הכנסת, שקידם בקדנציה הזאת את הצעת החוק הזאת, שהיא כבר הייתה גם בקדנציות קודמות, ואני מבקש להודות לידידי ורעי סגן שר התחבורה הרב אורי מקלב, אשר יזם את הצעת החוק הצרכנית החשובה הזאת והתחיל לקדם אותה עוד בשנת 2018, והיום אנחנו מגיעים מה שנקרא לקצה המסלול, והצעת החוק הזאת תעבור בדקות הקרובות. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות מועטות, אולם אבקש כי הכנסת תדחה הסתייגויות אלה ותתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה.

תודה רבה לחבר הכנסת אשר. להצעת החוק לא הוגשו בקשות דיבור אך הוגשו הסתייגויות מטעם קבוצת סיעת יש עתיד, חברי הכנסת יאיר לפיד, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, מיכל שיר סגמן, עידן רול, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק,

מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון וירון לוי. לאור זאת, מוצעות לכל אחד מכם עד עשר דקות להנמקת ההסתייגויות. אני אתחיל לפי סדר הרשימה בחבר הכנסת אלעזר שטרן,

אני שוב אומר, עד עשר דקות לכל אחד מהמסתייגים על שתי ההסתייגויות.

תראה, אדוני היושב-ראש, יושב-ראש הקואליציה, יושב-ראש ועדת הכנסת, אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו יושבים פה עכשיו כמה דקות, שמענו הסבר מעולה, ארוך,

איך מוכרים יין בבני ברק ב-24:00, ואני בעד. די, תפסיק כבר. ואני בעד.

תירגע.

לא די, תבואו להתגייס. אל תגיד לי די.

איפה אתה חי?

איפה אתה חי? כן, בני ברק.

אני לא צריך יין ב-24:00. אני רוצה להגיד לך משהו. אתמול היה דיון בוועדת חוץ וביטחון, היו שם איזה 25 ח"כים, אולי אחד מהסיעות החרדיות. זה לא נוגע להם. יין ב-24:00 בבני ברק, זה העסק שלהם, על זה הם מחזיקים את הכנסת, לזה יש להם זמן. כשהילדים שלנו, השכנים שלנו והאחיינים שלנו מסכנים את עצמם, הם מתעסקים ביין בבני ברק ב-01:00. מילא שיתעסקו בזה, שיהיה להם לבריאות, אבל לבוא לוועדת החוץ והביטחון כשהם קואליציה, בזמן מלחמה, ולהגיד: איך אנחנו מתגייסים, אפס, הם לא באים, זה לא מעניין אותם. המלחמה בעזה, שנועדה לשמור גם על בני ברק, אבל שם אולי מסתכנים, לא רק שותים יין, לא רק עושים קידוש, שם מחרפים את הנפש, אין להם זמן. בזמנים אחרים, האם אני יכול להבין למה בבני ברק צריך למכור יין גם ב-02:00?

לכו לבני ברק ב-02:00, ב-24:00,

אתם יודעים מה תראו שם? אני אגיד לכם מה תראו שם: את כל אלה שלא ברפיח, ולא בהר דב, ולא ברמת הגולן - - במחנה, גלי צה"ל. - - ולא בגלי צה"ל, ולא בבמחנה. אתה לא יודע מה זה בכלל. יותר טוב שתשתוק.

יותר טוב שתשתוק.

מוציא דיבה.

אתה יודע כמה מסתובבים שם? אני יודע. אני מסתובב.

אני עושה הכללות? גם אתה לא באת לדיון אתמול. היית שתי דקות ויצאת.

אל תאיים. אתה אדם רע. אתה רוקד על הדם, ואתה רוקד על הדם של יהודים.

חבר הכנסת רוט. תתבייש לך.

זה מה שאתה עושה. כשאני אסתכל עליך ואדע את האמת, אני אגיד לך את האמת.

תתעסק ביין בבני ברק ב-24:00 ולא במאות האנשים שמסתובבים בבני ברק ב-24:00 ולא הולכים לרפיח ולחאן יונס. זאת הבעיה. ואני אומר את הדברים בלי הכללות. יש בבני ברק אנשים מועטים שנמצאים בחאן יונס וברפיח, שנמצאים בעמותות שעושות צדק ותורמות למאמץ המלחמתי, אבל זה מיעוט. אבל המנהיגים שלהם שנמצאים כאן, למה הם באים? לחוק הרבנים, לג'ובים לרבנים, לדחוף ראשי ערים ולתת את הכוח לרבנות ולשרי הדתות, ולדאוג לאלה שמסתובבים בקניות ב-24:00 בבני ברק. אל תלמדו אותנו מה זה יין לקידוש. היהדות שלכם היא לא יותר יהדות מהיהדות שלנו. התורה היא לא יותר שלכם משלנו. אתם באים אלינו בלי הכללות לקבל ביטחון, אתם באים לרופאים שלנו, ואתם לא מגדלים את הילדים שלכם להיות רופאים. ואתם יודעים כמוני שמעולם, אבל מעולם, התורה לבד לא הגנה על עם ישראל, ולעולם, אבל לעולם, יצטרכו ולצערי ימשיכו להצטרך, בשביל להגן על לומדי התורה, לחרף את הנפש שאין אותה באותן ישיבות שאתם מדברים עליהן. אבל מה אנחנו מבקשים מכם? תבינו, אנחנו, הילדים שלנו, השכנים שלנו, האחיינים שלנו, קורסים מהנטל. הרמטכ"ל אומר ש-15 גדודים חסרים. מה אתם חושבים, שאנחנו נוכל להחזיק את גדודי המילואים האלה לבד? אתם חושבים שהביטחון לא יצטרך באיזשהו שלב להתפשר בגלל שאתם לא באים? וגם אתם תשלמו את המחיר. אז מה אמרתי לכם? אתם רוצים להתעסק ביין בבני ברק, תתעסקו, ב-24:00, ב-01:00.

לכו לוועדת הכלכלה, לוועדת הפנים, לאיזה ועדה שאתם רוצים, אבל תבואו גם לדיון בראשות יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין, איך עושים יחד, בואו ננסה יחד חוק גיוס, לא חוק השתמטות. אבל מה אתם אומרים לנו כשאתם לא באים? שכאילו אין סיכוי. למה אתם לא באים? את אותו זמן שאתם הקדשתם לבקבוק היין בבני ברק ב-24:00, תבואו להקדיש, תבואו לשבת איתנו. הינה, אנחנו מוכנים. קבעו דיון. לקחתם מקומות בוועדת חוץ וביטחון. אבל אל תבואו רק לפטור, לוודא שמאריכים את החופשה בישיבות לראש הישיבה מ-75 ימי חופשה בשנה, שהוא יוכל לתת על דעת עצמו עוד שבעה ימים,

גם דיונים כאלה היו פה. שמעתם כמה ימים? 75 יום בשנה זה לא מספיק חופש. כדי שעוד מעט, כשנגיע לבין הזמנים והאבות של הילדים של אלה שיושבים פה בהרבה מקומות באולם יהיו במילואים, הם יהיו בבין הזמנים בחופים, בכבישים. הם לא יגידו: זה זמן מלחמה,

אפילו בישיבות לא, למרות שאין שם חירוף הנפש. אבל הם ילכו לציבור שלהם, ומה יגידו להם? הצלחנו לשמור את זה שלא תתגייסו, וגם תוכלו לקנות יין בבני ברק ב-24:00. אדוני היושב-ראש, אלה דברים שהייתי שמח לוותר עליהם. אלה דברים שהלוואי שלא הייתי צריך לשאת אותם. אלה דברים שחשבנו כולנו ש-7 באוקטובר אולי באמת יאחד אותנו קצת, אולי הם יבינו קצת, אולי הם ינסו להשתתף איתנו באמת,

באיך מוכרים יין באמצע הלילה, אלא גם איך מחרפים את הנפש, איך מגינים באמת. אבל תראו את הזלזול, ופה אני אומר ליושב-ראש ועדת הכנסת ויושב-ראש הקואליציה,

הוא עוקב אחרי הדיונים בוועדות.

אולי אתה תצליח לתקן את זה שאם באמת רוצים שייצא פה חוק, שלפחות יבואו לדיונים. יכול להיות שהם ישפיעו עלינו, אולי ישכנעו אותנו במשהו, אבל זה שהם לא באים לדיונים, אני חושב שזה פוגע גם בקואליציה. אני מקווה שיבוא יום, בקרוב אנחנו צריכים אותו, שגם הנושא של הגיוס יהיה אכפת להם כמו שאכפת להם היין בבני ברק ב-24:00.

תודה רבה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, מוותר. חבר הכנסת רון כץ, לרשותך עד עשר דקות, בבקשה. תודה רבה,

כנסת נכבדה, אני מבין שבשביל לדבר על מכירת משקאות אלכוהוליים בשעה 24:00 מחזירים לפה שרים, עושים גיוסים. לוועדה שדנה בכתיבת החוזה הישראלי מחדש בחוק הגיוס, צרצרים, לא שמענו, לא ראינו, לא ידענו. יש עכשיו כל מיני תדרוכים שהמנהיגים כבר נתנו אישור לפרוש מהקואליציה למרות שאין אלטרנטיבה כל מיני שטויות כאלה שבאמת, אני לא יודע על מי זה עובד. אולי עדיין על ראש הממשלה זה עובד, אני לא יודע. מקווה שלא. אבל שימו לב מה קורה במליאה. בערוץ הכנסת יש קטע כזה שהם לוקחים אותנו עכשיו מפה ועושים פוקוס, לאיזו סיעה היה חשוב עכשיו להיכנס, להתגייס בנוכחות מוחלטת. ועכשיו שימו לב מה קורה במדינת ישראל: מלחמה בצפון, מלחמה בדרום, עשרות אלפי חיילי מילואים, זה לא הטריד אף אחד. מכירת אלכוהול, גיוס,

צלצלו בפעמון, גיוס. איך אתם לא מתביישים? אני באמת שואל, איך אתם לא מתביישים בזמן מלחמה להתעסק בשטויות האלה?

איך הבית הזה לא אומר לעצמו: אנחנו לא נתעסק בכלום, בשום דבר, חוץ מצורכי צה"ל ואיך לדאוג

זהו, רק בזה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל עד היום מילואימניקים שהם בעלי עסקים לא קיבלו את הפיצויים שלהם.

זה לא כזה מעניין אתכם, כי זה לא קשור אליכם, זה קשור אלינו,

אני אומר לכם: מילואימניקים שהם בעלי עסקים עדיין לא קיבלו את הפיצויים שלהם. היום קיבלתי פניית ציבור שאני מטפל בה מעסק שנמצא שישה, שבעה קילומטר מאשקלון, אזור מופצץ. מסעדה, אף אחד לא נכנס אליה. קראו לו למילואים והיום הוא קיבל תשובה שלילית כי הוא לא עומד בקריטריונים. ברור, אין לו פה מי שיעבוד בשבילו, יתחיל למדוד עם מטר: מכולת קטנה, מכולת גדולה, 23:00, 24:00. ואז גם יעמדו כאן חברי כנסת חצופים ויפנו לאלוף בצה"ל, אלוף בצה"ל, ויגידו לו שהוא רוקד על הדם, אלוף בצה"ל שסיכן את החיים שלו עשרות פעמים בשביל אותם אנשים שיגידו לו שהוא רוקד על הדם. כן, גם אתה רוצה להגיד לו משהו? כן. שאמרו על ראש הממשלה שהוא מחייך - - - מה קשור לראש הממשלה? אני רוצה להרים לך. אתה יודע מה? אני רוצה להרים לך. - - - שקלים, שים לב, שים לב, אני מרים לך עכשיו. - - - מאחוריך נמצא בן גביר. היום הוא קרא לראש הממשלה שלך שקרן, והוא מקווה שפוליגרף יעשו גם למי שיש לו קצב לב. - - - אז תסתובב אחורה. אני אעזור לך. תסתובב - - - - אף אחד - - - מה זה הדבר הזה?

- - תסתובב לבן גביר ותגיד לו שזאת בושה שהוא קרא לראש הממשלה שלך שקרן. אתה צבוע. תסתובב אליו, תסתובב, הוא מאחוריך. אושר, הוא מאחוריך.

ממי אתה מפחד? תגן על ראש הממשלה שלך. - - - תגן על ראש הממשלה שלך. תגן על ראש, ל מה אתה לא מסוגל להגן עליו? עוד יסמנו אותך בליכוד, אושר. - - - כל ההסתה נגד ראש הממשלה - - - אבל היום מאחוריך עומד הבן אדם שקרא לראש הממשלה שלך שקרן. - - - הוא לא שקול, ואתם לא אומרים מילה. אני לא מבין, אושר.

הוא קרא לראש הממשלה שלך שקרן. למה אתה לא מגן עליו? למה אתם לא מגנים - - - אתם לא רוצים להגן עליו?

אני מבין שאתה לא רוצה להגן עליו. גם אני לא רוצה להגן עליו.

אבל זה לא יפה, זה לא יפה.

היו שני אנשים בחדר, היה בן גביר והיה נתניהו. השיחה דלפה. מי אתה חושב שהדליף, נתניהו או בן גביר? כי לפיד - - - בוא נעשה הימורים. עכשיו אפשר לעשות סקר כזה. בפוש יהיה כזה סקר מי הדליף מתוך שיחה בארבע עיניים - - אתה צבוע,

- - בן גביר או נתניהו. על מי אתה מהמר? הסתה נגד ראש הממשלה בזמן מלחמה ואין מילה.

אני אומר שבן גביר הדליף. אני לא חושב שנתניהו הדליף. אני לא חושב שהוא הדליף. אתה לא מדבר לעניין.

אבל אני אומר לך, יש לך הזדמנות, אני מרים לך. - - - אתה לא עולה לדבר אז אני מרים לך. הוא קרא לראש הממשלה שלך שקרן.

תדע עכשיו שבקבוצת הווטסאפ של הליכוד רואים אותי,

אני מקבל הודעות מהשרים שלך, ואומרים למה אתה לא מגנה את בן גביר.

הוא לא רוצה לגנות את בן גביר. אולי הוא בונה על מפלגה אחרת, כי יש שם מנדטים. למה אתה לא עונה? - - - חבר הכנסת שקלים, מספיק. אושר, אושר, אני אגיד לך מה, אתה מזכיר לי בדיחה. אנחנו לא מספרים בדיחות. אתה יודע מה משותף לרכב תקוע ולממשלה? שניהם מחכים לגרר ומישהו שיציל אותם. זה מה שקורה במדינת ישראל. הרסתם את הכלכלה, הרסתם את יחסי החוץ, הרסתם את הביטחון האישי. הסתה נגד ראש הממשלה, ואף אחד מכם לא מדבר מילה.

כולכם מתעסקים עכשיו, שימו לב איזה אנרגיות במשכן. אתם יודעים על מה האנרגיות? האלוף במילואים שטרן, אתה יודע על מה האנרגיות? לא על ציוד לצה"ל שחסר, לא על משלוח הנשק שאנחנו מתקשקשים עם האמריקאים שחסר. לא עם ימי המילואים שאתמול אישרנו בוועדת חוץ וביטחון עוד פעם, שחסר. לא עם תנאי המילואימניקים. לא את כל זה. אתה יודע למה אנחנו פה כולנו עכשיו במתח אדיר וגיוסים רציניים? כי צריך עכשיו לדאוג לחנויות אלכוהול.

אם עכשיו הציבור הישראלי, מזל שלא כל הציבור הישראלי רואה את ערוץ הכנסת, כי אם עכשיו הוא היה רואה את ערוץ הכנסת ומבין שכנסת ישראל עכשיו מתעסקת במתי יהיה אפשר למכור יין או מתי לא יהיה אפשר למכור יין בזמן שחיילים נלחמים, אז המחאה הזאת שהייתה פה הייתה עדינה. אני רוצה לומר לך משהו, אושר. אני עדיין נותן לך את ההזדמנות, על הזמן שלי, להסתובב לבן גביר ולהגיד לו שזה לא יפה, מה שהוא אמר על ראש הממשלה שלך. זה לא יפה. עוד פעם אתה לא מסתובב, אז לא משנה, עזוב. נתתי לך עוד פעם כי ראיתי שזה אייטם. - - תמנה לי מעשה אחד שיו"ר המפלגה שלך עשה למען המאמץ המלחמתי במשך שמונה חודשים.

לא הבנתי, אני לא שומע.

תמנה לי בבקשה הישג אחד שיו"ר המפלגה שלך עשה למען המאמץ המפלגתי.

אחד. בוא אני אגיד לך משהו.

- - - אני אגיד לך משהו. יש לפעמים שאלות שזאת הרמה להנחתה.

כשאנחנו עזבנו את הממשלה, בקופת המדינה היו מיליארדים של שקלים. הכלכלה הייתה במצב הכי טוב שנים, הביטחון היה במצב הכי טוב שנים. על כל בלון הגבנו. לא הייתה הפקרות - - - - את ההסכם אתם עשיתם - - - - - כמו הממשלה הזאת מעולם. עכשיו אני רוצה לחזור על דבריו של חברי - - - - - חברת הכנסת טל מירון,

- - יו"ר סיעת ש"ס. היום אני לא יודע אם בן גביר שמע את זה אבל היום חברי היקר,

אתה מקשיב? - - - יוני, אתה מקשיב? הינה, אני רוצה רגע לומר לך את זה כדי שתשמעו. אני רוצה לצטט פה את יו"ר סיעת ש"ס, חברי חבר הכנסת אזולאי, שאמר את זה בצורה הכי פשוטה שיש,

בן גביר מבקש פרוטקשן: אני אצביע בחוק הרבנים אם תיתנו לי מקום בקבינט המצומצם. אף אחד לעולם לא יעשה את זה, כי עדיין יש טיפה כבוד לביטחון המדינה, ואני לא מאמין שישתפו פעולה, לא הרמטכ"ל,

אף אחד לא ישתף פעולה עם הדבר הזה. לא לא לא, לביבי אין כבוד. עזוב, אתה מגזים. למה אתה, פינדרוס, תקשיב. אני רוצה שאלה מתמטית, חידה.

אני רוצה חידה. היום הייתה שיחה בארבע עיניים, בארבע עיניים, בין בן גביר לנתניהו. מהשיחה הזאת הכול דלף.

אתה איש חכם. אני רוצה לדעת איך זה קרה. היו ארבע עיניים, שני אנשים בחדר. תשאל את שקמה ברסלר. שני אנשים בחדר. מה קשור לשקמה? מה זה קשור?

שני אנשים בחדר.

איך זה קרה? - - - הזכרתי אותך, הזכרתי אותך. אמרת פה: בן גביר,

אז בשבילך אני אומר את הדברים. אתה רוצה שאני אזכיר אותך כדאי שתוכל להגיב? אתה חושב שלך הוא כן יגיב? הוא לא יכול להגיב לאף אחד, הוא שפן. מה אתה עכשיו? בקיצור, אין תשובה. שיחה בארבע עיניים דלפה משני הכיוונים. האחד אומר שהוא לא יהיה בקבינט המצומצם - - - קריאה שנייה כנוסח הוועדה.

מה, זה חיה חמודה שפן.

הוא אמר שהוא אוהב חתולים. חתול. בקיצור, אתה רואה, אני אומר חתול, תראה מה קורה? אמרתי חתול, תראה מה קורה. בקיצור, אני רגע רוצה לסיים. בגלל שאנחנו בין הזמנים אז אפשר להיות קצת, אתם רואים? מכיר את החומר. בגלל שאנחנו בין הזמנים, אז אולי רגע נתחבר לנושא האמיתי. אם כבר כל הח"כים האלה פה וכולם נמצאים, אני חושב שיש דבר אחד שאמור לאחד את כולכם: הניסיון למצוא באמת את הדרך שכולם, כולל כולם, ישרתו את עם ישראל. מה אתם חושבים? יש מצב שזה יקרה? תאפשרו את זה? אתם רוצים שנגיד בבקשה? ממש בבקשה? אולי בכל זאת? לעשות את זה ככה או שכאילו, איך אפשר לפנות אליכם? כי יש צד אחד של האולם שאין לו ברירה, באים ולוקחים אותו.

באים לוקחים אותו, שמים עליו גם אזיקים. הצד השני, ממש מתאמצים ומשתדלים לשמור עליו. אז איך צריך לפנות אליכם, חבריי? צבי, אתה אל תגיב. שמעתי מה טלי אמרה עליך היום, אני לא בטוח במה שאתה אומר. תודה רבה, חברים. תודה רבה. חברת הכנסת יסמין פרידמן, מוותרת, חבר הכנסת נאור שירי, מוותר, חברת הכנסת שלי טל מירון, מוותרת. אם כך, חבריי חברי הכנסת אנחנו עוברים להצבעה. סיעת יש עתיד, האם אתם מעוניינים - - מסירים. אתם מסירים את ההסתייגויות. אם כך, שימו לב, אנחנו מצביעים בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. אנא תפסו את מקומותיכם. רגע, רגע, למה אנחנו מסירים את כל ההסתייגויות? אני רוצה להצביע על הסתייגות אחת. הם הסירו. לא, את שלי לא הסירו. זה בנפרד, שלי בנפרד. יש לי שתיים. חבר הכנסת רון כץ, שנייה, אני אבדוק. אבל הוא אמר שהוסרו כל ההסתייגויות. נאור לא יכול להגיד על רוני. אתה רוצה לקחת את הזכות שלי?

חבר הכנסת כץ, על איזו הסתייגות אתה רוצה להצביע? השנייה.

אנחנו מסירים את ההסתייגות הראשונה, שימו לב, ואנחנו מצביעים על סעיף 1, הסתייגות מס'

לסעיף מס' 1. מי שבעד, הוא בעד ההסתייגות, ומי שנגד, הוא נגד ההסתייגות. הסתייגות 2 לא נתקבלה. שבעה בעד, נגד, שלושה. אני קובע כי ההסתייגות הוסרה. היות שאין עוד הסתייגויות, אנחנו מצביעים עכשיו על הצעת החוק, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה.

נתקבלו.

נמנע אחד, שני נוכחים. אם כן, בקריאה שנייה אושרה. אנחנו עוברים לקריאה שלישית, הצבעה בקריאה שלישית כנוסח הוועדה.

חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 38), התשפ"ד 2026,

19 בעד, שני נמנעים, נוכח אחד. אני קובע כי הצעת החוק עברה, והיא תיכנס לספר החוקים, אושרה בקריאה שלישית ונכנסת לספר החוקים. האם חבר הכנסת רוט ביקש לברך? חבר הכנסת רוט, ביקשת? חבר הכנסת רוט מבקש לברך בשם המגישים, ואחריו, חבר הכנסת אשר. לרשותך שלוש דקות, חבר הכנסת רוט, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה קודם להודות לחבר כנסת שלא נמצא פה והוא לא חבר כנסת אבל עדיין משרת נאמנה כסגן שר התחבורה, חבר הכנסת לשעבר מקלב, שהוא מיוזמי החוק בכנסת הקודמת. אני רוצה להודות לחבר הכנסת יעקב אשר, שהוביל את החוק הזה בוועדה והביא את הפשרות האלה, וגם לאנשים במשרד לביטחון לאומי ובמשרד הפנים, ולכבוד השר בן גביר, שתרם את חלקו בקידום החוק הזה. החוק הזה חשוב. מה שאני אוהב בעיקר בחוק הזה ומה שאני רואה בו חשיבות יתרה, שזה פונה לאזרח הפשוט שאין לו שום אפשרות אחרת, אלא שפה חברי הכנסת עומדים לצידו, כדי לעזור לאנשי משפחה שנאלצים לעשות את הקניות שלהם דווקא בלילה ודווקא בסופי שבוע. אנחנו עוזרים לאזרח הקטן. על זה גאוותנו וזו זכותנו לעשות כך. אז אני מודה לכל אלה שעזרו והצביעו בעד. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אשר, יו"ר הוועדה. תישאר, כבד אותי. כיבדת אותי קודם, כבד אותי גם עכשיו. לרשותך שלוש דקות, בבקשה.

זכויות - - - קודם כול, אני בעד שמילה זה מילה ושהסכמות שהיו יהיו הסכמות. אבל קיבלת לרגע את התפקיד וזה בסדר, אין בעיה. אבל עמדנו או לא עמדנו - - - רגע, תן לי לדבר, לא הפרעתי לך לצעוק, אז תן לי לדבר. אנחנו חברים, הכול טוב ויפה, ואני מבין מה שאתם עושים, הכול טוב, ואתם פורטים על נימי הרגש של אנשים ועושים את זה נהדר. אני רק רוצה לשאול דבר אחד: אם הצעת החוק שהייתי מביא כיושב-ראש ועדה הייתה תיקון לחוק רישוי עסקים, שאפשר למכור אוכל לכלבים וחתולים גם בבתי מרקחת, הרי לא הייתם אומרים כלום, אולי הייתם משבחים אותי על זה. אני אומר דבר אחד: אתה יכול לתת את כל הביקורת - - - אל תעליל עלילות. תן לי לדבר. לא אמרתי שהצבעת נגד. תתגייס ותיהנה, שמור על המדינה - - - לא אמרתי שהצבעת נגד,

לא רק מכירת יין בבני ברק - - - אתה לא רוצה לכבד אותי? אתה לא רוצה, אז תסתכל במראה, ותתכבד לבד. אני נהנה להסתכל במראה. זה יפה, אז לך תעשה את זה עכשיו. זה חשוב. אם היינו מביאים הצעה כזאת, בסדר. כל ביקורת שיש לכם לומר על חוק הגיוס, לגיטימי, תגידו הכול, זה בסדר. אבל כשעומד פה אלוף, ויכול להיות ארבע פעמים אלוף, ובא לכאן ומדבר על מכירת יין בבני ברק, הרי אנשים לא יודעים על מה החוק, לא שמעו את הפירוט, על מה מדובר, זה סוג של הסברה עם ריח חריף של אנטישמיות. גם אם יש לך ביקורת, תגיד את הביקורת. ואומר את זה אדון שטרן, שיושב כאן,

גם עם הפנסיה הצבאית שלו וגם עם שכר של חבר כנסת, וב-13 שנה האחרונות הוא במקום ה-75 בנוכחות בכנסת, השתתף ב-39 הופעות בוועדה בשמונה, תשעה חודשים - - - מה,

היה שר מודיעין פה שנה וחצי, ואני לא יודע אם יש איזה מודיעין שיוכל להגיד לי מה הוא עשה אז, בזמנו. ואתם יודעים את זה יותר טוב ממני, כי הביקורת שלכם עליו היא יותר גדולה מאשר שלי. לבוא לכאן, לקחת חוק צרכני שאומר שאנשים עושים את הקניות שלהם לשבת, בגלל עניין אחר, חשוב, לבוא ולכרוך את זה? דבר על חוק הגיוס. הפרעתי לך לדבר? מותר לכם. זה אנטישמיות. ואתה יכול להיות אלוף אלף פעמים ולהישאר עלוב, עם בי"ת. תודה רבה. אם כן, חבריי חברי הכנסת,